י אזמין קודם כול את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ לעלות לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 577, מאת חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. הנושא: דמי ליווי לעיוורים.

חברת הכנסת נחמיאס ורבין תוכל לגשת למיקרופון ולקרוא את נוסח השאילתה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש ושר העבודה והרווחה. לפני כשנה עלה בוועדת העבודה והרווחה שבשנים 2014 2017 לא עודכנו כנדרש לפי השכר הממוצע במשק דמי הליווי לעיוורים וללקויי ראייה. מדוע טרם הועבר התשלום הרטרואקטיבי לקצבה מאגף התקציבים?

תודה, גברתי. את יודעת, אני לוקח אותך ברצינות. אוקיי.

לפני שנה בערך היה את הקטע של הנכים, קצבאות לנכים. ישבו מי שישבו עם ההסתדרות וגמרו קצבה לנכים, והיה נדמה להם שעיוורים זה לא נכים. נכון. כשאנחנו מסתכלים על העיוורים, שני שלישים מהעיוורים בישראל מתעוורים אחרי גיל הפנסיה,

בניגוד לעיוורים הצעירים, שיוצרים להם מיומנויות עם הזמן, המבוגרים, פתאום זה בום. הם גם לא יוצרים מיומנויות, וגם נעשים עיוורים, והכול נופל עליהם, ואני ראיתי את זה כנכות-נכות. והלכתי למאבק, מלחמה גדולה, והבאנו 50 מיליון שקל, ואמרנו שאנחנו נותנים את זה לעיוורים. ובאתי לעיוורים, אמרתי: הם יודעים יותר טוב ממני, מה הם צריכים.

אמרתי להם: יש לכם 50 מיליון שקל, תחלקו אותם. הם אמרו לי: אנחנו רוצים להעלות את דמי הליווי. הלכנו לבג"ץ, אנחנו נמצאים בבג"ץ, ואנחנו רוצים להעלות את דמי הליווי. אי לכך, דמי הליווי ל-7,496 עיוורים עלו, את רוצה מספרים, כן. אני יכול להגיד לך בכל אחד את המספרים. ל-1,929 עלו מ-988 שקלים ל-1,337. זה הקצבה או דמי הליווי? דמי הליווי. אני מדבר איתך עכשיו על דמי ליווי. אני מדבר איתך רק על דמי ליווי. אוקיי. ל-4,792, מ-741 שקלים עלה ל-1,337. שימי לב, ה-1,337, מספר אחיד לכולם. ל-740 איש עלה מ-494 שקלים ל-1,337, ול-35 אנשים עלה מ-988 שקלים ל-1,337. שמנו 50 מיליון שקלים בדמי הליווי, נהנו מזה 7,496 אנשים. ככה העיוורים רצו, ככה חילקנו. הם כבר מקבלים את הכסף. כבר מקבלים את הכסף. נכון שזה לא כמו קצבת הנכות, כי קצבת הנכות יותר גבוהה, אבל נעשה משהו.

תודה לשר. שאלה נוספת לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. בבקשה, גברתי. רק כדי שאני אבין,

כי אוכלוסיית העיוורים בישראל מונה יותר מ-7,000 איש. לא כולם, לא כולם עם תעודת נכה, אתה צודק. לא, גם לא כולם מקבלים דמי ליווי. נכון, נכון, לא כולם זכאים לדמי הליווי.

אדוני השר ודאי יודע שעיוור,

נפל ברכבת, מעד, ורגלו נכרתה, לפני שבוע, אבל אני רק רוצה להבין:

הרטרואקטיבי לא שולם בגלל שבעצם זה היה איזה מין סוג של חבילה?

כאילו פיצו אותם דרך העלייה, בלי לשלם אחורה על 2014 2017? הם נמצאים היום בבית משפט על דמי הליווי.

בבג"ץ. הכסף מתואם איתם. הם יודעים יותר טוב ממני מה הם צריכים. אנחנו הבאנו כסף, אני הבאתי כסף. הם קבעו מה הם רוצים, אנחנו חילקנו את הכסף. אין שום חוב מעבר לבית משפט.

זאת אומרת, הרטרואקטיבי לא, כן, כן. הכול בסדר.

לא הכול בסדר, אבל מבחינת הכסף והחלוקה הכול נסגר והכול בסדר.

תודה רבה. תודה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ על תשובתו. אני מתכבד להזמין עכשיו את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן. סגן שר הביטחון ישיב על שתי שאילתות. קודם כול, הוא ישיב על שאילתה דחופה מס' 575, מאת חבר הכנסת איתן ברושי. נושא השאילתה: אי-הפעלת מצב מיוחד בעורף בעוטף עזה. חבר הכנסת ברושי, אתה מוזמן לקרוא את נוסח השאילתה. אדוני היושב-ראש, סגן השר, חבריי חברי הכנסת, השרים שבאולם, המצב הביטחוני הוביל לפגיעה קשה בתושבי עוטף עזה בכלל תחומי החיים. הקושי בקבלת תשלום הפיצויים, שעוסקים בו בהרחבה, הינו בעקבות הסירוב, הסירוב להכריז על מצב מיוחד בעורף. רצוני לשאול: מדוע הממשלה לא הכריזה על מצב מיוחד בעורף בעימות האחרון בעוטף עזה ובדרום? תודה. בבקשה, סגן השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נושא הכרזה על מצב מיוחד בעורף מעוגן בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 1951. על פי החוק, אם השתכנעה הממשלה כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על אוכלוסייה אזרחית, רשאית הממשלה להכריז במדינה כולה או בשטח מסוים על מצב מיוחד בעורף. לאחר הכרזת הממשלה יש להודיע על כך מייד לוועדת החוץ והביטחון. החוק מאפשר גם לשר הביטחון להכריז על מצב מיוחד בעורף אם שוכנע כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת והממשלה טרם הכריזה על כך. תוקף ההכרזה של שר הביטחון הוא ל-48 שעות משעה שניתנה עד להארכה על ידי הממשלה. מהעת שהוכרז מצב מיוחד בעורף, רשאי פיקוד העורף וגורמים נוספים בצה"ל להנחות את האוכלוסייה לשהות במקלטים, להטיל הגבלות על מוסדות חינוך, לפתוח מקלטים ציבוריים ועוד ועוד. בעימות האחרון מול רצועת עזה, לנוכח השתלשלות האירועים, ונוכח הליך ההסדרה שבוצע, התייתר הצורך בהכרזה על מצב מיוחד בעורף. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת איתן ברושי. אדוני סגן השר, חברי הממשלה, ברור שסגן השר למד היטב את התשובה ושהוא בקיא בפרטים של האפשרויות, אבל אין כאן הסבר מדוע לא ביצעתם את האחריות שלכם.

בראייה לאחור, אחרי אירועי השבועות האלה, הירי המסיבי על היישובים וההשבתה מעבודה ולימודים, בכל מה שכרוך בפיצויים, ברור שיש פה תקלה גדולה.

כדי להתרענן, הוצאתי דף מוועדת הביקורת בראשות מבקר המדינה שהוקמה אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואני גם מצוטט כאן כמי שהשתתף בדיון כמנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט. הלקחים של לבנון השנייה, שיושמו חלקית במבצעים, כולל עמוד ענן, שהייתי בו עוזר שר הביטחון והייתי שותף להחלטות, לא יושמו בכלל באירוע האחרון, כאילו המציאו פה תורה חדשה. אין ספק שהיישובים סובלים. הם סבלו פעם אחת מהתערערות המצב הביטחוני, ואני לא מתווכח עכשיו על הדיון הצבאי, והם סובלים כתוצאה מאוזלת יד של הממשלה, שיכלה להכריז על מצב מיוחד בעורף והתעלמה מאחריותה. ואת המחיר משלמים אלה שלא קיבלו פיצויים מאז פסח, שמונה חודשים. 18 שנה היו בקו האש, שמונה חודשים בקו האש והעשן, ועוד כמה לילות תחת מטח הפגזות שלא היה כמותו. הם מתארים אותו כמו חצי מצוק איתן. תגידו שטעיתם, זו לא בושה.

תגידו שטעיתם,

אסור לחזור על הטעות שלא מפעילים מצב מיוחד בעורף, שמפעיל גם מצב מל"ח וכל מה שמתחייב משגרת חיים במצב שמעולם לא הייתה בו שגרה כבר שנים רבות.

אז השאלה: האם טעיתם? אדוני סגן השר. אני חושב שלא טעינו, ואני חושב שבסך הכול מדובר באירוע קצר מאוד, וכיוון שהיה קצר מאוד, לכן גם התייתרה,

לכן התייתר הצורך בהסדרה. אבל מנגד, חבר הכנסת ברושי, אתה יודע שהממשלה החליטה על תוכנית עזרה וסיוע ליישובים בעוטף עזה. אני יכול לומר לך שגם כל שרי הממשלה, כל משרדי הממשלה נרתמו, כל אחד בתחום שלו, כדי לעזור ולסייע ליישובים בעוטף עזה. אני לא מכיר איזושהי בעיה שבה משרד ממשלתי לא נרתם ולא סייע. רק אתמול פרסם שר החינוך תוכנית מיוחדת לחוגים מיוחדים חינם עבור תלמידי עוטף עזה, שלא קיימת בשום מקום במדינת ישראל, רק כדי לסייע לילדי בתי הספר בעוטף עזה. תודה לסגן שר הביטחון, ואנחנו עדיין איתך בתור משיב. אתה תשיב עכשיו על שאילתה דחופה מס' 578, מאת חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. נושא השאילתה: ח'אן אל-אחמר 2. בבקשה, נא לקרוא את נוסח השאילתה,

תודה רבה, אדוני. אדוני סגן השר, המינהל האזרחי סיכם עם תושבי מקבץ פלסטיני בלתי חוקי במישור אדומים שבמקום לפנותם תיבחן הסדרתם באותו מקום. לתושבים אף חולק טופס מצורף, ואני יכולה להציג אותו, אם נצטרך. רצוני לשאול: 1. האם השר, אז ליברמן, ושר הביטחון היום, אישר מהלך זה? 2. מי אישר ומתי את ניסוח הטופס וחלוקתו לתושבים? 3. באילו אתרים נוספים חולק הטופס? תודה, גברתי. בבקשה, סגן שר הביטחון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים מול האוכלוסייה הבדואית ביהודה ושומרון במקומות שבהם חיים אנשים במשך שנים רבות, על פי הנהלים הקיימים, המינהל האזרחי מבקש כי הבדואים החיים באותו מקבץ ימלאו טופס בקשה להסדרה. ניסוח הטופס וחלוקתו לתושבים הינו הליך שאינו מצריך אישור דרג מדיני, אלא הליך מינהלי, מקצועי, טכני, אחד מיני רבים. חלוקת טופס זה מתקיימת באופן שוויוני בכל מקום ובכל הליך במקבצי בדואים המחייב היערכות בעלת משמעויות שונות. לגופו של עניין, הטופס אשר צורף לבקשה מטעם המדינה בבג"ץ 3606/15 הינו חלק מהליך טכני סטנדרטי המתבצע בכל העתירות בנושא בנייה בלתי חוקית של בדואים. מטרתו, מיצוי ההליכים מול המדינה בטרם הנושא מגיע לפתחו של בג"ץ. שלב מיצוי הליכים הינו שלב מקובל בהליך המינהלי. הטופס כולל פרטים רבים, ובהם התחייבות לכך שלא תיבנה בנייה בלתי חוקית במקבץ מעתה ואילך. הטופס אינו מצביע על כך שתבוצע בהכרח הסדרה או הריסה במקום, אלא שהנושא ייבחן. כיום תלויות ועומדות כ-400 עתירות כנגד צווי הריסה במגזר הערבי. לאור החובה המוטלת על המדינה לדאוג להסדרה ו/או למציאת מיקום חלופי כאשר מדובר באוכלוסייה הבדואית, כמו במקרה דנן, המינהל האזרחי מבקש, על פי הנהלים, כי הבדואים החיים באותו מקבץ ימלאו טופס בקשה לבחינת הסדרה. בהתייחס לעניין זה, המקבץ הבדואי הלא-חוקי ליד מישור אדומים, אין כרגע חלופה מוצעת המוסכמת על שני הצדדים. תודה לסגן שר הביטחון. שאלה נוספת לחברת הכנסת מועלם-רפאלי, וגם חברי הכנסת מיכל רוזין ובצלאל סמוטריץ. לא, כבר יש שני שואלים.

אבל מיכל רוזין ובצלאל סמוטריץ ביקשו גם לשאול שאלה נוספת, אז ניתן להם את הזכות.

תודה רבה, אדוני. אדוני סגן השר, אז לא הבנתי: האם הטופס הזה שהמינהל האזרחי מבקש למלא מסמן שהמינהל מתכוון לשקול בחיוב הסדרה של בנייה ערבית בלתי חוקית בתוך גוש אדומים, אני מזכירה: לאורך כביש מס' 1? מי החליט על המדיניות הזאת, שנראית כאילו מפקירה את האתר האסטרטגי הזה? האם יש חשש בעקבות זה שמה שנדמה לנו ככאילו עיכוב הפינוי של ח'אן אל-אחמר 1 הולך בעצם לכיוון של הסדרה בתוך גוש אדומים, ולא באבו דיס, שלשם הם אמורים להיות מפונים? ובעיקר בעיקר: האם יש פה איזה סימן לאיזה קצה קרחון, שעוד יתגלה לעיני כולנו, של הסדרה של כל המאחזים הבלתי-חוקיים שאנחנו רואים שהרשות הפלסטינית מנסה לייסד בשטחי C? תודה. חברת הכנסת מיכל רוזין. התפרסם אמש שלא פינו את ח'אן אל-אחמר, או הוחלט לדחות את פינוי ח'אן אל-אחמר, בשל פרסום דוח התובעת בהאג, שאמור להתפרסם מאמצע דצמבר עד סוף דצמבר. הבוקר, בצורה כזאת או אחרת, שרת המשפטים אמרה שהעניין נדון בקבינט וכך הוחלט. הייתי רוצה לשאול אותך: האם זה קשור באמת, דחיית הפינוי קשורה באמת להפקת הדוח של התובעת? האם אתם חושבים שזה יגן עליכם לדוח הבא, בשנה הבאה?

תודה, חברת הכנסת מיכל רוזין. חבר הכנסת סמוטריץ, בבקשה. שלום, אדוני סגן השר, אדוני היושב-ראש. רציתי לשאול שאלה נורא נורא פשוטה: האם טופס מקביל קיים גם בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון?

תודה. בבקשה, אדוני סגן השר. לגבי השאלה הראשונה, אנחנו ממש ממש לא שוקלים הסדרה. אם לא הבנת את דבריי אז אני מצטער, כנראה לא הובנתי כראוי. אין במילוי הטופס שום כוונה להצהיר על הסדרה או על אי-הסדרה. הטופס הוא טופס ראשוני שעושים בו שני דברים: האחד, מי שגר שם מתחייב שמכאן ואילך לא תהיה שום בנייה נוספת, דבר שני, כדי שהמינהל האזרחי יוכל למפות את המקום, כמה אנשים גרים שם, מיהם האנשים, מה הרכב האוכלוסייה, כמה משפחות, כדי לדעת איך להתייחס אליהם. זאת מטרת הטופס, זה ותו לא. אין מעבר לזה שום דבר. כפי שגם אמרתי בצורה מאוד ברורה, באותו מקבץ שמדובר עליו, ליד מישור אדומים, אין כרגע שום חלופה או הסדרה שעומדת על הפרק. לגבי דוח התובעת בהאג, אני מצטער, אני אינני חבר הקבינט. אין לי מה להוסיף בעניין. פינוי. לא יודע. אני לא מכיר את העניין ולא רוצה להגיד דבר שאינני יודע. לחבר הכנסת בצלאל, אני לא יודע אם קיים דבר כזה, טופס מקביל ליהודים. כשזה לגבי יהודים, ההתנהלות היא אחרת ושונה, כך שלא צריך להגיע לטפסים. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן להשיב על שלוש שאילתות,

קודם כול, השר ישיב על שאילתה דחופה מס' 576, של חבר הכנסת אברהם נגוסה: התנהגות אלימה של שוטרים כלפי יוצאי העדה האתיופית. אם חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה תהיה במליאה היא תוכל לשאול שאלה נוספת, כי הייתה לה שאילתה דומה. אתם רוצים לזרוק מטבע? חבר הכנסת מסעוד גנאים ישאל גם הוא שאלה נוספת, אם לא תהיה,

בבקשה, אדוני, חבר הכנסת נגוסה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר לביטחון פנים, השרים וחברי הכנסת, משטרת ישראל הפכה אלימה כלפי אזרחי ישראל, ובמיוחד כלפי יוצאי אתיופיה, כפי שאנחנו רואים יום-יום, והצעירים שלנו מקבלים מכות בידי השוטרים. המקרה שקרה באשדוד, שהמשטרה נכנסה לבית הספר והרביצה מכות אלימות בפני התלמידים, שם בתחום בית הספר, יותר מזה, זה לא שאילתה? לא דקת, אדוני, אתה אמור לקרוא בדיוק מה שכתוב בנייר,

מילה במילה. אני גם, לא מותר לי להוסיף, להבהיר את מה, בשאלה נוספת אתה תוכל. כרגע, לפי התקנון, אדוני יקרא בדיוק מה שהוא הפנה לשר בכתב. אוקיי, אז מה שקרה בדיוק, זה המקרה של אשדוד, שם הוא קיבל מכות בבית ספר. ברצוני לשאול: 1. האם היה צורך במעצר הנער בין כותלי ביה"ס ובאופן כל כך אלים? 2. האם המשטרה מפיקה לקחים והיא תשנה את המדיניות שלה כלפי הקהילה? זה פשוט לא ייאמן, פשוט לא, תודה, אדוני. אני פשוט רוצה להגיד גם מה שהיום שמעתי מאימא שלו בוועדת החינוך, שהמשטרה גם דרשה להשעות אותו מבית הספר. רצחת וירשת.

תודה, אדוני. בבקשה, השר לביטחון פנים.

ראשית, תודה לחבר הכנסת נגוסה על השאילתה. אני חייב לומר שגם אני, כשראיתי את התמונות הלא-נעימות, אפילו קשות, בטלוויזיה, מאוד מאוד הוטרדתי וביקשתי מייד לקבל מהמשטרה פירוט ותיאור של מה שהיה שם. מצד שני, אני חושב שאנחנו כנבחרי ציבור לא יכולים כבר למהר ולחרוץ דין ולקבוע על בסיס תמונות בטלוויזיה, וכבר לדבר בצורה כזאת על משטרת ישראל, שפועלת, בשם כולנו, לאכוף את החוק. זה נכון שבעבר הייתה תופעה של שיטור יתר והיו טעויות, בעבר? ותקלות, בעבר? היו טעויות ותקלות בפעילות ובהתנהלות של משטרת ישראל אל מול אוכלוסיית הישראלים יוצאי אתיופיה.

ראש הממשלה, עוד לפני שאני נכנסתי לתפקידי אפילו, הקים ועדת שרים. מאז הוועדה הזאת התכנסה כמה פעמים, ונעשו הרבה מאוד שינויים בפעילויות של משרדי הממשלה, בין היתר כמובן גם בפעילות של משטרת ישראל, ואני יכול לתאר כאן הרבה מאוד שינויים ושיפורים לטובה: בהדרכות לשוטרים; במינויי מש"קים בשכונות שיש בהם ריכוז של ישראלים יוצאי אתיופיה, בהקפדה אמיתית על כך שלא תהיה תופעה של שיטור יתר, בבחינה מחדש של תיקים שנפתחו במגמה לסגור אותם. אני בהחלט חושב שהביקורת הייתה ביקורת מוצדקת, ואני יודע שחבר הכנסת נגוסה מודע לשינויים ולשיפורים האלה שנעשו. דרך אגב, בין היתר, פרויקט מצלמות הגוף, שמהחודש הבא יתחילו להיות מותקנות על גופם של השוטרים, נולד ביני ובין ממלא מקום המפכ"ל דאז ניצב בנצי סאו כחלק מהמענה לביקורת, וכדי לנסות ולשפר את השקיפות וגם את הידע שיש לנו על האירוע בכל אירוע שמתרחש, לפחות לגבי השעות הראשונות שלו, עד שיש בירור. בשורה התחתונה, על המקרה הספציפי הזה, אני רוצה לומר שני דברים: האחד, כבר נפתחה בדיקה של המחלקה לחקירות שוטרים על התנהגות השוטרים שם. אנחנו מכירים את ההגבלות שקיימות בחוק הנוער, וגם בהוראות הפנימיות של המשטרה, על כניסת שוטרים למוסדות חינוך, ביצוע מעצרים של קטינים, יש בהחלט הגבלות שחשוב מאוד מאוד להקפיד עליהן, אוכפים את זה, אבל לא על אתיופים,

אם יש לך שאלה נוספת, כיוון שאני חושב כמעט כמוך, אם את מעוניינת לשאול אותה, אז הצעקות שלך, אז

לא מוסיפות שום דבר, אלא אם כן, אבל אתה לא חושב כמוני,

אתה אמרת שאין שיטור יתר עכשיו,

אני לא אמרתי שאין שיטור יתר. עכשיו. פנינה תמנו-שטה, אולי לא הבנתי אותך. את ביקשת לשאול שאלה נוספת,

חברת הכנסת פנינה

שיש בדיקה של המחלקה לחקירות שוטרים, זה מלמד שכנראה יש פה דברים מאוד רציניים לבדוק, והבדיקה הזאת נעשית כעת על ידי גוף אובייקטיבי, וכשיסיים את בדיקתו יחליט אם הוא עובר לחקירה

לבדיקה של המחלקה לחקירות שוטרים. אז על פי הנמסר לי על ידי המשטרה, ביום 6 בנובמבר 2018 התקבלה תלונה במוקד 100 מהנהלת בית הספר באשדוד שלפיה נערים תלמידי בית הספר ריססו בגז מדמיע את הצוות החינוכי בבית הספר. מזכירת בית הספר אף נפגעה מהגז ופונתה לקבלת טיפול בבית החולים, והחשודים עזבו את המקום. עוד נמסר לי כי שוטרים הגיעו לבית הספר, ולאחר בדיקה ראשונית התברר כי החשודים במעשה הם שלושה נערים תלמידי בית הספר, שאחד מהם הוא הנער שעליו מדובר בשאילתה. נמסר כי הנער זומן באותו היום למשטרה. הושארה לו בביתו הזמנה להתייצב לחקירה, אבל הוא לא הופיע. שני הנערים האחרים נעצרו ונחקרו בו-ביום, ואחד מהם, מעצרו אף הוארך לטובת המשך החקירה. מאחר שהנער המדובר התחמק ולא התייצב לחקירה, למוחרת, וזה כמובן דבר שבוודאי ייבדק על ידי מח"ש, הגיעו שני בלשים לבית הספר בשעה 11:00 על מנת לעכב אותו לחקירה. לגבי אופן המעצר עצמו, אז כפי שאמרתי, המשטרה לא יכולה, נאסר עליה,

אבל היא אומרת שהיא מנועה מלהעביר לי פירוט, בגלל שברגע שהמחלקה לחקירת שוטרים מודיעה להם שהיא בודקת את הנושא, המשטרה לא יכולה להעביר חומרים, כדי לא לפגוע בהליך החקירה. ולסיום אני רוצה להזכיר, ודווקא בהקשר מאוד הדוק למה שציינתם, שדווקא אתמול הודעתי, יחד עם שרת המשפטים איילת שקד, גם מתוך הטענות הרבות שעולות בשנים האחרונות על נושא השימוש במעצרים, אופן ביצוע המעצרים והתנאים שבהם עצורים נמצאים במעצרים, הקמתי אתמול ועדה ציבורית בראשותה של השופטת שולי דותן, נשיאת בתי משפט השלום בדימוס, כשהמטרה היא בדיוק, יחד עם נציגים של הסנגוריה, ושל כל רשויות גם האכיפה,

של הסקטור הפרטי ושל הסנגורים, לבדוק באמת בששת החודשים הבאים את כל אופן ביצוע המעצרים, את כל התהליך הזה מתחילתו ועד סופו, כדי לוודא באמת שהאיזון שנדרש במדינה דמוקרטית בין הצורך לחקור, להגיע לחקר האמת, להגן על שלום הציבור וביטחונו מצד אחד, ומצד שני, כשאנחנו מבינים, ובצדק, שמעצר זו אחת הפגיעות הכי חמורות בזכויות הפרט וזכויות האזרח, צריך לוודא שהמעצרים מתבצעים בדיוק לפי מה שהחוק מאפשר, ולא בשום פסיק אפילו מעבר לכך,

גם למטרות שהחוק מאפשר. כיוון שאני מייחס בהחלט לנושא הזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, הקמנו את הוועדה הזאת.

תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת אברהם נגוסה, וכן לחברי הכנסת פנינה תמנו-שטה ודב חנין. בבקשה, אדוני. הילד,

או הנער, נמצא מחוץ לבית הספר על פי בקשת המשטרה, כך נאמר לנו ממערכת החינוך. האם כבוד השר יכול לתת הוראה להחזיר את הילד לספסל הלימודים? תודה. חברת הכנסת תמנו-שטה, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת דב חנין. אני מצפה שלא לקבל תשובה שהיא חותמת גומי משר.

אני לא יכולה לצפות מהמפכ"ל, שמכחיש ונותן גיבוי לשוטרים באופן סיסטמטי כאשר מדובר באלימות כלפי יוצאי אתיופיה. רק הבוקר התפרסם על עוד צעיר שהגיע לאשפוז, כולו חבול על ידי שוטרים. הילד הזה הוא בן 15. עצרו אותו בשטח בית הספר בניגוד לכל כללי החוק. אתה לא יכול להסתמך ולומר: מח"ש יבדקו. אתה תבדוק. אלה השוטרים שלך. אני אלימה? הצבע שלי מגדיר אותי כאלימה? הילדים שלנו לא מוגנים, יוצאי אתיופיה לא מוגנים במדינת ישראל, מה לא ברור? הילדים האלה הפכו להיות שק חבטות. הם חוטפים מכות. אני מדברת איתם, אני יורדת לשטח. אני מצפה ממך לרדת לשטח. תדבר עם הילדים. היה פה היום בוועדת חינוך נציג יושב-ראש מועצת התלמידים, בן הקהילה. הוא אמר בעצמו, הוא מהשמנה והסלתה של יוצאי אתיופיה, והוא בעצמו אומר שהוא חווה גזענות. מה אתם עוד צריכים? המשטרה לא התייצבה, מח"ש לא הגיעו. ואחר כך אנחנו מתפלאים שאומרים עלינו שאנחנו מדינה גזענית? אנחנו פה כדי לעזור לכם, אבל אם אתם לא מסוגלים לתת לנו תשובות אמיתיות, שאתה תבדוק את השוטרים, שאתה תבקש דין וחשבון מהמפכ"ל הזה, להבין איך יכול להיות שיש רצף

רצף אירועים, כולל הבוקר, שיוצאי אתיופיה מתלוננים. זה ילד בן 15, ריבונו של עולם. תודה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני.

מילה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה דיברה בהתרגשות מאוד גדולה, אבל אני יכול לומר לך,

אני מנסה לומר את זה בשקט המקסימלי, שכל דבר שהיא אמרה, גם אני חווה ברצף של עדויות של יוצאי אתיופיה, לא בעבר אלא בהווה, היום, עכשיו, על התנהלות אלימה של המשטרה כלפיהם. אני רוצה להגיד משפט על המקרה המסוים הזה. אני מכבד,

את זה שהדברים נחקרים ומח"ש תעשה, אני מקווה שהיא תעשה,

אבל ברמה העקרונית, האם זה עולה על הדעת נניח שהמשטרה הייתה נכנסת ולוקחת נער שאיננו יוצא אתיופיה, לא מבית ספר באשדוד, אלא מבית ספר אליאנס בצפון תל אביב? מישהו מאיתנו היה מתאר לעצמו מצב כזה שמשטרה נכנסת באלימות וגוררת נער בן 15 החוצה מבית ספר כשהוא איננו יוצא אתיופיה ולא נמצא בבית ספר באשדוד? יש פה איזושהי בעיה מערכתית שהיא לא רק המקרה הקונקרטי הזה, אלא היא נוגעת להתנהלותה של המשטרה ביחס ליוצאי אתיופיה. והמקרה הקונקרטי הזה, המקרה הקונקרטי הזה הוא חלק מרצף. הרצף הזה כולל הרבה מאוד טענות של יוצאי אתיופיה שהם מותקפים על ידי שוטרים או טוענים שהם מותקפים על ידי שוטרים. הרצף הזה זה גם כולל יותר מדי מקרים שבהם מח"ש בסופו של דבר מגיעה למסקנה שלא צריך לחקור, שלא צריך להעמיד לדין, שאין דין ואין דיין. ועל רקע הדברים האלה, הדרישה שלנו ממך, כנציג המדינה, כשר ממונה, היא לקיים דיון רציני נוסף עם המשטרה על סוגיית האלימות המשטרתית, ובפרט על סוגיית האלימות המשטרתית כלפי קבוצות מוחלשות בחברה, יוצאי אתיופיה, ערבים וכדומה.

בבקשה, אדוני השר. אז אני אנסה לענות. כפי שאמרתי, התופעה של שיטור יתר כלפי ישראלים יוצאי אתיופיה היא דבר שאכן היה קיים, לצערי, במשטרת ישראל, וכיוון שזה היה קיים והמפכ"ל הקודם, יוחנן דנינו, הכיר בטעויות שנעשו בקרב שוטרים במשטרת ישראל, נעשו ונעשים הרבה מאוד שינויים בפעילות הרוחבית של המשטרה, בשינויים התרבותיים, בהדרכות, בהכשרות, במינויים, בהרבה מאוד דברים ששינו את פעילות המשטרה בהקשר הזה. לצערי הרב,

כחברי כנסת שאמורים להכיר את החוק, מגישים את השאילתות כנראה לא לכתובת הנכונה, כי אחת מן השתיים: אם המודל שקיים היום בחוק, שלפיו שוטר שחשוד בעבירה פלילית, המשטרה לא רשאית לחקור אותו אלא המחלקה לחקירות שוטרים של משרד המשפטים היא הגוף המוסמך, אם לא נראה לכם המודל הזה, תציעו שינוי.

תפקידו אותי על הגוף שיחקור שוטרים ואז אני איכנס,

וננסה לברר ולקיים אצלי דיונים איזה שוטר נקט אלימות יתר שהיא עבירה פלילית ואיזה שוטר הפר את החוק. כל עוד לא שיניתם את החוק, אז או שתגישו את השאילתות הללו לשרת המשפטים,

או שתגישו אותן לשרת המשפטים, או שתתבססו על הסמכויות שיש לי בחוק. כי אתה אמרת את זה, דב חנין, קודם כול, אתם אומרים פה אמירות חסרות בסיס. משטרה נכנסת, פועלת וגם מוציאה מבתי ספר אחרים.

באמירות האלה, מלבים עוד יותר תחושות שגם כך כואב לי שהן קיימות, והן בצדק קיימות, זה בניגוד לחוק.

אתה יכול לתת לנו דוגמאות שזה

אני יכול לספר לכם על מעצרים של המשטרה ברמת השרון של נערים ונערות מאוד מאוד מקושרים שהיו חשודים בסחר בסמים, ואני יכול לספר על מעצרים של נערים בבאר שבע בתיכונים. אל תציגו את זה בצורה שמלבה עוד יותר יצרים וכאבים שגם כך קיימים, ובצדק. עם כל הכבוד, אתם לא עושים את זה על בסיס ידע. אז אם יש טענה וחוסר אמון במחלקה לחקירות שוטרים, בבקשה, תגישו שאילתות לשרת המשפטים. לי אין כלי להיות מעורב בחקירה, כי אם יהיה לי כלי כזה, הרי מחר אתם תזעקו פה שאני אתערב בחקירות כשלא נוח לכם שאני מתערב. זה מה שקיים במדינה דמוקרטית. אי-אפשר יום אחד לתת אמון בבית המשפט ובמשטרה כי היא חוקרת את ראש הממשלה, וביום למוחרת לא לתת בה אמון כי זה לא מתאים לאיזו מטרה אחרת שאתם נאבקים למענה. או שנותנים אמון ברשויות אכיפת החוק או שלא נותנים אמון ברשויות אכיפת החוק, לא נותנים בהם רק כשהתוצאה משרתת את המטרה הפוליטית שלכם. ואותו דבר אני עונה לחברי ד"ר אברהם נגוסה. התשובה היא לא, שר לא יכול להתערב באמצע חקירה של משטרה ולהגיד לה: ההחלטה הזאת שלך לא נראית לי ותבטלי אותה, והחלטה אחרת כן נראית לי, כי אם שר היה מוסמך לעשות את זה, הייתי עושה את זה בעוד הרבה מקומות אחרים. זה פשוט לא הגיוני. אין מדינה שעובדת כך. גם הנשיא טראמפ, שממנה את ה-FBI, מאוד לא נוח לו שהם הולכים לחקור את העורך דין שלו, ואם הוא היה יכול, הוא היה נותן להם הוראה לא לעשות את זה.

לפעמים אני שואל את עצמי אם השאלות האלה באמת מופנות אליי ברצינות. אז מה אתה עושה?

את החקירות שלה? אתם באמת מאמינים בזה,

או שאתם רוצים לעשות הצגה לתקשורת? אז בסדר, תעשו. למה הצגה לתקשורת?

זו לא הדרך לקדם דברים. אבל זה החיים שלנו. למה הצגה? זו לא הדרך, גם אם תצעקי. תבדוק. אני בודק.

אתה אומר: אני לא יכול לבדוק. אל תקבעי מה אני עושה. אתה אומר: אני לא

ברגע שמחלקה לחקירות שוטרים בודקת, אני לא יכול לבדוק את פעילותה. בדיוק כמו שאני לא יכול לבדוק עם היועץ המשפטי לממשלה או המשטרה עושה חקירה טובה בחקירות של נבחרי ציבור או בכל חקירה אחרת, אני גם לא יכול להתערב בחקירה הפלילית של שוטרים,

אבל זה לא נכון. ועדת השרים הוציאה הנחיה שתבדקו את עצמכם.

אז ועדת שרים הוציאה הנחיות לא נכונות. אמרתם שתבדקו את עצמכם. השר סיים?

אבל כיוון שאדוני מאפשר לה להמשיך בשאלות, אז אני חייב להתייחס גם

רק לחדד, מדובר, מכיוון שהיו כמה מבצעים למסירה ואיסוף של כלי נשק, אותה כתבה דיברה על מבצע שהתקיים לפני כמעט שלוש שנים,

לא של

במיוחד במגזר הערבי, אבל אנחנו הרי רוצים שהאיסוף הזה יקרה.

האם המשטרה, אחרי הכול, האם הצעד הזה יכול לבנות אמון בין הציבור לבין המשטרה? והאם יש למשטרה גם היום, אני שואל את השאלה, אולי לפני שנה שאלתי, ואני שואל את השאלה שוב: האם יש למשטרה תוכנית מדודה, עם תאריכים, עם לו"ז מסוים, על מנת לעשות את הדבר הקדוש הזה ולאסוף את הנשק? כן.

תודה, חבר הכנסת אזברגה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני השר, אני חייבת קצת להתפלא על התשובה שלך. אני מבינה שהיא נמסרה על ידי המשטרה, ואפילו מדבריך יכולתי לאתר שגם אתה עצמך לא שבע רצון, או לפחות מרים גבה לאור התשובה שניתנה לך. אבל מכיוון שאתה פה כדי לענות על השאלות שלנו, אני רוצה לחדד. אומנם המבצע נערך בשנת 2016, והוא היה מבצע משותף לצה"ל ולמשטרה, שבמסגרתו ניתן היה להחזיר נשק צה"לי בתחנות המשטרה. הדברים שנאמרו, שדווחו, שהמפכ"ל הורה להתקין מצלמות, דווחו על ידי בכיר במשטרה. אם אותו בכיר משקר, האם בכוונתך לבדוק אם ננקט נגדו איזשהו הליך משמעתי כזה או אחר? יתר על כן, אם תסירי את החיסיון העיתונאי,

והעיתונאית תציין מי הבכיר. סליחה, אבל, אתם שוב, זה פשוט בדיחה, נו.

סליחה, אם זה לא מדאיג אותך, אני לא יודעת מה. אפשר כל הזמן לקרוא לאופוזיציה בדיחה: לחברת כנסת שמייצגת את הקהילה האתיופית,

לא קראתי לאף חבר כנסת בדיחה. אמרתי שהטענה לך היא טענה שהיא בדיחה.

המציאות שדווחה בעיתונות, שאין לנו שום סיבה לחשוב שהיא מומצאת ובדויה, לא עולה בקנה אחד עם מה שהמשטרה ענתה, בתשובה שלך. יתר על כן, אם אתה לא רוצה לנהל חקירה בתוך המשטרה, תשובת המשטרה לעיתון,

שפורסמה מהמשטרה עצמה כשהעיתון פנה לבקשת תגובה, הייתה שלגבי מצלמות הנמצאות בתחנות, הרי שאלה מוצבות דרך קבע לאורך שנים, כלומר לא הייתה שום טענה שלא הוצבו מצלמות.

יש כאן שתי שאלות: האחת,

זאת שאלה שמתעוררת לאור התשובה שלך,

באיזה עולם, התשובה הזאת מתיישבת עם מה שכבר ידוע בוודאות?

והשנייה, והיא אולי יותר מהותית: איך המצב הזה שבו באופן ברור יש מצלמות עולה בקנה אחד עם הרעיון של המבצע, שהוא החזרת נשק אנונימית? כי הרעיון הוא להפחית נשק ברחובות. אם מבצעים מעקבים אחרי אותם מחזירים, איך זה עולה בקנה אחד עם מטרת המבצע?

תודה, חברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, רבותיי חברי הכנסת, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, נרצחו סעד ג'באלי מטייבה, חאפז עיסא מנחף, זייד עאסלי מעראבה, מנאל פזראת מתל שבע ויארא איוב מכפר ג'ש, סך הכול 23 נשים מתחילת השנה: 12 נשים ערביות, 11 יהודיות,

שנות האלפיים ועד היום, 1,301 קורבנות בפשיעה פנימית בתוך היישובים הערביים, כאשר מקור הנשק העיקרי הוא הברחות נשק מבסיסי הצבא. נשאלת השאלה: כאשר יש מקרים שיש התראה מוקדמת, איך בכל זאת, למרות תלונה אחת או שתיים של נשים, בכל זאת מתבצע הרצח? ולגבי נשק ופשיעה באופן כללי, על טיפול מערכתי, האחריות נופלת על כולם. אני מאשים את המשטרה, כפי שהשר אמר לגבי המפכ"ל היוצא, אבל גם ביקורת פנימית היא חשובה, ואנחנו אומרים את זה.

לעשות חושבים. אנחנו צריכים לעשות ביקורת פנימית, ואנחנו עושים, בערבית, לא בשאילתות. זה מצב נורא. אנשים מרגישים חוסר ביטחון אישי כאשר אימא לא יכולה לדעת אם הבת שלה, שהולכת לקנות עוגה ליום הולדת,

או לא.

ואני יודע שיש מקרים שאי-אפשר למנוע.

אבל יש מקרים שאפשר למנוע, וצריך למנוע, ולהעניש בכל חומרת הדין את הפושעים. תודה, חבר הכנסת טיבי. בבקשה, אדוני השר. לגבי שאלתו הנוספת של חבר הכנסת טיבי, שלא הייתה שאלה אבל תיארה מצב כאוב, אז אנחנו,

בהתאם לבקשתו, אנחנו מכנסים בשבוע הבא את ועדת השרים למאבק באלימות, הפעם בראשותו, כדי להציג ולבחון את הפעילות של כל הגופים,

פרקליטות, משרד הרווחה, משרד המשפטים, ולראות איך אפשר לעשות טוב יותר בהקשר הזה. ואין ספק שאנחנו מצווים כל הזמן לנסות ולעשות הכול כדי לשפר את הפעילות של כל רשויות המדינה כדי למנוע את מקרי הרצח הכואבים האלה. אני לא הגורם המוסמך להקצות תקציבים. לגבי השאלות, אני אענה במשולב לחברת הכנסת זנדברג ולחבר הכנסת אזברגה.

אין ספק, להבנתי, שמטרת המבצעים היא לעודד מסירה מרצון של כלי נשק. לכן פעלתי מול היועץ המשפטי לממשלה כדי שתינתן חסינות מכל העמדה לדין או מכל הליך פלילי כלפי מי שמוסר את כלי הנשק הללו, וודאי שחלק מהעניין, כדי להגביר את האמון ולהפחית את החשש של האנשים מלמסור נשק שהיה ברשותם, זה בהחלט לוודא שלא מצלמים אותם ולא מתעדים אותם. אין בינינו שום מחלוקת בנושא הזה. המבצע של 2016, שלגביו התפרסמה הכתבה, מבצע שאני כלל לא ידעתי עליו, לא הייתי שותף לו. לדעתי, היוזמה שלו הייתה צה"לית. ולכן, מעבר לתשובה של המשטרה, שאני מצר עליה, כי אני לא חושב שהיא תשובה מספיק רחבה, אלא היא אומרת שהמפכ"ל לא הנחה להתקין מצלמות, אני אנסה לעשות בירור נוסף אם הן בפועל הותקנו ואם היה שם איסוף מידע, וככל שהמשטרה תאמר שהיא מנועה, אני אברר מול היועץ המשפטי לממשלה אם היא אכן מנועה מלמסור לכנסת ו/או לי את המידע הזה, כי בהחלט זה מקשה עליי כך להשיב על השאילתה. אשר לשאלתך הממוקדת, במבצע שהיה כבר בהובלתי, לפני כמה חודשים, הנחיתי ועקבנו שלא יהיה שום תיעוד. זה גם לא היה בתחנות המשטרה, המבצע שאני מדבר עליו, שהמשטרה הובילה אותו, אלא ביקשנו מהרשויות המקומיות עצמן להחליט איפה הן רוצות שהתושבים מהאזור יביאו, שכרנו לשם כך קונטיינרים או מחסנים ולשם הביאו את כלי הנשק. אני חייב להגיד שוב שיש פה איזה כשל שקשה להתגבר עליו,

כשמדובר על מקום שאליו מביאים כלי נשק וחומרי נפץ ועוד, אתה צריך איזושהי אבטחה למקום הזה, וגם האבטחה עצמה יוצרת תחושת אי-נוחות אצל האנשים שאמורים להביא את זה,

אולי אין להם תחושת ביטחון, שלא מישהו הולך להשתלט על כל, לא, אגב מה שאמרתי, לא רוצים לחשוב שראו אותם, או שמישהו ידע שזה הם. כנראה שלייצר אנונימיות מוחלטת זה דבר לא פשוט בעידן שאנחנו חיים בו, שכל אחד, יש לו את אמצעי התיעוד שלו עליו 24 שעות ביממה, אבל נמשיך לנסות לעשות את המבצעים האלה בצורה שתגביר יותר ויותר את הביטחון של הציבור שאין כוונה לבצע שום הליך פלילי כלפי מי שמוסר את נשקו מרצון. חבר הכנסת אזברגה, הנושא של תפיסת אמל"ח בלתי חוקי זה נושא שנמצא היום במקום הכי גבוה בסדר העדיפויות של משטרת ישראל. כל המחוזות, כל מפקדי המחוזות מונחים, ויש להם כמויות של מבצעים שהם חייבים לבצע. המבצעים האלה מתבצעים, יוצאות כל הזמן הודעות ודיווחים על כמויות התפיסה, אבל אני חייב להגיד ביושר: כיוון שהמספר של כלי הנשק, אף אחד לא יודע אותו, והוא כנראה עצום, אז זה לא משהו שניתן לומר בוודאות שבפרק זמן מסוים זה יסתיים. אני יכול להראות שיש עלייה גדולה במספר תפיסות הנשק, עלייה של עשרות אחוזים בשנתיים האחרונות, 2018-2017, לעומת מה שהיה בעבר. וזה לא קורה לבד, זה קורה כי משקיעים אמצעים מודיעיניים, כי משקיעים כוחות משטרה שייכנסו בלילות ויתמודדו עם הסכנות והאתגרים כדי למצוא את אותם כלי נשק בלתי חוקיים, וזו תשובתי לך. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. רגע, דקה, יש לנו עוד שאילתה אליך, שאילתה דחופה מס' 574, מאת חבר הכנסת יצחק וקנין. ישאל בשמו חבר הכנסת יעקב מרגי. בבקשה, אדוני. מצאת? הכול בסדר, אדוני? עוד לא מצאתי אבל אני אמצא, בעזרת השם. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, גם על המחווה לשאול בשם חבר הכנסת וקנין. מכובדי כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר פורסם סרטון המתעד את כניסת ראש עיריית טבריה החדש לבית הכנסת של הרב אוירבך, שידוע שהוא רב מבוגר וישיש. חרף מחאות הגבאי הוא תלש מהקיר מכתב של הרב נגדו וקרע את המכתב לעיני המצלמות. אומנם השאילתה נכתבה לפני שהוגשה תלונה. רצוני לשאול: מי אמור לנקוט צעדים נגד ראש עיר הנוהג כך? אני רוצה לעדכן שיש בידי אישור על הגשת תלונה בסיפור הזה. את ההמשך נראה בשאילתה השנייה. אני מודה לחבר הכנסת וקנין, שמיוצג בצורה מופתית על ידי חבר הכנסת מרגי. אני ביקשתי לבדוק מיידית את המקרה, ואכן, באמת התברר שהוגשה תלונה. צריך להזכיר ולחדד שגם משטרת ישראל, כזכור, סמכויותיה מוגבלות, וכאשר מדובר בתלונה כנגד ראש עיר מכהן, הסמכות להורות על פתיחת חקירה והמקום שבו החקירה הזאת תתנהל, זה לא בסמכות תחנת המשטרה המקומית. זה בדרך כלל מתבצע על ידי אגף החקירות והמודיעין של המשטרה,

או לרוב, בהתייעצות גם עם פרקליטות המדינה. נמסר לי שזה נמצא עדיין בתהליך כזה, ובימים הקרובים תהיה החלטה, והמתלוננים כמובן יקבלו עדכון ברגע שתהיה החלטה בתיק. תודה, אדוני. יש לנו שאלות נוספות משני חברי כנסת, מסעוד גנאים ואורי מקלב. בבקשה, המשך שאלה, ואחר כך שני שואלים נוספים. בבקשה, אדוני. מכובדי כבוד השר,

לא הייתי מתנדב לשאול בשם חבר הכנסת וקנין את השאילתה הזאת, כי אני מכיר את תהליכי העבודה של המשטרה, אך מי שעקב אחר הסרטונים שהופצו על ראש עיריית טבריה הנבחר, אני לא מבין גדול בנבכי נפשו של אדם, אפשר להבחין בהפרעה שיש בה סכנה לציבור.

אני מבקש בשאילתה הזאת להעלות לסדר-היום, כדי שהמשטרה תתייחס לתלונה מעין זו למרות שהיא לא במקום ראשון וחמור בסדר העדיפויות, כי אני חושב שאדם מופרע בנפשו יכול להוות סכנה לציבור. תודה, אדוני. שאלה נוספת, לחבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה, אדוני.

אני רוצה להעלות עוד פעם, כמו שאר חבריי המודאגים בגלל גל האלימות והרציחות המפחידות בחברה הערבית, לאחרונה היו בעראבה, בנחף, בג'ש, בתל שבע, והקורבנות הערבים מהרציחות האלה מתחילת השנה הם כ-60 או 58, בהם 12 נשים ו-46 גברים. עכשיו שאלתי: נכון, אנחנו רוצים מהמשטרה תחילה לאסוף את הנשק ולעשות הכול כדי לתפוס את הפושעים, במיוחד במקרה של אל-ג'ש, שבו נרצחה הנערה יארא איוב. רציחתה של הנערה יארא איוב גרמה לאי-ביטחון ולפחד אצל כל המשפחות שיש בהן ילדים, שיש בהן נערות בגילה. את הפושעים השפלים האלה שעושים רציחות כמו של יארא איוב ז"ל בג'ש, האם לא בא הזמן שבאמת העונש יהיה חמור במיוחד על פושעים כאלה? שאלתי: מה המשטרה עושה באמת כדי להחזיר את הביטחון האישי, של כל התושבים, אבל במיוחד של התושבים הערבים, בגלל אחוז הרציחות, כי הפשיעה בחברה הערבית היא יותר מבשאר המגזרים ומהאחוז במדינה בכלל?

והאם יש איזה מידע,

יש חיסיון, ואנחנו לא יודעים על החקירה של המקרה של המנוחה יארא איוב, אבל האם יש איזו אינפורמציה על המקרה ועל הפשע שהיה שם? תודה רבה. שאלה נוספת, לחבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.

אני כן מבקש להיות צמוד לשאילתה של חבר הכנסת מרגי בשם חבר הכנסת וקנין. לידיעתך, אדוני השר, ראש עיריית טבריה, לאחר המעשה שהגישו עליו תלונה, עשה שוב, חזר לבית הכנסת ושוב עשה את אותו מעשה.

ראש עיריית טבריה נכנס לכהונתו החדשה עם קופה של שרצים מאחוריו. רק מבקר העירייה הגיש נגדו תשעה תיקים, חלקם על העלבת עובדי ציבור וחלקם למשל על פגיעה בפרטיות, העלאת רחפן מול ביתו של חבר מועצה. במכתבו כותב מבקר עיריית טבריה לפרקליטות, לעו"ד אורית ליטמן, שהאיש הזה פוליטיקאי מושחת וחסר עכבות, דוגמת האיש הזה, כך הוא קורא לראש עיריית טבריה כיום. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, לפני שלושה שבועות, בוועדת הביקורת, כאן בכנסת, אמר לאיש הזה, שהוא לא הכיר אותו קודם: מזל טוב, ברכות על המינוי. אתה לא תגיע רחוק, אתה תגמור בכלא. מדובר על דרך, לא מדובר רק על איזה ארחי פרחי. דרך העולם שארחי פרחי פוגעים, מעליבים ומאיימים על נבחרי ציבור. כאן מדובר בדיוק הפוך. זו תופעה שלא מדרך העולם, שנבחר ציבור מאיים, פוגע ומבזה אנשים. לכן, החשש הגדול, אנשים מצד אחד איבדו את האמון בהגשת תלונות, התלונות לא מקבלות טיפול.

אדוני השר, מבחינתי אתה יכול להמשיך. אני לא קובע פה את הכללים.

מכיוון שלא מדובר במקרה, אלא מדובר בתופעה תקדימית שלא הייתה כמותה, הטיפול והגישה לגבי התלונות על ראש העירייה, זה דבר חריג שאזרחים מתלוננים על ראש העירייה,

ועל פגיעה ועל איומים, זה צריך לקבל טיפול מהדרגים הגבוהים. זו לא יכולה להיות רק תופעה מקומית, אחרת הם לא יודעים ואין להם האומץ לטפל בתלונות חמורות כאלה של תושבים מול ראש עיר נבחר. תודה רבה לך, חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני השר. שתי השאלות לא בידיעתי. חבר הכנסת מקלב, אני לא מכיר את הפרטים ואת האירועים שם, ואני מניח שאם יש מה לחקור, אז המשטרה והפרקליטות יחליטו. יתר הדברים שקשורים לפעילות המקומית, יש שר פנים במדינת ישראל, ואני בטוח שאם חברי הכנסת יפנו אליו את השאלות ואת הטענות, אני מניח שתהיה להם אוזן קשבת במשרד הפנים בנושאים הללו. לגבי הנושא של האלימות ומעשי הרצח הכואבים והקשים בחברה הערבית, אני דיברתי עשרות פעמים על זה מהבמה הזאת. אני חושב שחלק מהביקורת על המשטרה היא מוצדקת. אני שמח שיש הבנה, כפי שהביע אותה חבר הכנסת טיבי ואחרים, שיש צורך גם בביקורת פנימית, אבל זה לא העניין כרגע. חובתי כשר לביטחון הפנים לשפר את שירותי המשטרה ואת רמת האכיפה בחברה הערבית. עסקתי בזה המון בשנים האחרונות, כולל בהשקעת משאבים ותקנים, הקמת תחנות ותשומת לב והקמת מינהלת. במקומות מסוימים היה שיפור, אבל השיפור הזה, כפי שהבעתי אותו בצורה פומבית, עדיין לא מספיק גם בעיניי וגם להבנתי. לכן זה ימשיך להיות הנושא המרכזי באחריותו של המפכ"ל הבא של משטרת ישראל. לגבי המקרה קורע הלב והעצוב הספציפי של יארא, זכרה לברכה, הנערה שנרצחה, למיטב זיכרוני, זה לא היה בשאילתה,

לא התכוננתי לזה. יש לי אינפורמציה, מכיוון שאני עוקב מקרוב אחר החקירה. למיטב זיכרוני, יש צו איסור פרסום, אז אני לא יכול להתייחס מעל הבמה. אני כן מתחייב לכם שהמשטרה עושה כל מה שהיא יכולה כדי להגיע למבצע הרצח הנפשע הזה. אני לא קובע כאן את הכללים, אדוני. אני לא יכולה. אני לא יכולה.

מה זה אנושית? זה הפוך ממה שבדרך כלל הוא אומר. השר, אתה לא חייב לענות. אתה השבת על השאלות חבר הכנסת אחמד טיבי. השר עכשיו ירד, תשאל אותו, בבקשה. האימא של יארא והסבתא שלה ביקשו להעביר לך שהם מאוד רוצים שמי שביצע את פשע הזה יקבל דין חמור ביותר.

זה ברור. טענו את זה בתקשורת וראינו. אנחנו משתתפים בצערם. יש הצעת חוק של חבר הכנסת ליברמן בנוגע לעונשי מוות בוועדת חוקה. לא. אבל אתה, אדוני השר, אתה לא חייב להשיב. תודה רבה. שמענו. ואני שוב אומרת, אנחנו כולנו פה משתתפים בצערה של המשפחה, ומצער אותנו לשמוע על מקרים כאלה במדינה. אנחנו עוברים לשאילתה רגילה לשר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל. בבקשה, אדוני. אני מזמינה את חברת הכנסת יעל גרמן להציג את השאילתה. בבקשה, גברתי. בשאילתות רגילות אין אפשרות לשאלה נוספת לחברי כנסת נוספים. המשך שאלה יכולה להיות, אבל לחברי כנסת נוספים,

בבקשה, גברתי. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, בעקבות תשובתך על שאלתי הקודמת, ברצוני לשאול: 1. באילו מדינות יושמה שיטת "עקר,

והחזר", כאמור בסייפה של התשובה? 2. באילו מהמדינות השיטה הביאה לתוצאה הפוכה ולא הפחיתה את מספר הכלבים? 3. מדוע השיטה לא הפחיתה את מספר הכלבים באותן מדינות? 4. מהם הנתונים בכל אחת מהמדינות בעניין זה?

כן, אדוני השר.

תודה רבה לחברתי חברת הכנסת יעל גרמן. לגבי השאילתה הרגילה בנושא צמצום כלבים משוטטים, שכפי שציינת היא שאלת המשך, בהתאם לדברי גורמי המקצוע במשרדי הינני להשיבך כי ככל הידוע לנו, המדינות המיישמות שיטה של "עקר, חסן והחזר" זה החזר לשטח, לטבע, הן רובן ככולן מדינות בעלות תרבות המחשיבה שוטטות כלבים לנורמה מקובלת, וחלק ניכר מהן מדינות מוכות כלבת. במדינות אלו אלפים ועשרות אלפי כלבים משוטטים להם בחופשיות ובאין מפריע בין בני האדם. במדינת ישראל המחוקק אוסר שוטטות כלבים,

בעקרון "הבעלות האחראית". העיקרון קובע שכל כלב אמור להיות בבעלות והבעלים אחראי לכלב באחריות מלאה, אבסולוטית. גישה זו אומצה על ידי רוב המדינות המערביות ותואמת לתרבותן. אחת המדינות הבולטות בתוצאה ההפוכה של שיטת ההחזרה לטבע לאחר עיקור וחיסון, אשר מיושמת בחלק מאזוריה וקיימת עליה ספרות בנושא,

במאמר שפורסם בעיתון Animal נבחנה ההשפעה השלילית של הכלבים המשוטטים על המצב האקולוגי של חיות הבר בהודו, דבר אשר מעמיד בספק רב את יעילות השיטה. דוגמה נוספת מאזורנו היא ירדן. במסגרת מפגש שיתוף פעולה עם השירותים הווטרינריים הירדניים מסר מנהל השירותים הווטרינריים הירדני כי השיטה "עקר, חסן והחזר" יושמה בשכונות מסוימות ברבת עמון. לדבריו, השיטה לא נחלה הצלחה, ולראיה, בירדן היו כמה מקרי מוות של בני אדם ממחלת הכלבת בשנה האחרונה. יש לציין שאצלנו יש מקרים מעטים של כלבת. ברוך השם, אין אף חולה קשה, ובוודאי לא מקרה מוות.

לדעת גורמי המקצוע, אינה מספיק אפקטיבית כדי לבלום את ההתרבות המהירה של הכלבים המשוטטים. לדעת גורמי המקצוע, הפתרון המתאים ביותר למדינת ישראל הן מבחינה תרבותית והן מבחינה אקולוגית, המונע צער בעלי חיים, הוא אימוץ של בעלי חיים. בבסיס פתרון זה עומד עקרון "הבעלות האחראית" אשר הוסבר לעיל. בחודש האחרון פרסם משרד החקלאות שלושה נוהלי תמיכה מתוך התקציב הקבוע בסעיף 21א לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, הקול הקורא הוא לשנים 2017 2018, אשר מטרתם לעודד מניעת התרבות, עיקור ואימוץ כלבים. מדובר בהשקעות של מיליוני שקלים המיועדות בלעדית לצמצום התרבות הכלבים המשוטטים בישראל, ללא אמצעי המתה,

במסגרת בדיקת הנושא סקרנו ספרות מקצועית ומדעית ולא מצאנו נתונים מספקים על שיטה זו ועל תוצאותיה, למעט הבחינה האמורה בהודו, אשר כאמור לא צלחה. תודה, אדוני השר. שאלה נוספת, חברת הכנסת יעל גרמן? את יכולה המשך שאלה אם יש לך.

תודה רבה, אדוני השר. תודה לכל השואלים. תודה לכל המשיבים.

לפני שעוברים לחקיקה, הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עודד פורר, רוברט טיבייב, מירב בן ארי, מכלוף מיקי זוהר ואלעזר שטרן בנושא: מתן נקודות זיכוי למשרתי מילואים בהשכלה הגבוהה.

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, ניכוי הכנסות להורה עצמאי), התשע"ט 2018, של חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה, חברת הכנסת מירב בן ארי, עד עשר דקות. השר בדיוק יצא. אנחנו נדאג שיגיע לכאן גם השר המשיב. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, ניכוי הכנסות להורה עצמאי). הצעת החוק הזאת היא בעצם המשך לחוק שנכנס לתוקף כהוראת שעה בשנת 2017. מאז שהחוק נכנס לתוקף בדק הביטוח הלאומי את ההשפעה שלו ואת הממצאים ומצא שהורדת ה-disregard, תכף אני אסביר מה זה, למי שלא יודע, יש כאלה? מירב בן ארי (כולנו): לנשים שמקבלות הבטחת הכנסה ומזונות בעצם גרם לעלייה בשכר שלהן בצורה משמעותית. אני רוצה להבהיר משהו לכל מי שכן מבין בעניינים של ה-disregard וכדומה: אני לא חושבת שצריך לנכות ממזונות. מזונות הם לא קצבה. בעולם מתוקן, האבא היה משלם את מזונות ילדיו, זה מה שהיה צריך לקרות. קורים מקרים, לצערי אלפי מקרים, שאבות לא משלמים מזונות, ולכן המדינה מתערבת ונכנסת בנעלי החייב, ובסופו של דבר משלמת את המזונות. ואז האישה יוצאת לעבודה, וככל שהיא מרוויחה יותר, מקזזים לה יותר, כי זה סוג של קצבה.

משרד הרווחה, ואני מקווה שהשר ייכנס, והציע, ביחד עם משרד האוצר, ותכף אני אדבר גם על שר האוצר, להוריד את שיעור הקיזוז, שהיה אז שיעור אסטרונומי של 60%, ל-25%; צעד הגיוני, ראוי לחלוטין. אבל כל האירוע הזה לווה במחקר מלווה של הביטוח הלאומי. ולשמחתי, כמו שחשבנו,

גם בדיונים, אני רואה שאלי אלאלוף פה,

גם בדיונים של ועדת העבודה והרווחה ראינו את ההשפעה של ה-disregard וראינו כמה זה משפיע על נשים לצאת לעבוד, אבל בסוף כמה כסף זה מכניס להן למשכורת, וזה מה שחשוב. אני שמחה מאוד ששר האוצר ומשרד האוצר שותפים לחוק הזה. זו הצעת חוק של מאות מיליונים שבסופו של דבר תגיע לאנשים שהכי זקוקים להם ולנשים שהכי זקוקות להם. ה-disregard ירד מ-60% ל-25%, וזו בשורה חשובה.

עשרות מיליונים, נכון. אתה מכיר את המספרים טוב. אני רוצה רק לומר משהו על משפחות,

דיברתי על, אני רוצה להגיד משהו על הנושא של משפחות חד-הוריות, גם בתור בת לאם חד-הורית, וגם כי לקחתי את הנושא הזה ברצינות רבה בארבע השנים האחרונות. יש לי שותפים מצוינים, אצלנו, עם אלאלוף, ובמשרד הרווחה ומשרד האוצר. גידול ילדים הוא דבר קשה. גידול ילדים כהורה עצמאי הוא הרבה יותר קשה ומורכב. לאחרונה יש שיח ברשתות, אדוני שר הרווחה, אתה שומע? אדוני שר הרווחה? אתה לא שומע. השר חיים כץ. אדוני שר הרווחה. אני שומע, אני לא צריך להסתכל. אז תגיד שאתה שומע. אני שומע. יופי, אבל אני אוהבת שגם עונים. תודה. רק שתענה.

אז תגמרי, אני אענה לך. אני רוצה להגיד שיש לאחרונה שיח ברשתות שאומר שאולי כדאי להיות אם חד-הורית, כי ככה המדינה תיתן לך יותר. חשוב לי שגם אתה תבהיר שזה קשקוש. כי בסוף הורים רוצים, ובטח ילדים זקוקים לאבא ואימא, אבל לצערנו, אם יש תופעות כאלה, צריך לעזור להם וצריך שהמדינה תסייע כמה שיותר, כי בסוף זה מסייע לילדים. ולכן, בשנים האחרונות, בכלל בארבע השנים האחרונות, גם הנושא של ה-disregard, גם מענק הלימודים, שהורחב עד כיתה י"ב, גם סל גמיש, שנכנס בשנה האחרונה, בעוד 6 מיליון שקל, גם התוכנית "משכילה" לתת לאימהות חד-הוריות מלגות, גם התוכנית של משרד הכלכלה, "יוזמות עסק", לנשים חד-הוריות, שתהיה להן את האפשרות להקים עסק בעצמן. אני רוצה להודות לוועדת השרים לענייני חקיקה, שאישרה את החוק, לשר האוצר משה כחלון, לשר הרווחה חיים כץ, לביטוח הלאומי, שניהל את המחקר החשוב הזה ומלווה את כל נושא החד-הוריות בוועדה, לאלי אלאלוף, שותפי לחוק, שגם ידאג לקידומו המהיר בוועדה, כי להזכירכם בינואר 2019 מתפוגגת הוראת השעה. אני רוצה להודות לכל מי שמעורב בנושא של משפחות חד-הוריות. להמשיך ולתמוך בהן. אני קוראת לכם לתמוך בחוק. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. ישיב שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, מירב בן ארי, את מקשיבה? לפני רגע צעקת. אני הולכת לכיסא שלי עכשיו. לפני רגע צעקת שנסתכל לך בעיניים. אפילו שהקשבתי. אני אמרתי, אני רוצה להגיד לך שלפני שלושה ימים או ארבעה ימים דיברנו,

את ויו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אלי אלאלוף, על אל סם ועל, אז אמרתי לך, ופרגנתי לך, תירגעי, קחי בסבלנות, מתנהלים משאים ומתנים מול האוצר.

מאחר שלא הספקנו לגמור את המשא ומתן, אז הארכנו להם בעוד חצי שנה. מירב בן ארי (כולנו): פרגנו לך גם. הארכנו להם בעוד חצי שנה. בואי, הכול בסבלנות, ברגיעה, לא בלחץ. אבל אמרתי: אל תילחצו, כל דבר בעיתו. סוף החודש, הממשלה תומכת בהצעת החוק שלך, לא, הממשלה הזאת תומכת בהצעת החוק שלך. ועדת שרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית,

בכפוף להסכמת משרד האוצר ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הצעת החוק קיבלה פטור מחובת הנחה. את מכירה את ההסכמות האלה?

אני קורא לחברי הכנסת להצביע.

תודה רבה לשר חיים כץ. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה, וכעת נצביע על הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, ניכוי הכנסות להורה עצמאי), התשע"ט 2018, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, ניכוי הכנסות להורה עצמאי), התשע"ט 2018, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

בעד, 69 חברי כנסת, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, ניכוי הכנסות להורה עצמאי), התשע"ט 2018, עברה בקריאה טרומית, ועוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, להכנה לקריאה ראשונה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להעלות את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, שירות מקוון ללקוח), שיזמתי ביחד עם חבריי הרב משה גפני, הרב אורי מקלב, חבר הכנסת בן צור, בצלאל סמוטריץ, רועי פולקמן ומירב בן ארי. אני לא שומע את עצמי, גברתי. רבותיי, אנחנו מבקשים שקט. הצוותים של הסיעות, בבקשה. הבית היהודי, מי נמצא שם? אני מבקשת מהסדרנים לעבור בתאים ולבקש או לצאת מהאולם או להנמיך את הקול. גברתי היושבת-ראש, מטרת הצעת החוק היא הנגשת המידע ללקוחות הבנקים בהתאם להתקדמות הטכנולוגית הקיימת היום. לצערנו, לא פעם אנחנו ראויים את מסחטת הכספים שהאזרחים,

אני באמת לא שומע את עצמי,

ששש. דקה, נמתין. לא פעם אנחנו רואים ושומעים, ומדברים ומלינים על חיוב עמלות שהן מיותרות לגמרי, שזה הופך למסחטת כספים של הבנקים. אני לא מצליח להבין איך מדינת ישראל, שהיא מעצמת סייבר, לא יודעת לקבל החלטה כל כך פשוטה: שהמידע שנמצא בבנקים על החשבונות האישיים של כל אחד מאיתנו יוכל להיות נגיש וזמין באמצעות הכלים הקיימים היום, ושלא על כל בקשה לדף חשבון או למכתב כזה או אחר של הבנק או לדברים שנמצאים בחשבון שלנו נצטרך להגיע ולבוא לבנק באופן פיזי, לבקש את אותו עותק דף חשבון, לשלם עליו פעם ועוד פעם, ואם צריך עוד דף, וגם על עצם הבקשה. זה פשוט לא הגיוני. הצעת החוק הזאת באה בדיוק לטפל בעניין הזה, שכל אדם, כל בעל חשבון, יהיה פתוח בפניו מה שפתוח בפני הבנק עצמו, גם אתה בהצעת החוק, שהמידע שלנו שנמצא בבנקים יהיה נגיש, ללא תשלום, ללא טרחה של לבוא לבנק, תלך ותבוא, אלא כל אחד יוכל להוציא את זה באמצעות הכלים הקיימים היום, אם באמצעות האינטרנט ואם באמצעות כלים אחרים. זה סוג של הצעת חוק מאוד מאוד צרכנית, פשוטה, הוגנת. אולי הבנקים יפסידו מזה כמה מיליונים, אבל הציבור ייהנה מזה, גם בשירות וגם באי-תשלום. חברת הכנסת מיכל רוזין, זה בלתי אפשרי.

אתן לא מרגישות, אבל שומעים כאן.

אדוני סגן שר האוצר, ראיתי את ההחלטה של הוועדה, של ועדת השרים, ואני לא מבין איך יש כזאת החלטה ארוכה של ועדת שרים על דבר כל כך פשוט וקצר ומתקבל על הדעת. אבל בכל מקרה, התשובה של ועדת השרים היא לחכות שלושה חודשים למפקחת על הבנקים. אני מקבל, מסכים לזה, אבל מבקש שתקצר את זה, שתוך חודש תהיה תשובה שלה. אם היא תשנה את התקנות אז לא צריך את החקיקה, ואם לא, אני מבקש להעביר את החוק כמו שהוא.

אני מבקש מהכנסת להצביע עבור ההצעה הזאת עכשיו בקריאה טרומית.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. ישיב, כאמור, סגן שר האוצר יצחק כהן. בבקשה, אדוני. אני מבקשת מהצוותים שקט באולם. מה לא ברור? מאוד קשה להתנהל ככה כאן. גם מי שמציג, חבר כנסת, לא שומע את עצמו. אחרי התשובה של הממשלה.

רשום אצלי. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. תודה, גברתי. אני לא צריך עשר דקות, מכיוון שהאופוזיציה מגלה אחריות ציבורית ומצטרפת להחלטת הממשלה. ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק בטרומית בלבד, איפה רבי יעקב?

שומע? לתמוך בטרומית בלבד, ואחריה להמתין ארבעה חודשים לבדיקה מול המפקחת על הבנקים באשר להסדרה בתקנות. אם היא תקודם בכל זאת, היא תתואם עם משרד האוצר ותחזור לדיון בוועדת שרים לפני הקריאה הראשונה.

מקובלת עליך ההתניה? טוב, אז אני מבקש מכולם להצביע בעד. תודה, גברתי. תודה רבה לסגן שר האוצר יצחק כהן. חבר הכנסת יעקב אשר? ברור, מקובל, יופי. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה.

כל מי שמעוניין, חבר הכנסת עיסאווי פריג' כמובן מבקש להתנגד. עד שלוש דקות לרשותך. סגן השר פשוט הפתיע אותי בתשובה הכל-כך קצרה. גברתי היושבת-ראש דוד, עוד נדבר על זה, סגן השר, תקשיב.

סגן השר, אני קורא את הצעת החוק: "יאפשר ללקוחותיו לקבל מידע באינטרנט" חופש המידע. אז חברים, חופש המידע זה גולת הכותרת של העבודה שלנו הפרלמנטרית.

לפני 20 יום, גפני, תקשיב, זה מתייחס גם אליך, לפני 20 יום, בשם חופש המידע, בשם האינטרנט, פניתי לשרת המשפטים, לשר האוצר ולשלי, יושבת-ראש ועדת הביקורת במליאה, לגבי סוגיה שמתנהלת במפעל הפיס. מפעל הפיס, כולנו רוצים פיס. בחודשים האחרונים התמנה אביגדור יצחקי ליושב-ראש מפעל הפיס. הוא התמנה תחת הכותרת "ועדת איתור", ובוועדת האיתור כבר ידענו את השם. פניתי והעליתי כמה שאלות: המפעל מתנהל ללא תקנון, מתנהל ללא סדר, שכר משתולל, המון דברים שאני לא רוצה להתייחס אליהם. השיא היה אצל גפני, כששי באב"ד התנהל בצורה לא הכי נאותה, אני אומר את זה, מנכ"ל משרד האוצר. עברו 20 יום, ואני לא קיבלתי תשובה. אתם מדברים על חופש ביטוי ועל חופש המידע באינטרנט,

סגן השר, תקיימו את זה הלכה למעשה. משרד האוצר, פניתי אליכם בכתב, להעלות סוגיה שאני לא רוצה להיכנס אליה כאן, על התנהלות לא תקינה במפעל הפיס מאז המינוי, ואתם מתחמקים ולא נותנים תשובה. לא נותנים תשובה. אתם לא מתנהלים מולנו בצורה פרלמנטרית, דמוקרטית, מקצועית, אם זה בוועדת הכספים, ועקבתי אחר המנכ"ל שי באב"ד אצל גפני, איך התנהל, כאילו לא סופר אותנו, לא בא, לא רוצה. ואתם ממשיכים להתעלם וממשיכים במקביל לקדם חקיקה.

כבוד סגן השר, קח את המידע הזה, תבדוק אותו. מפעל הפיס ממנה יושב-ראש, לא תקני, בצורה לא מקצועית. הוא מתנהל ללא תקנון משנת 2012. הוא משלם שכר פי שלושה בניגוד לתקנון. כל הדברים מועלים במכתב. טרם קיבלתי תשובה. תפדל, אדון סגן השר. תודה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, וכעת נצביע על הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, שירות מקוון ללקוח), התשע"ח 2018, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, שירות מקוון ללקוח), התשע"ח 2018, לוועדת הכלכלה

בעד, 90 חברי כנסת, אין מתנגדים, אחד נמנע. אני קובעת כי הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, שירות מקוון ללקוח), התשע"ח 2018,

בקריאה טרומית, ועוברת לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק המים (תיקון, הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. בבקשה, חבר הכנסת

ישיב על הצעתך השר יובל שטייניץ.

מדברת על הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים. בחוק המים, 1959, בסעיף 112 (ב), אחרי "מקוואות" אבקש שיבוא "מסגדים". סעיף 112(א) לחוק, 1959, מקנה למועצת הרשות הממשלתית כהגדרתה בחוק סמכות לקבוע תעריפי מים מיוחדים לפי דירוגים שונים על סמך קטגוריות שונות או שיקולים אשר נקבעו בסעיף. עם זאת, הגביל המחוקק בסעיף 112(ב) לחוק את מועצת הרשות הממשלתית בקביעת תעריפי המים המסופקים לשירותים ציבוריים שנקבעו בחוק, בתי מרחץ, מקוואות ובתי חולים. בכל הנוגע לשירותים אלה נקבע כי התעריף לא יעלה על 1.61 שקלים למטר מעוקב, וכי תעריף זה יעודכן בהתאם להוראות סעיף 112(א). מטרת הצעת החוק היא להוסיף את המסגדים, מקום התפילה למוסלמים, לרשימה הסגורה שבסעיף 112(ב) לחוק, נוכח היותם מקום ציבורי חיוני לאוכלוסייה נרחבת. צריכת המים במסגדים נעשית לצורך היטהרות המתפלל לפני התפילה. הרציונל העומד מאחורי הצעת החוק הוא יצירת שוויון בין תעריפי המים במסגדים, המשמשים את האוכלוסייה הערבית, ובין תעריפי המים במקוואות ובתי המרחץ, המשמשים את האוכלוסייה היהודית, אשר גם הם נועדו למטרות היטהרות בהקשרים דתיים אחרים. המסגדים, בדומה למקוואות ובתי מרחץ, הם מקומות ציבוריים חיוניים למימוש זכות הדת והפולחן, ועל כן, מן הראוי להפחית גם בהם את מחירי המים, את תעריפי המים, באמצעות חקיקה, בדומה לנעשה במקוואות ובבתי מרחץ. הצעת חוק זו הונחה על שולחן הכנסת התשע עשרה על ידי חבר הכנסת באסל גטאס וקבוצת חברי הכנסת, פ/1973/19, ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת באסל גטאס, פ/1186/20. כאמור, אבקש מחבריי וחברותיי להשוות את תעריפי המים במסגדים לאלו במקוואות ובבתי מרחץ אחרים לצרכים דתיים. זו הצעת חוק פשוטה, לא מסובכת, לא מסורבלת,

לא הרבה כסף. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. ישיב שר האנרגיה חבר כנסת יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, רבותיי חברי הכנסת, סעיף 112(ב) לחוק המים קובע תעריפים המסופקים לרשימת שירותים ציבוריים, בתי מרחץ, מקוואות ובתי חולים. התעריף המקסימלי הקבוע בסעיף זה הינו 1.61 שקל למטר מעוקב, בכפוף למנגנון עדכון. הצעת החוק שלפנינו מבקשת להוסיף את המסגדים לרשימת השירותים הציבוריים. אני רוצה להעיר שתי הערות מדוע אנחנו מתנגדים להצעת החוק הזאת.

גם בתי החולים והמקוואות ברובם לא משלמים את התעריף הזה, מכיוון שמי שמקבל אספקת מים מתאגידים, החוק הזה או התעריף הזה לא חל עליו, הוא משלם את התעריף הרגיל. אני מניח שלכן, רוב המסגדים בישראל, החוק בכלל לא יחול עליהם.

כי הם מקבלים מים מתאגידים. מה? שר האנרגיה יובל שטייניץ: הרוב, אמרתי. שנית, אנחנו גם מתנגדים לחוק. אני בכלל חושב שצריך לשקול גם את הסיפור של בתי חולים, מקוואות ובתי מרחץ מחדש. אני נגד כל החרגה, אבל ודאי שאנחנו לא רוצים להוסיף החרגות, כי כל החרגה,

זה אומר שכל אזרחי ישראל יצטרכו לשלם את מחיר המים, את ההנחה במים במסגדים. דרך אגב, בתי כנסת וכנסיות, החוק הזה של תעריף מיוחד לא חל עליהם. ולכן ההנחה שלנו, דרך אגב, היא שאם נחליט שהחוק הזה חל על מסגדים, מהר מאוד אנחנו נצטרך, כמובן, לפטור, או להוריד תעריפים גם לבתי כנסת וכנסיות, אחרת תהיה פה אפליה בין מוסדות דתיים מדתות שונות. לכן, דודו, תמשיך לדבר. זה לא הבעיה. תמשיך לדבר עד שנביא את, לכן הממשלה מתנגדת לחוק הזה.

רוצה לפרט יותר את הצדדים הטכניים. בסעיף 102(ח) לחוק תאגידי מים וביוב נקבע כי "נקבעו לחברה תעריפים לפי חוק זה, לא יחולו הוראות חוק המים בדבר קביעת מחירים ותעריפים למים ולהספקת מים, על התשלומים שמגיעים לחברה מצרכניה בעד מים שהיא מספקת ובעד הספקתם". בלשון פשוטה יותר, הכלל הזה, ההנחה הזאת לא חלה על מים שמספקים התאגידים. מאחר שרוב-רובה של האוכלוסייה בישראל מקבלים היום את אספקת המים מתאגידי מים וביוב, הרי המצב כבר היום הוא שמקוואות, שהצעת החוק מנסה להשוות בינם לבין מסגדים, המקוואות גם הם משלמים ברובם המכריע את התעריף הגבוה עבור כל מטר מעוקב של מים. רוצה לומר, חוק המים, וממילא הצעת החוק שבנדון חלה רק על מיעוט מצומצם ביותר של ספקי המים, ותיקון סעיף 112(ב) לחוק המים ישפיע רק על הספקים שאינם תאגידי מים וביוב. ייתכן אפוא, אני אומר למציעי החוק, ייתכן אפוא שקבוצת המסגדים שמקבלת את אספקת המים מגורמים שאינם תאגידים היא בכלל קבוצה ריקה.

הכנסת תגחיך את עצמה לדעת כשהיא תחוקק חוק על מסגדים שלא חל אפילו על מסגד אחד, כי מאוד סביר להניח שכמעט כל או כל המסגדים בישראל מקבלים את אספקת המים שלהם מתאגידים, שהחוק לא חל עליהם. מצד שני, צריך להדגיש שאילו החוק באמת היה חל על הרבה מסגדים, אז התיקון הזה היה מחייב ייקור תעריפי מים, ולזה כמובן אנחנו לא, הבנתי שיוזם החוק מבקש להפוך את זה להצעה

אם יוזם החוק מוכן להפוך את זה להצעה לסדר-היום, אנחנו מסכימים. אתה מוכן? כן. היות שקיימת הסכמה דו-צדדית על הפיכת ההצעה להצעה לסדר-היום, אני מבקשת להצביע על אישור ההצעה לסדר-יום והעברת הדיון לוועדת הכלכלה. מי בעד? מי נגד שתועבר ההצעה לסדר-היום לוועדת הכלכלה? ההצעה להפוך את הצעת חוק המים (תיקון, הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים), התשע"ז 2017, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. 72 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. כאמור, הצעת החוק הפכה להיות הצעה לסדר, והיא עוברת לדיון בוועדת

החדשות. זה יכול להיות סבא שלכם, אבא שלכם,

אנשים חיכו כל השנים לזה שסוף-סוף תגיע הפנסיה. הם השקיעו ממיטב כספם, חסכו, כדי שכשהם יפרשו סוף-סוף משוק העבודה,

ליהנות מהחיים, ליהנות

ב-1995 הוקמו הקרנות החדשות, אבל רוב האנשים שנמצאים שם, כמו שאמרת בעצמך, הם אנשים שלא היה להם הסדר קודם, והם הצטרפו

הפך להיות נושא שהציבור מבין בו. כמעט בכל שבוע יש כתבות גדולות בעיתונים, ובשש השנים האלה

הצעת החוק עשויה במידה רבה לחסוך מאות ואלפי שקלים לאנשים שהגיעו לגמלאות, ובמקום שיגיעו לחברות הפנסיה וחברות הביטוח, יגיעו לכיסם של אלה שחסכו שנים רבות. אבל את הממשלה הזאת זה משעמם, כמו דברים אחרים ששמענו שמשעממים אותם. הציבור הישראלי משעמם אותה, ובשבילה, האוכלוסייה הזאת של הגמלאים היא שקופה. ממשלה שמאדירה כוח ושיכורה משררה תמיד תלך יד ביד עם המחלישים כנגד המוחלשים, אי-שוויון ועוול אזרחי וחברתי. תנו לממשלה הזאת תותחי מלחמה רועמים ומוזות שותקות,

גברתי היושבת-ראש, גם בעניין זה התברר שהממשלה הזאת לא ממש מצליחה. אבל תנו לה אנשים אמיתיים, עם בעיות אמיתיות, יומיומיות, אפורות וקשות, וזה משעמם אותה. אז אני מאוד מקווה שהצעת החוק הזאת כן תעבור, כי היא פשוט נכונה וצודקת. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. ישיב על הצעת החוק סגן שר האוצר יצחק כהן. בבקשה, אדוני.

תודה,

חבריי חברי הכנסת, אני כל כך שמח שחברי כנסת פעילים בנושא פנסיה ומתחברים להצעות של האוצר, לוקחים פרויקטים של האוצר ומתחברים אליהם, מביאים אהדה וזהות.

אנחנו עושים והם, חיים, כבוד השר, בבית הספר אתה היית המנהל. תגיד להם. הצעת חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון,הגבלת דמי ניהול לעמיתים בגיל פרישה), של חברי הכנסת מיכל בירן ועמר בר-לב, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת הנכבדים, הממשלה מתנגדת להצעה הזאת. למה, למען השם? כי את לא עוקבת אחרי מה שהממשלה עושה. תעקבי אחרי מה שהיא עושה, אני עוקבת

ואז, במקום להעתיק, תברכי. להעתיק זה לא תמיד טוב. מה להעתיק? אה, מעתיקים. זו הצעת חוק מלפני כמה שנים. שמענו. אני חושב שעוד מהכנסת הקודמת. שמענו, שמענו, עמר. שמענו.

הלוואי שהייתם מביטים פנימה, לראות איך הדברים האלה מתנהלים כל כך טוב, כל כך יפה. מה עשיתם?

אדוני סגן השר, את ההפגנה של הגמלאים שם,

לך תשכנע אותם, על מה הם הפגינו? אוה, אוה, שלום, חבר הכנסת שי. מה שלומך? מה כואב לך?

תסביר לקהל. מה מציק לך? מה? לא, תגיד, תסביר מה מציק לך, שנבין. שאתם מפקירים את הגמלאים. צריך הרבה תעוזה ועזות מצח להגיד את מה שאמרת, מיכל. אתה, מיכל, צריך הרבה עזות מצח להגיד מה שאמרת. מה אתה עשית בכל הזמן הזה, סגן השר, לטפל בגמלאים? מה עשית, הכול. הכול מכול כול, כולל הצעת קרנות פנסיה ותיקות הכול. הכול. יש שני חלקים: יש חלק אחד שעושה, וחלק אחד שמעתיק ובוכה ולא עושה כלום. שנים לא ראיתי אותך בוועדת שרים, ולא עשית כלום. אתם דקלרטיביים ולא עושים כלום. אתם מפלים את הגמלאים. גועל נפש. ככה את מדברת? זאת האמת.

אדוני סגן השר, ידוע לי על 78 תיקוני תקנות בנושא, זה נכון. אין בושה? אני יושבת שם קבוע. אני לא צריך להיות שם, אני עושה. אנחנו עושים ואתם מברברים. אז אני אסביר למה,

למה הממשלה מתנגדת. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מסמיך את שר האוצר לקבוע בתקנות את השיעורים המקסימליים של דמי הניהול. שיעורים אלה נקבעו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב 2012. לפיכך, שינויים כמוצע בהצעת החוק נכון שייעשו במסגרת חקיקת משנה, ולא בחקיקה ראשית, תוך פגיעה בסמכותו של שר האוצר. ככלל, לא ברור על אלו נתונים מתבססת הצעת החוק, המניחה כי שיעור דמי הניהול הקבוע כיום הוא שיעור גבוה, הדורש התערבות להפחתתו בדרך של חקיקה. הפחתת שיעור דמי הניהול שמשלמים חוסכים או פנסיונרים נכון שתיעשה בדרך של עידוד התחרות בשוק. התערבות ברמת המחירים בשוק שלא בדרך של עידוד התחרות, כגון באמצעות התערבות בתקרות דמי הניהול, עלולה להביא למצב שבו הגופים המוסדיים יסרבו לצירוף עמיתים בעלי צבירות קטנות ערב פרישה בשל היעדר כדאיות כלכלית, ובד בבד, גברתי היושבת-ראש, ליצור חסמי כניסה לגופים חדשים לשוק, להביא להפסדים בגופים קיימים ולהשפיע על השוק בטווח הארוך. ברוח דברים אלה כלל הליך הקרנות הנבחרות, שנכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2018, תנאי אשר לפיו שיעור דמי הניהול לפורשים לגמלאות מהקרנות הנבחרות לא יעלה על 0.3%. תנאי זה צפוי להביא לשינוי בשני מישורים: האחד, קרנות ברירת המחדל יספקו מעתה חלופה זמינה וזולה לאוכלוסיית הפורשים שלא קיים לה כוח מיקוח, השני, יעודד את התחרות בשוק ויגרום לכך שגם הגופים האחרים, שלא נקבעו להיות הקרנות הנבחרות, יצטרכו להוריד את שיעורי דמי הניהול כדי להציג חלופה תחרותית הולמת לזו שמציעות הקרנות הנבחרות. חבריי חברי הכנסת, קבלת הצעת החוק אינה הוגנת כלפי הגופים שנקבעו כקרן נבחרת, שכן הם התחייבו לדמי ניהול נמוכים תוך שהם הביאו בחשבון דמי ניהול מפנסיונרים בשיעור של 0.3%, והצעת החוק משנה הנחה זו. הצעת החוק מחילה את התקרה החדשה על כלל הגופים משלמי הקצבה כיום באשר הם, ללא יצירת הבחנה בין המוצרים השונים.

בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, כחלק בלתי נפרד מהסדר קרנות הפנסיה נקבע כי דמי הניהול המשולמים הם לפי הוצאות בפועל, ולא כשיעור קבוע. כמו כן יש לציין כי ההצעה פוגעת בסמכויות שר האוצר להתקין תקנות בנוגע לתקרת דמי הניהול, ככל שימצא לנכון בעתיד.

אבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. היא פופוליסטית, היא ריקה מתוכן, היא תחזור כל פעם מחדש. הם לא עוקבים אחרי פעילות האוצר, גברתי היושבת-ראש. הרפורמות והפעולות שעשה האוצר הן פשוט מדהימות, וחבל שהצעות פופוליסטיות מנסות ליצור מצג שווא,

וחבל שזו ההתנהלות. ואני אומר: תמשיכו, תמשיכו, זה בסדר. אנחנו נמשיך לעשות ואתם תמשיכו לברבר. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לסגן שר האוצר יצחק כהן. האם חברת הכנסת מיכל בירן, כן. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. שאלת על איזה נתונים אני מתבססת, על הנתונים שאספו המתנדבים המסורים של "פנסיה פתוחה", שגילו ש-99% מהפנסיונרים בקרנות החדשות משלמים, כבוד סגן השר, 0.5%, לא 0.3%. וכשזרקת פה את ברירת המחדל,

היה הרעיון של עמר ושלי, זה לא רלוונטי כלפיהם, הם שבויים, הם לא יכולים לעבור לקרנות חדשות. הם לא יכולים לעבור לקרנות חדשות. בפעם הקודמת שאמרת שהנתונים שלי שגויים, משרד האוצר ענה לדה-מרקר שאני משתמשת בתשתית עובדתית שגויה ולא נכונה כשטענתי שאחד מכל חמישה משלם את המקסימום. וכשחילקתי, אם כן, את הנתונים סוף-סוף, מה הסתבר? שאני צדקתי ואתם שיקרתם במצח נחושה. כל הכבוד. זאת האמת. אני באמת לא מבינה אתכם. למה אתם תמיד בוחרים בצד של החזקים ודופקים את החלשים? איך אתם בוחרים בצד של קרנות הפנסיה לעומת הצד של הפנסיונרים? איך אתם יכולים לסרב להצעת החוק של חברי איציק שמולי, שהולך להעלות את ההצעה הכי ראויה, הכי הגיונית? במקום שיקבלו העלאה רק של שישה שקלים לחודש, איציק רוצה את הדבר הנכון.

איך הלב שלכם יאפשר לכם להצביע נגד ההצעות האלה? כשאתם הייתם בגן, הגמלאים של היום דאגו לכם, שמרו בגבולות, לימדו אתכם בבית ספר, שילמו מיסים.

כשהם סוף-סוף צריכים אתכם, אתם מפנים להם עורף. תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת אנחנו נצביע על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, הגבלת דמי ניהול לעמיתים בגיל פרישה), התשע"ו 2015. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

להעביר לוועדה את הצעת חוק הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, הגבלת דמי ניהול לעמיתים בגיל פרישה), התשע"ו 2015, לא נתקבלה. בעד, 50 חברי כנסת, 58 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, הגבלת דמי ניהול לעמיתים בגיל פרישה), התשע"ו 2015,

אנחנו עוברים להצעת חוק התרת נישואין אזרחיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, של חברות הכנסת מרב מיכאלי,

בבקשה, חברת הכנסת מרב

וחברים, אני כאן כדי להציע לכם להעביר חוק לחייב את אזרחיות ואזרחי ישראל ללכת ביום שישי בערב לבית הכנסת.

מזמינות ומזמינים מלון, ומתחתנות ומתחתנים בנישואים אזרחיים. חוזרות וחוזרים לישראל, גברתי היושבת-ראש, נרשמים בישראל,

שערו בנפשכם, חברות וחברים: גם אם התחתנתם בנישואים אזרחיים בחו"ל, להתגרש אתן יכולות בישראל רק דרך בית הדין הרבני או בית הדין השרעי. רק דרך בית הדין הדתי. אין לכם שום אפשרות לעשות גירושים אזרחיים. עשיתם את כל המאמץ, הלכתם והתחתנתם בנישואים אזרחיים בחו"ל, והחוק הישראלי כופה עליכם ומכריח אתכם ללכת ולהתגרש בבית הדין הדתי. את המצב האבסורדי והמעוות הזה באה הצעת החוק שלי לתקן, המצב האבסורדי שבו מדינת ישראל מחויבת באמנות, ולכן מכירה בנישואים אזרחיים במקומות אחרים ורושמת אותם, אבל לא נותנת למי שהתחתנו בנישואים אזרחיים את השירות הבסיסי של גירושים אזרחיים ולא דתיים.

תני לי לספר לך כמה עוד יותר גדול האבסורד. אישה שהתחתנה בנישואים אזרחיים לא מקבלת זכויות בבית הדין הרבני. את יודעת למה? כי אין לה כתובה, אז היא לא תקבל מזונות, למשל. אין לה בבית הדין הרבני זכויות, אבל אם הרבנים יחליטו שיש חשש קידושין, הם יכולים לאפשר לגבר לסרב לתת לה גט, זאת אומרת זכויות אין לה, אבל את העונשים היא תקבל עד הסוף. מה הכי מופרך ודפוק בסיפור הזה? שמבחינה הלכתית נישואים אזרחיים הם בכלל לא נישואים. הם הרי לא נישואים כדת משה וישראל, ולכן הם בכלל לא נישואים. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברות ומדברים עליו כאן זה שהכפייה הדתית הזאת נעשית לא מסיבות הלכתיות, היא נעשית מסיבות של כוח פוליטי נטו. זה מסיבות של להחזיק בבית הדין הרבני את כל אזרחיות ואזרחי ישראל שבויות ושבויים, זה נכון ליהודיות וליהודים,

בבית הדין השרעי זה נכון למוסלמיות ולמוסלמים. אותו משחק פוליטי כוחני של תקציבים, של כוח פוליטי כאן בכנסת. אפס קשר לדת, להלכה, לאמונה.

רק ציניות פוליטית וכוחנית. מה שהצעת החוק שלי מבקשת, גברתי היושבת-ראש, זה את הדבר הבסיסי: מי שבחרה לא להינשא דרך בית הדין הדתי תוכל גם להתגרש לא דרך בית הדין הדתי. הצעת החוק שלי מבקשת לתת סמכות לבית המשפט לענייני משפחה, שכבר היום דן בכל ההיבטים האזרחיים של הפרידה, לרשום גם את הפרידה כגירושין בספר האוכלוסין של מדינת ישראל. זה לא עולה עוד כסף. לא רק שזה לא מפריע לאף אחד ואף אחת זה מסייע. זה אפילו יפחית את העול מבתי הדין הרבניים. למעשה, זה גם יפחית את העול, איך להגיד? המקצועי מהדיינים, שבאים אליהם האנשים האלה שנישאו בנישואים אזרחיים, שאין להם תוקף דתי, ועכשיו הם צריכים להחליט מה בכלל לעשות איתם. חברות וחברים, ההצעה הזאת היא פשוטה מאוד: לתת לאזרחיות ואזרחי ישראל שלא רוצים נישואים דתיים את השירות הבסיסי של גירושים אזרחיים. אני רוצה להודות לזהבה גלאון, היוזמת הראשונה של הצעת החוק הזאת, ודאי אתן תגדנה את זה אחריי, אותו דבר, ואני קוראת לכן ולכם לעשות את הדבר הבסיסי וההגיוני הזה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי.

יש לנו הצעה שהוצמדה, של חברת הכנסת מיכל רוזין, הצעת חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית)

התרת נישואין אזרחיים), התשע"ח 2017. בבקשה,

לרשותך עד שלוש דקות. הלוואי שייתנו לי יותר. לא, יש לך רק שלוש דקות. בבקשה, גברתי. חשבתי שהשרה ממהרת לעלות על הדוכן כדי להודיע שהיא הולכת לתמוך בהצעת החוק שלנו. מרב מיכאלי, התרגשתי לרגע. אני מקווה שלא אתבדה. כללי המשחק. לציבור בישראל מגיע שוויון, והציבור בישראל, השר כץ, הציבור בישראל מצביע, לצערנו, ברגליים, למעלה מ-300,000 ישראלים שלא יכולים להינשא בישראל, ועוד 200,000 שיכולים ובוחרים שלא להינשא בישראל. חצי מיליון בני אדם במדינת ישראל לא רוצים להתחתן דרך הרבנות. ויותר מזה, סקרים שכוללים גם את הליכוד וגם את הבית היהודי מדברים על 70% מהציבור הישראלי, שאומר: אנחנו רוצים שבמדינת ישראל יהיו נישואים וגירושים אזרחיים לצד נישואים וגירושים דתיים, שכל אחד יבחר, שיהיה רישום, כמו במדינות נורמטיביות, הגונות, מערביות, דמוקרטיות, שבהן יש רישום של נישואים וגירושים אזרחיים, ולצד זה, כל אחד יבחר. הרב בן-דהן, אני רוצה להזכיר לך שדווקא בנושאים שבהם אין חוק, כמו למשל ברית מילה, אתה רואה שאחוזים מאוד מאוד גבוהים של יהודים בוחרים בכך. אותו דבר אני מאמינה שיהיה אם נוריד את עול ממסד הרבנות מהישראלים. אני רוצה להגיד קודם כול תודה לחברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, שהיא מובילה את ההצעות האלה והעלתה אותן להצבעות, גם את ההצעה שהעלתה מרב מיכאלי, וכמובן, את ההצעה שאני מעלה פה. אני רוצה להזכיר לכם את שני המקרים הקשים האחרונים, שבהם בית המשפט העליון אישר את ההחלטה של בית הדין הרבני שלא לאפשר לאישה לקבל חלק מרכוש בעלה בעת גירושים בגלל שבגדה, וגם משמורת שקבע עכשיו בית הדין הרבני הגדול בהליך פלילי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ:

אומר השר: החלטה, איך אמרת? זה היה מטומטם. "זה היה מטומטם" אני מצטטת את השר. יש הליך מתקדם בעניינו של אב על עבירות מין חמורות שהוא ביצע בבתו, ובהליך הגירושים הוא מקבל משמורת על אותה ילדה, כשיש נגדו גם הליך פלילי,

על פגיעה מינית קשה. אז האבסורדים האלה קורים חדשות לבקרים בבית הדין הרבני. אנחנו מבקשות לתת בחירה חופשית לישראלים, מדינה דמוקרטית, אזרחית, שוויונית, תנו לבחור. מי שרוצה ימשיך להינשא בנישואים דתיים, זו זכותו, ונגן על זכותו לעשות זאת. מי שרוצה יירשם בנישואים אזרחיים, כמו שניתן, ובוודאי ובוודאי, אם המדינה מאפשרת להירשם בנישואים אזרחיים, היא צריכה לאפשר גם להתגרש בגירושים אזרחיים.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. תשיב במשולב שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד.

גברתי, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, כיום יצירת מסגרת של נישואים מוכרת על פי חוק בישראל היא באמצעות נישואים בהתאם לדין הדתי, ובהתאמה לדתם של בני הזוג. לצד מסגרת נישואים זו, ולגבי מי שהם חסרי דת ואינם יכולים להינשא זה לזה לפי הוראות הדין האישי, נחקק בשנת 2010 חוק ברית הזוגיות לחסרי דת. הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים של חברת הכנסת מרב מיכאלי, מיכל רוזין ואחרים מבקשת לקבוע כי בני זוג בני אותה דת שיינשאו בנישואים אזרחיים בחו"ל ולא נישאו גם בנישואים על פי הדין הדתי יוכלו להתיר את נישואיהם בבית המשפט לענייני משפחה, הדן לפי הדין האזרחי. הצעת החוק מבקשת ליצור שינוי מדיניות מהותי בנוגע למצב המשפטי הקיים כיום בישראל ונוגדת את ההסכמים הקואליציוניים הקובעים שלא לשנות את הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה אלא בהסכמת כל סיעות הקואליציה. מאחר שההצעה אינה מקובלת על סיעות הקואליציה, עמדת הממשלה היא עי יש להתנגד לחוק.

אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי כדי לדבר פה עם חברי הכנסת על משהו שאני יודעת שמטריד רבים, וזה נושא מעצרי הימים. השר ארדן ואני החלטנו להקים ועדה שתבדוק את כל נושא מעצרי הימים. בראשותה תהיה השופטת שולי דותן, שופטת לשעבר, שהייתה נשיאת בית משפט השלום, ויהיו חברים בה נציגים של מערכות אכיפת החוק, המשטרה, היועץ המשפטי לממשלה, סניגורים, לשכת עורכי הדין וכו'. אנחנו יודעים שעל פי החוק, המטרה של מעצרי הימים היא או למנוע שיבוש, או במקרה של מסוכנות לציבור,

למנוע פגיעה בציבור. אבל יש תחושה שברבות הימים יש גם שימוש שלא על פי חוק במעצרי הימים ורצון להפעיל איזשהו לחץ על הנחקרים כתוצאה מהמעצר ומהחקירה.

יש לי חוק שהגשתי, שהוא אומר: אדם שאין לו עבר פלילי, למה מייד לרוץ ולעצור אותו בלי צו שופט? למה שלא שופט יקבע שאפשר לעצור אדם בלי עבר פלילי? ששופט ייתן את הצו. למה קצין משטרה, שיום בהיר אחד רוצה לקחת איזשהו נחקר ולנער אותו יעצרו אנשים אפילו בלי בחינה מקצועית של שופט מעצרים, שרואה באמת ראיות שאפשר להרשיע את הבן אדם, שהבן אדם באמת נמצא במצב של חשד? יש חוק כזה. אני יכול להגיש אותו מחר בבוקר לוועדת שרים. לא, אז מיקי, אז מה שאני מציעה, שתביא לי את החוק ואני אעביר אותו לשופטת שולי דותן, ובואו נראה, שהם ידונו על הרעיון הזה ברצינות.

יש בעיה, אבל צריך לעשות הפרדה, נכון, נכון. יש הרבה בעיות בתחום הזה. דרך אגב, מהרגע שאני התחלתי לדבר על הנושא בכנס לשכת עורכי הדין לפני כחצי שנה, הגיעו אליי אין-ספור סיפורים של אנשים שהחיים שלהם ממש נהרסו כתוצאה ממעצרי ימים. 100 איש ליום.

30,000 איש בשנה. כמה זה? ואללה, 100 איש ליום, 360, 30,000 בשנה. 36,000, כן. לא, בשבתות לא עוצרים. הגיעו אליי אנשים שסיפרו לי מעדות אישית איך בעקבות מעצר הימים והחקירה או שנפגעה להם הבריאות או שהם פוטרו מהעבודה, לפעמים גם בעיות בזוגיות.

החילוט זה עוד נושא, ואם יהיה זמן, תכף נגיע אליו. כמובן שיש מקרים שבהם צריך לעצור, לא צריך לשפוך את התינוק עם המים. אבל צריך לבדוק אם זה נעשה על פי החוק ואם השיטה בישראל היא שיטה נכונה. נשיאת בית משפט השלום השופטת שולי דותן מכירה את כל הנושא הזה היטב. רוב המעצרים מתבצעים בבתי משפט השלום.

גם השר ארדן וגם אני חשבנו שהיא יכולה להתאים מאוד לוועדה הזאת. הוועדה הזאת, מבחינתי, היא חלק מרפורמת הליך הוגן, שכוללת גם חוק זכויות חשודים וגם חוק שמירת מוצגים וגם את הוועדה לצמצום הרשעות שווא. אני אתן לכם עוד דוגמה: בחוק זכויות חשודים מצוין במפורש שניתן להקליט את החקירה. אני שמעתי על הרבה אנשים שכופרים בתמלול החקירה או אומרים שמה שכתבו זה לא בדיוק מה שהם אמרו, ולכן, אני חושבת שהקלטה זה דבר שהוא בהחלט נחוץ. ואני מאוד מקווה שבמושב הזה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, בוועדת החוקה, יסיים לחוקק עם חברי הכנסת של ועדת החוקה את חוק זכויות חשודים. עכשיו בעניין הוועדה לצמצום הרשעות שווא. בכל מערכת נעשות טעויות. במערכת הבריאות, כשיש טעויות, זה עולה בחיי אדם. גם במערכת הביטחונית, כשנעשים טעויות, זה לפעמים עולה בחיי אדם. נעשות.

נעשות.

במערכת המשפט, כשנעשות טעויות, זה עולה בחירות של אדם. לא רק.

גם בבריאות. גם,

ולפרקליטים זה לא עולה כלום.

גם אם הם טועים, לא עושים ועדת חקירה. גם בכסף, גם בבריאות, וקודם כול, בחירות. בכל מערכת יש טעויות. אי-אפשר להגיד שלא. בארצות הברית, לדוגמה, עשו פרויקט גדול מאוד של חזקת חפות, וגילו שאנשים רבים שהוצאו להורג היו חפים מפשע. כן, בארצות הברית הוצאו להורג אנשים חפים מפשע. רק אחרי שהחלו להתקדם בשיטות של דנ"א וראיות פורנזיות הרבה יותר אמינות גילו שאנשים שהוצאו להורג הם חפים מפשע. מוצאות להורג בנישואים אזרחיים. במקרה שלנו, טעויות, וטעויות קורות בכל מערכת, גורמות לשלילת חירות. השופט בדימוס יהורם דנציגר הסכים לקחת על עצמו לעמוד בראש הוועדה, ואני חושבת שזה דבר חשוב ונחוץ. אני אשמח אם הוועדה תתכנס בהקדם ותביא לנו את המלצותיה. תודה רבה. תודה רבה לשרה איילת שקד. האם חברות הכנסת היוזמות, איפה חברות הכנסת היוזמות? את מעוניינת? בבקשה, מיכל רוזין. גם מרב מיכאלי? בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות לרשות כל אחת. כל אחת יכולה לקבל עד שלוש דקות. בבקשה, גברתי, אם הן מעוניינות, כמובן. בבקשה. שרת המשפטים, מתוך עשר הדקות שהוקצבו לה, השקיעה פחות מדקה בלהגיד שהיא פשוט מתנגדת כי זה שינוי מדיניות. אז מבזק, גברתי שרת המשפטים: כן, אנחנו מציעות הצעת חוק לשינוי מדיניות. זה בדיוק מה שבאנו לעשות.

לא מפתיע ששרת המשפטים לא טרחה להסביר למה היא מתנגדת להצעת החוק.

היא אמרה שלא כל סיעות הקואליציה מסכימות, וכידוע, החיים מתקיימים בקואליציה. האופוזיציה זה משהו שלא סופרות ולא סופרים אותו. לא האופוזיציה, הציבור זה משהו שלא סופרים אותו. הציבור, כן, ברור. ברור שהציבור. לא, את צודקת, חברתי חברת הכנסת רויטל סויד, אני אדייק את עצמי. שרת המשפטים טרחה להגיד רק שאין הסכמה בין סיעות הקואליציה, ולכן הממשלה מתנגדת לחוק, שכן החיים הם הקואליציה. זה מה שהיא אמרה. זה מה שהיא אמרה. יכול להיות שאם היא הייתה עומדת פה ואומרת: תקשיבו, אני בעד, אבל זה יפרק לי את הממשלה, ואחרי הכול, הממשלה היא מעל הכול, בטח ממשלתו של בנימין נתניהו. שמעתי הבוקר את שרת המשפטים ברדיו מודיעה שבנימין נתניהו הוא גם ראש הממשלה הבא. מילא אם היא הייתה אומרת את הדבר הזה, הייתה לי אמפתיה לזה שהיא שומרת על הכיסא שלה. אבל היא לא טרחה להסביר אפילו את זה. היא רק אמרה: זה שינוי מדיניות מהותי, ואין לנו הסכמה בין סיעות הקואליציה. וכידוע, הקואליציה היא חזות הכול, לא האופוזיציה, לא הציבור, ובטח לא הנשים האלה, שרצו להימנע מבית הדין הרבני, ולכן נסעו להתחתן בחו"ל, אבל תמצאנה את עצמן בגירושים בבית הדין הרבני נטולות זכויות, ונתונות למרותם של דיינים גברים, שפוסקים לפי ההלכה, ולא לפי החוק הישראלי, בהרעת תנאים מטורפת. אז שרת המשפטים לא טורחת להתייחס לאלימות הזאת שמופנית על ידי החוק לנשים בישראל, כמו שהיא לא מתייחסת לאלימות הפיזית שמופעלת על נשים על ידי הבעלים שלהן, האבות שלהן, הגברים במשפחה שלהן, כמו שכל הממשלה הזאת מפקירה נשים, כמו שאנחנו רואות את בית הדין הרבני פוסק שוב ושוב לנשים עונשים על התנהגות שלא מוצאת חן בעיניו, ונותן משמורת על ילדות לאבות שחשודים בפגיעה מינית בהן. אנחנו מבקשות לצמצם את זה, ולו חלקית, וגם את זה אתם לא מאפשרות ומאפשרים לנו. שרת המשפטים, תודה, גברתי. נא לסיים. מעבר לעניין המהותי, אני רוצה להגיד לך, תודה. שהבוז שלך לנשות ישראל כפי שהוא בא לידי ביטוי בתשובה הזאת,

אני מבקשת לסיים.

חברת הכנסת מיכל רוזין, את מעוניינת לעלות? בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות גם לרשותך. מייד לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעות.

סגנית יושב-ראש הכנסת. השרה שקד, אני אשמח שתקשיבי. חיים כץ, אתה מפריע לה. האמת, אני מופתעת. אני יושב לידה.

לא, אני הקשבתי לה בקשב רב,

ואני גם אשמח לדבר איתה על עונש מוות באופן כללי. יש לי הצעת חוק שמבטלת את עונש המוות בישראל בכלל. אבל אני רוצה להגיד לה משהו אחר: אני

באמת מופתעת, כי קראת אמירה מאוד רשמית שזה שינוי מדיניות, אבל לא שמעתי את עמדתך, והייתי שמחה לשמוע את עמדתך. אני יודעת שאת נמצאת במפלגה שהיא אולי הסיבה שהחוק הזה לא יכול להשתנות, אחת הסיבות. הינה, גפני מסתכל עליי. גם אתה סיבה לכך. אבל אני הייתי רוצה לשמוע את דעתה של שרת המשפטים. הרי בסופו של דבר ניתנה לנו,

הזכות לבחור ולהיבחר כדי להשמיע את עמדתנו. אז יש משמעת קואליציונית, ואני מבינה את זה, אבל מצד שני, יש לך עמדה כשרה, וכשרת המשפטים. הייתי שמחה לשמוע את העמדה שלך על זה שחצי מיליון ישראלים לא יכולים

או לא רוצים להתחתן, דרך הרבנות בישראל, וכשהם צריכים להתגרש, הם צריכים ללכת לרבנות. הייתי רוצה לשמוע ממך איך את חושבת שמדינת ישראל צריכה להתקיים בנושא הזה לאורך שנים ומה אנחנו צריכים לשנות, האם זה פוגע במעמד נשים, ואיך זה פוגע, התייחסות לשתי הפסיקות האחרונות, שאכן פגעו בנשים, באישה ובילדה קטנה נפגעת תקיפה מינית. הייתי שמחה לשמוע את העמדה שלך, לא רק עמדה רשמית של מדיניות. יש פה לפעמים שרים שבגילוי לב עולים ואומרים: עמדתי היא כזאת וכזאת, אבל יש קואליציה, אנחנו שותפים למפלגות נוספות, ואנחנו נאלצים להצביע בניגוד לעמדתנו. אבל את עומדת פה ואפילו לא אומרת לנו במה את מאמינה, מה האמונה שלך, מה הדעות שלך, מה המדיניות שלך. אני חושבת שראוי לשמוע את עמדתך, גם אם תגידי לנו בסוף: מה לעשות, משמעת קואליציונית מחייבת אותי להצביע באופן הזה. אני חושבת שהגיע הזמן שנגיד את האמת לציבור, לא רק ניתלה במשמעת אופוזיציונית ולא קואליציונית ולא בכל מיני החלטות.

גם ראש הממשלה אמר את הדבר שצריך להיאמר: אלימות נגד נשים היא טרור, טרור מגדרי, וצריך לטפל בו. לפעמים צריך להגיד את האמת.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין.

כאמור, אנחנו נעבור עכשיו לשתי הצבעות רצופות. ההצבעה הראשונה, על הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, כפי שהוצגה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015,

51 חברי כנסת בעד. 55 מתנגדים. אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, לא אושרה. וכעת נצביע על הצעת חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון, התרת נישואין אזרחיים), התשע"ח 2017, כפי שהוצגה על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון, התרת נישואין אזרחיים), התשע"ח 2017,

נתקבלה. 51 חברי כנסת בעד, 55 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק שיפוט בענייני התרת

(תיקון, התרת נישואין אזרחיים),

אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות

עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, חוק המרכולים הוא חציית קו, קו אמיתי, לא קו תיאורטי, קו בין שכונות, קו בין ערים, קו בין אנשים. באים אלינו הביתה להגיד לנו מה לעשות. באים אלינו הביתה להגיד לנו איך לחיות. צאו לנו מהבית. אין לכם מה לחפש אצלנו בבית. אם מחר יהיה חוק מרכולים הפוך, חבר הכנסת גפני, אני רואה שאתה קשוב, לתלמידי ישיבות ואומר להם, אם מחר היה חוק מרכולים הפוך, חבר הכנסת גפני, מה אתה עושה, שמכריח, תגיד לי,

מכריח לפתוח חנויות בבני ברק, הייתי הולך להפגין איתך. הייתי הולך להפגין איתך. אתה ואני היינו הולכים להפגין ביחד, ביחד, חבר הכנסת גפני. אם היו מנסים לעשות חוק הפוך, כי אתה באופוזיציה, אם היו מנסים לעשות חוק הפוך, שמנסים לפתוח בכוח חנויות אצלכם בשבת, היינו הולכים להפגין ביחד. אז מה אתה עושה אצלי בבית? מה יש לך לחפש אצלי בבית? הרעיון הזה שמותר להתערב בחיים של אחרים אצלם בבית, אתה באמת רוצה לפתוח את הדלת הזאת? הטענה שלי היא בכלל לא מול החרדים. יש להם אידיאולוגיה, והם מקדמים את האידיאולוגיה שלהם, הם מקדמים אותה שנים על גבי שנים. הטענה שלי היא מול ראש הממשלה נתניהו: כמה אפשר להיכנע? אתה חייב להסביר לי מה זה "אצלי בבית". כמה אפשר להיכנע? אצלי בתל אביב, זה הבית של מי? חבר הכנסת גפני, מה זה "אצלי בבית"? אתה רוצה, שב, אני אסביר לך מה זה "אצלי בבית".

אין חרדי אחד, אחד, בטווח של 2 קילומטר. מי אתה שתגיד להם אם מותר להם או אסור להם לפתוח חנויות? מי אתה שתגיד להם? אתם תיאלצו להתרגל לעובדה שאתם לא מפחידים אותנו. אבל הטענה היא לא נגדך, חבר הכנסת גפני. אתה, יש לך אידיאולוגיה, ואתה מנסה לקדם אותה. חבר הכנסת מקלב, זה לגיטימי לנסות לקדם אידיאולוגיה בבית הזה. הטענה היא לראש הממשלה נתניהו, שנכנע, ונכנע, ונכנע. כניעתו, אומנותו. נכנע בכסף, אנחנו רואים את שיאי התקציבים שהם מקבלים עכשיו, נכנע בלימודי הליבה, 50% מתלמידי כיתות א' במדינת ישראל השנה הם בחינוך החרדי או בחינוך הערבי. אין לנו כמובן דבר וחצי דבר, חלילה, לא נגד אלה ולא נגד אלה, אבל זה אומר שלא יראו דגל, לא יראו המנון, וחלק גדול מהם לא יקבלו ארגז כלים לשוק העבודה ולא יוכלו לפרנס את עצמם. ואם הם לא יוכלו לפרנס את עצמם, מי יפרנס אותם? זו לא שאלה מתגרה, זו שאלה אמיתית, עובדתית: אם הם לא יוכלו לפרנס את עצמם, מי יפרנס אותם? וממשלת ישראל לא נותנת לזה תשובה, מפני שמה שמעניין אותה זה לא עתידה של מדינת ישראל, זה לא עתיד הילדים שלנו, אלא רק הפוליטיקה של הרגע. הממשלה הזאת נכנעה בעבודות הרכבת, נכנעה לפני דקה בנישואים וגירושים. בכל פעם שעובר איזשהו עסקן חרדי ליד ראש הממשלה, ראש הממשלה, דבר ראשון שהוא עושה זה להיכנע לו. כמעט כבר לא משנה מה הם מבקשים. ועכשיו, כמובן, הם נכנעים גם בגיוס,

אני כבר לא בטוח שאני יודע לספור איזה מספר כניעה זה. ניסינו להיות איתכם בסדר. ניסינו לבוא אליכם בטוב,

האינטרס הפוליטי שלנו. הצבענו איתכם בקריאה ראשונה על חוק הגיוס, כי אמרנו: אחים לפני פוליטיקה, הצורך לרפא את הפצע הזה בליבה של החברה הישראלית חשוב יותר מהישגים פוליטיים מיידים.

תוך רגע, ניסיתם לרמות, מייד הבטחתם לחרדים שהם יקבלו פיצוי ושיפוי וכסף מתחת לשולחן תמורת הסנקציות הכלכליות. מייד קומבינה. לא הצלחתם אפילו לחכות לקריאה שנייה ושלישית לפני שתתחילו עם הקומבינה. מייד הלכתם ומצאתם דרך להעביר כסף בקומבינה מתחת לשולחן. ועכשיו אומרים: לא, זה לא נכון. אם זה לא נכון, שיעלה הנה נתניהו ויגיד בקולו, כי הוא זה שסוגר את העסקאות האלה. שיגיד בקולו: לא תהיה קומבינה, לא יהיה פיצוי על השתמטות מצה"ל. יש התחייבות שלטונית שאף אחד לא יקבל אגורה מתחת לשולחן תמורת זה שהוא משתמט מצה"ל. ואז אין שום בעיה, כי אם לא תעשו את זה, אנחנו פשוט נחכה לכנסת הבאה ונעביר את חוק הגיוס המקורי שהעברנו בכנסת הקודמת.

עברו רק כמה שעות מהרגע שהעליתי את הבקשה הפשוטה הזאת, הדרישה הפשוטה הזאת, שראש הממשלה, בקולו יגיד: לא, אנחנו לא מרמים, עד שהם הלכו לבג"ץ לבקש דחייה נוספת. אתם גם צריכים לקרוא את הבקשה הזאת לבג"ץ. הם אומרים: תקופה פוליטית רגישה. אני לא רואה שזאת תקופה פוליטית רגישה כשמדובר ב"חוק גדעון סער" אז אין לכם בעיה לבוא עם החלטות פוליטיות וחוקים פוליטיים. אז אסור לתת לכם את הדחייה הזאת, כי זה עוד ניסיון לרמות, ועוד ניסיון להיכנע, ועוד ניסיון לעשות פוליטיקה על חשבון הציבור הישראלי, על חשבון הכסף שלו, על חשבון הילדים שלו, על חשבון המתגייסים לצה"ל. ראש הממשלה רק קיבל את הז'קט של שר הביטחון ומייד נסע, התיישב בבקו"ם ליד מתגייסים ואכל איתם ארוחת צוהריים. הג'וב שלך זה לא לאכול איתם צוהריים, הג'וב שלך זה לדאוג לזה שכולם יתגייסו לצה"ל, וכולם ילכו לשירות לאומי, וכולם ישרתו את מולדתם אותו הדבר. מפני שזה העיקרון הדמוקרטי הגדול: לכולם יש את אותן זכויות ולכולם יש גם את אותן חובות. זה לא אמור להיות כפוף לצרכים הפוליטיים המיידיים. זה הדבר שנמצא מעל לכול, חוץ מאשר בממשלה הזאת, הממשלה הנכנעת ביותר בתולדות ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. כאמור, יש הצעות שהוצמדו. עכשיו אני מזמינה את חבר הכנסת מוסי רז לנמק את הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2018, הצעת חוק של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת. אדוני, לרשותך עד שלוש דקות.

גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני כמעט שנה עברה פה הצעת חוק המרכולים והפכה לחוק. אז הייתה ממשלה יציבה, והיא נאלצה לשלם מחיר על מנת להחזיק את החרדים והדתיים בממשלה, מחיר כבד שמשלמים אותו כל אזרחי ישראל. הובטח לנו אז ששר הפנים לא בהכרח יפסול כל חוק עזר מקומי, והוא יפעיל את שיקול דעתו.

לפי הנתונים של "ישראל חופשית", שהלכו ובדקו, וכל הכבוד להם שהם קיימים וכל הכבוד להם שהם בדקו, בשש ערים מרכזיות במדינת ישראל התקבלה חקיקת עזר, ושר הפנים מסרב לאשר אותה. זה לא מפתיע, בגלל זה בחרו בו, בשר הפנים. מה שמפתיע אותי זה שעכשיו, כמה ימים לפני שאנחנו הולכים לפזר את הכנסת וללכת לבחירות, כמה ימים לפני שהממשלה הזאת מתפרקת, עדיין יושבים פה חברי כנסת שהם קונים בשבת, שבני משפחתם קונים בשבת, שחבריהם ומצביעיהם קונים בשבת, אבל הם נכנעים למיעוט בממשלה שמכריח, וכופה עלינו את הדברים הללו, למיעוט שבממשלה שבעצם אומר: בתל אביב כבר פתחו,

אבל שלא יפתחו בכל מקום אחר בארץ, למיעוט בממשלה שאומר: זה בשם הדת שלנו. ואני מבין את גפני ואני מבין את דרעי, אבל אני לא מבין אתכם, אני לא מבין אותך, השר לוין, אני לא מבין אותך, השר גלנט, אני לא מבין אותך, דוד ביטן. אני לא מבין אתכם. למה אתם צריכים? הרי ממילא הממשלה שלכם מתפרקת. מילא לפני שנה זה היה ברור שכל העסק הזה הולך להתפרק, אבל עכשיו, אחרי שאתם יודעים שאין עוד תוחלת לדבר הזה? הבטחתם ששר הפנים, הוא אמר, הוא עמד פה ואמר: אני אדון בכל מקרה לגופו. אנחנו לא מבקשים שיפתחו מרכול במאה שערים, לא מבקשים שיפתחו מרכול בבני ברק, לא מבקשים בכל מקום בארץ. במקומות שהרשות המקומית החליטה שזה בסדר, בחוק עזר, באותם מקומות אנחנו מבקשים שתהיה לה הסמכות לעשות את זה, ולא שר אחד, שהוא יכול להיות דתי, יכול להיות חרדי, יכול להיות חילוני, הוא כל פעם מתחלף, הוא שיקבע לכל מקום ומקום בארץ.

השר לוין, התגאית בצדק בזה שהשנה אנחנו מתקרבים ל-4 מיליון תיירים. איפה יקנו התיירים האלה?

אתה עוד עדכנת אותם לפני זה שבשבת הכול סגור, אין להם איפה לקנות, אין להם איפה לשתות ואין להם איפה לאכול? איפה יקנו 9 מיליון אזרחי ישראל? אל תחזירו אותנו 40 שנה אחורה. זה הזמן,

כשאתם יודעים שבין כה הממשלה שלכם מתפרקת, להעביר את התיקון לחוק. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. ההצעה השלישית, הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת סאלח סעד וקבוצת חברי הכנסת. תנמק חברת הכנסת לאה פדידה. בבקשה, גברתי, גם לרשותך עד שלוש דקות. חבריי חברי הכנסת, היושבת-ראש, זו הזדמנות לתקן את העוול שלקחתם את השבת, ניכסתם אותה והפכתם אותה למחלוקת. אין אף אחד שלא אוהב את השבת.

אנחנו בשבת רוצים לנוח, רוצים ללכת לבית קפה, אתם רוצים בשבת ללכת לבית כנסת. וזה בסדר. כל רשות מקומית, תושביה צריכים לקבוע את אופי השבת. לא לחינם הם בחרו את ראש העיר, את חברי וחברות מועצת העיר, והם צריכים לקבוע את אופי השבת. במקום שבו אני גרה, ביקנעם, לא פותחים מקומות בשבת, כי כך החליטה מועצת העיר. ברמת ישי, לידי, כן פותחים מקומות בשבת, כי כך החליטה מועצת העיר, וזה משקף את צביון העיר. אבל, חברי הכנסת, אם אני, מהאופוזיציה, לא מספיקה לכם לשכנע אתכם, בואו ואקריא לכם מהנאום של חברת קואליציה: אני חושבת שזה חוק גרוע. זה נוגד את העקרונות של הליכוד. חוק המרכולים הוא חוק של ש"ס, מפלגה שבקושי עוברת את אחוז החסימה. אנחנו לא יכולים להעביר חוק כזה, היא צועקת. אם נעביר אותו, ניפגש עם ציבור הבוחרים שלנו, שהוא ציבור מסורתי, אוהב ללכת לבית כנסת,

לבית קפה. מי זו חברת הכנסת שטוענת שזה נוגד את ערכי הליכוד? ממי קראתי עכשיו? מהנאום של מי? כן, מהנאום של חברת הכנסת שרן השכל כאן, על הבמה. אני פונה אלייך היום: האם תהיי נאמנה לדברייך? האם תהיי נאמנה לעקרונות הליכוד? האם אתם, חברי הכנסת של הליכוד, תחזירו לעצמכם סוף-סוף את הכבוד? זאת לא המפלגה שהציבור האזרחים בחר. זה הזמן לתקן את העוול. השבת היא לא שלכם. מימי הגן אנחנו שרים את השיר הזה: "מי אוהב את השבת?" "מי אוהב את השבת? אימא ואבא.

אימא ואבא, אני אתה ואת. כל העולם כולו אוהב את השבת. אל תהפכו את השבת למחלוקת.

לידי יש בית כנסת, ואני נהנית לשמוע את הזמירות, נהנית לחכות לאבא שלי שיצא מבית הכנסת, לשבת איתו בארוחת יום שישי. אבל אחרי זה ילדיי יוצאים לבית קפה. ומה רע בזה? מה רע? ומוסיפה חברת הכנסת: אם תיפלו לסחטנות, תאבדו מנדטים, תאבדו את המצביעים שלנו, מהנאום שלה, כאילו אני כתבתי את זה. והיא עוד מוסיפה ואומרת: תנו לנבחרת של מועצת העיר להחליט.

תחזרו למקורות. זו ההזדמנות שלכם לתקן את זה. בואו נחזיר את השבת לעם.

תודה רבה לחברת הכנסת לאה פדידה. ישיב במשולב סגן שר הפנים משולם נהרי. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, ביום 9 בינואר 2018 התקבל בכנסת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2018. החוק קובע כי חוקי עזר עירוניים בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה לא יפורסמו ברשומות אלא לאחר ששר הפנים נתן את הסכמתו לחוק העזר. כמו כן החוק קובע כי השר לא ייתן את הסכמתו לחוק העזר אלא אם כן מדובר בפתיחתם של עסקים אשר נועדו לספק צרכים אשר לדעתו של השר הם צריכים חיוניים. מטרת הצעת החוק של המציעים היא לבטל את תיקון החקיקה שהיה לפני שנה. חבריי חברי הכנסת, וחבר הכנסת יאיר לפיד, ידוע האמרה: יותר משישראל שמרו על השבת השבת שמרה על ישראל. הוגי הדעות בכל הדורות הרחיבו והפליגו בתולדות מעלת הערך החברתי והסוציאלי של יום השבת כיום מנוחה. חוק המרכולים קיבע את הסטטוס קוו הנוהג בענייני מסחר בפרהסיה בשבת. הוא גם משמר את האיזון המתבקש בין סמכויות השלטון המקומי לסמכויות השלטון המרכזי, כפי המצב שהיה נוהג טרם ההכרעה בבג"ץ ברמר. החוק אינו פוגע, חלילה, ואין כוונתו לפגוע בשיקול הדעת של השלטון המקומי בבואו לקבל החלטה על חקיקת חוק עזר, אולם מבקש הוא ליתן משקל מהותי לשיקול הדעת הקבוע ממילא בחקיקה של השלטון המרכזי, אשר יבחן, בין היתר, השלכות רוחב של חוק העזר ברשות המקומית. משמעות פתיחת המסחר בשבת עבור ציבור העובדים קשי היום הינה הרת אסון, תהליך אשר לא נדע מה תהיינה השלכותיו בעוד כמה שנים. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה מפריע לו להקשיב. שוו בנפשכם כי עובד במדינת היהודים עלול שלא להתקבל למקום עבודה מכיוון שהינו מבקש לנוח ביום השבת. אני רוצה להזכיר לכולם את דבריו, את זה. חוצבי הלהבות של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שתיאר את הישראלי המסב ליד שולחן השבת כמו מלך ואת הנמל בסלוניקי, אשר היה סגור ביום השבת כאות כבוד והערכה לעובדיו היהודים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יצא לי להשתתף בכנס של מסע שורשים, שהשתתפו בו כ-300 בני נוער מחבר המדינות, מבתי ספר יהודיים,

שאני מלווה אותה כבר רבות בשנים. בכנס הופיע יושב-ראש הסוכנות היהודית דאז מר נתן שרנסקי. איזה רעש יש. מר שרנסקי התכבד לשאת דברים, והוא בחר דווקא לספר על התקופה של מסך הברזל, כאשר בהיחבא, תוך סכנה ממשית לחייהם, עשו כל אשר לאל ידם כדי לקיים את השבתות ומועדי ישראל. הוא הוסיף ואמר כי הם שמרו על שבת ומועדי ישראל. חבר הכנסת לפיד, אני מספר על המפגש שהיה במסע שורשים, של 300 בני נוער שבאו לישראל, להכיר את ישראל, מחבר המדינות. אני מלווה את הפרויקט כבר הרבה שנים, עוד מתקופת עבודתי במשרד החינוך. הופיע שם מר נתן שרנסקי, יושב-ראש הסוכנות לשעבר. הוא התכבד לשאת דברים, וכך הוא אמר, הוא בחר לספר על התקופה של מסך הברזל,

בהיחבא, תוך סכנה ממשית לחייהם, הם עשו כל אשר לאל ידם כדי לקיים את השבתות ומועדי ישראל. והוא הוסיף ואמר כי שמרו על שבתות ומועדי ישראל במסירות נפש מאחר שהבינו שאלה הם השורשים היהודיים שלהם, ואלה רק השורשים שיעזרו להם לעמוד בפני כל רוח שתנסה לעקור אותם, אלה דבריו. וככל שהשורשים עמוקים יותר, כך יוכלו לעמוד בפני רוחות חזקות. הם, בגלות, הבינו שזה סוד קיומו של העם היהודי, ולא רק הם אלא כל היהודים שבגלות מבינים שזה סוד קיומנו. בבית הזה, חברי הכנסת, נשמעו כל מיני אמירות: מלחמה, שנאה, כפייה, כל מיני אמירות: מדוע אתם כופים עלינו? דיברו על פגיעה, אחרים אמרו בזמנו שהחוק הוא מושחת, וכל אחד לפי צחות לשונו בחר לתאר את מה שהוא חש, את מה שהוא מבין ואת מה שהוא מרגיש, אבל המשותף לדברים אלה הוא שלא כולם מבינים את מהות החוק. אשוב ואדגיש. חברי הכנסת, אשוב ואדגיש כי אלמלא בג"ץ אמר את דברו, לא היה צורך בחוק הזה, הכוונה לתיקון שהיה. מדובר בסטטוס קוו, ורוצים שהוא ימשיך להיות כפי שהיה, מפני שזה הדבר היחיד שמאפשר לנו לחיות יחד ובשלום. זה מוותר לזה וזה מוותר לזה, זה עניינו של הסטטוס קוו. אין כאן פגיעה, אין כאן כפייה, אין כאן מלחמה, אין כאן חרמות, אין כאן קונמות, אין פה שום דבר. מה שהיה הוא שיהיה, רק שהסטטוס קוו יהיה מוגן וימשיך לאפשר לנו לחיות יחד ולא זה נגד זה. זו הייתה המטרה, וחשוב מאוד שכך ייראו פני הדברים. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת לפיד, ואני אומר את זה בכנות: אין פה כפייה. אף אחד לא מתכוון לכפייה. אף אחד לא מתכוון לפגוע. לא בכל דבר צריך להסתכל לגופו של אדם, חבר בני אדם או מפלגה, אלא צריך וחובה להסתכל על הדברים לגופו של עניין. ואני רוצה לסיים, בימים ההם בזמן הזה. בימים אלה, בשבוע הבא, אנו בעזרת השם נחוג את חג החנוכה. בואו נזכור מה הייתה המטרה של היוונים: מטרתם הייתה לעקור את יהדותנו, לא את גופנו. הם באו לכאורה בדברים הגיוניים, הם באו במתק שפתיים: אנו דואגים לכם, אנו רוצים בטובתכם, אנו רוצים שתהיה לכם רווחה, אנו רוצים לעזור לכם, אבל מטרתם האמיתית הייתה לעקור את היהדות. דווקא בימים האלה, כשאנחנו מפיצים את אור היהדות, ראוי שגם נעגן את השבת, שהיא יסוד קיומנו. תודה, ואני מבקש להצביע נגד הצעת החוק.

תודה רבה לסגן שר הפנים משולם נהרי. בבקשה, כמובן, חבר הכנסת יאיר לפיד, עד שלוש דקות לרשותך. בבקשה. סגן השר נהרי, יש דבר אחד שאני דווקא מסכים איתך עליו. אכן, השבת שומרת על עם ישראל, אבל אני לא אשמור על השבת שלך,

אל תשמור על השבת שלי, ואני לא אגיד לך איך לשמור שבת,

אל תגיד לי איך לשמור שבת, ואני לא אבוא לשכונה שלך ואגיד לך מה צריך לקרות בה בשבת,

אל תבוא לבית שלי ותגיד לי איך צריכה להיראות השבת אצלי בבית או בביג באשדוד או בנתניה או בראשון לציון. לא הזמנת אותי הביתה, אתה מוזמן כל שבת. תבוא, תעשה אצלי שבת, סגן השר נהרי. אין שום בעיה. אבל אתה באמת לא הבעיה. הבעיה היא ראש הממשלה, שנכנע לכם כל פעם שאתם עוברים לידו. הוא עושה את זה, כל פעם שאתם עוברים לידו. גיוס, לימודי ליבה, מרכולים, כל פעם שהוא רואה אחד מכם, בין שהוא הציב בפניו דרישה ובין שלא, הוא מייד נכנע. כניעתו, אומנותו. כניעתו, אומנותו. אתה לא הבעיה. אתה לא מבין את העיקרון שאומר שאני אשמור על השבת כמו שאני מבין ואתה תשמור על השבת כמו שאתה מבין? זה הבסיס של כל חברה אנושית. היית רוצה להפך, שתעלה ממשלה אחרת, ותאמין לי, תעלה ממשלה אחרת, שתבוא ותחליט איך נראית השבת אצלך בבית? אנחנו צריכים לחיות, ברור שלא. אז אני אומר: צריך לחיות פה ביחד, והדרך לחיות פה ביחד, סגן השר נהרי, זה שאתה תשמור את השבת כמו שאתה מבין ואני אתנהל בשבת שלי כמו שאני מבין. ואני מציע שאף אחד מאיתנו לא ינסה לחלק הוראות לשני, לא על מה זו שבת ולא על מה זו יהדות ולא על איך צריכה להיראות מדינת ישראל. אבל אני אומר לך שוב: אתה עושה את הדבר הנכון מבחינתך, אתה נאבק על אידיאולוגיה שאתה מאמין בה. ראש הממשלה, לעומתך, נאבק על אידיאולוגיה שהוא לא מאמין בה, סתם מפני שזה נוח לו פוליטית. ואני הרבה יותר יכול להעריך מישהו שנאבק על אידיאולוגיה שהוא מאמין בה לעומת מישהו שאין לו שום אידיאולוגיה משום סוג שהוא חוץ מלשמור על הכיסא שלו, על ההישרדות הפוליטית שלו ועל הזכות לשבת פה במליאה ולהעמיד פנים שהוא קורא ספרים.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. אוקיי. הוגשה בקשה להצבעה שמית. לפני ההצבעה, רבותיי,

חבר הכנסת מוסי רז, אתה מעוניין,

גם לרשותך עד שלוש דקות. כאמור, הוגשה בקשה להצבעה שמית על הצעת החוק של יאיר לפיד. בבקשה, עד שלוש דקות. חברות וחברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אני מקווה שהספר מעניין. אני בטוח שהוא מעניין. האם אתה יכול, עם יד על הלב, להגיד לי שילדיך לא קונים בשבת? האם כל שרי הממשלה יכולים להגיד לי שהם וילדיהם לא קונים בשבת? מי ידאג להם, האופוזיציה, כשאתם תפעלו נגדם? עלה לכאן סגן השר ואמר שחוק המרכולים הוא בעצם שימור של הסטטוס קוו. איזו אמירה לא נכונה ושקרית. שימור של הסטטוס קוו? הפסקת פתיחה של דברים זה שימור של הסטטוס קוו? זה כמו שיעלה מישהו ויציע שלא יפתחו יותר בתי כנסת בישראל, לא יפתחו יותר ישיבות, לא יפתחו יותר בתי ספר דתיים, ויגיד: זה שימור של הסטטוס קוו. איזו אמירה שקרית. זה בדיוק הפוך משימורו של הסטטוס קוו. אבל אין לי טענות לסגן השר נהרי, הוא מייצג את בוחריו.

ראש הממשלה, לא מייצג את בוחריך, אתם בסיעת כולנו ובסיעת הליכוד לא מייצגים את בוחריכם. הם זוכרים את הדברים האלה. לא יכול להיות שאת המאבק למען אזרחי ישראל יעשו רק באופוזיציה, בזמן שהממשלה, תיכנע פעם אחר פעם לסחטנות מצד דתי וחרדי.

השר חיים כץ,

אם הייתה הצבעה חשאית היית מצביע איתי. אתה יודע את זה.

אני בטוח בזה. לא ממש? אני בטוח שכן. לים ואני אתן להוא לקנות, בסדר גמור. זה פתוח מכל הכיוונים. אני לא מציע לפתוח שום דבר בעיר דתית, בשכונה חרדית, במקום שבו הרוב הגדול לא רוצה את זה, אבל אנחנו מדברים כאן כרגע על שש עיריות שהעבירו חוקי עזר, ועל שר הפנים, שהבטיח בדיון שהיה פה, הבטיח שהוא ישקול כל מקרה לגופו, ערים חילוניות, ערי תיירות. הדבר הזה הורס את התיירות, הורס את מרקם החיים העדין שלנו פה. ובאמת, אני חושב, ממילא הולכים לבחירות. הצביעו לפי מצפונכם. תאמינו לי, זה יהיה יותר נכון. נבטל את החוק הזה. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. חברת הכנסת לאה פדידה, האם את מעוניינת?

אנחנו עוברים להצבעה הראשונה, והיא תהיה שמית. ההצבעה על הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה),

שנייה. כרגע אנחנו מצביעים על הצעת החוק של יאיר לפיד, וההצבעה היא שמית, על פי בקשתה של המציעה וכל האופוזיציה. טלי, טלי, טלי, אני רוצה לדבר. מה האפשרות? אין אפשרות לדבר. גברתי מזכירת הכנסת, נא להתחיל בהצבעה. רבותיי, אני מבקשת לשמור שקט באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ניבין אבו רחמון, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה,

מיכאל אורן,

ג'מעה אזברגה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, נגד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, נגד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח

ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד אילן גילאון, בעד יהודה גליק,

יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני,

יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד שרן השכל, אינה נוכחת יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד אכרם חסון, נגד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, בעד איתן כבל, בעד אלי כהן,

מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ,

ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד אוסנת הילה מארק, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד משה מזרחי, בעד מרב מיכאלי,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד דן סידה,

ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

סאלח סעד, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר, בעד לאה פדידה, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב,

מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד מוסי רז, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן,

נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד המזכירה תקריא את שמות כל האנשים שלא היו פה, כל חברי הכנסת. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ג'מעה אזברגה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת יחיאל חיליק בר, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח שרן השכל, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי לבני, בעד מיקי לוי, בעד סאלח סעד, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת טלי פלוסקוב, נגד עמיר פרץ, בעד האם יש מישהו במליאה שרוצה להצביע ועדיין לא הצביע? אין, אז תמה ההצבעה. אני מחכה לתוצאות. אפשר לבקש שקט במליאה?

אתם מאוד סקרנים לדעת את התוצאה.

52 בעד, 57 נגד. הצעת החוק של יאיר לפיד הוסרה מסדר-היום. עכשיו אנחנו הולכים להצבעה רגילה? הצבעה רגילה? אנחנו עכשיו נצביע הצבעה רגילה, אלקטרונית, על הצעת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות של חבר הכנסת מוסי רז.

נא להצביע, בבקשה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה, 54 בעד ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת החוק,56 נמנעים, אין ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2018, לא נתקבלה.

בבקשה. 54 בעד, 57 נגד, בתוספת טלי

אבל מייד אחרי

עכשיו יושב-ראש ועדת הכנסת יביא הודעה של ועדת הכנסת ללא הצבעה. אחר כך תהיה מייד תשובה והצבעה על הצעת החוק הבאה. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להודיע, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע כי בוועדת הכלכלה, במקום חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי יכהן חבר הכנסת דוד ביטן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה מהיום, לפי סעיף 117 לתקנון הכנסת, על העברת הצעות חוק מוועדת הכלכלה לדיון בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לשם הכנתן לקריאה ראשונה, כדלקמן: הצעת חוק התקשורת (תיקון, חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו 2016, 2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט), התשע"ז 2016. להלן הרכב הוועדה המשותפת: הוועדה תהיה בת שמונה חברים, ארבעה מכל ועדה, בראשות ועדת הכנסת. מטעם ועדת הכנסת: אני, מיקי זוהר, היושב-ראש, שולי מועלם-רפאלי, אברהם נגוסה ורויטל סויד, מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה: חברי הכנסת אורי מקלב,

חיים ילין ואורלי לוי אבקסיס.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. עכשיו אין הצבעה. עכשיו ישיב השר חיים כץ על הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה, ומייד אחרי תשובתו תהיה הצבעה. על זה לא מצביעים, רק על מה שיציע השר, מה שישיב השר, על זה נצביע מייד. רגע, השר כבר נתן תשובה. הוא לא אמור לעלות.

אצלי כתוב: תשובה והצבעה. אני לא חייב לענות, בוא, יואל, אם אתה לא רוצה שאני אענה אז לא אענה. תתקדם, נו. תתחיל, חיים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה התנגדה להצעת החוק הזאת כיוון שלשינוי המוצע עשויות להיות השפעות כלכליות מרחיקות לכת, וצריך לחשוב על זה יותר. זה שינוי מהותי בליבת העבודה של מדינת ישראל ושינוי במערכת יחסי העבודה. לכן, אני חושב שצריך להצביע נגד. תודה רבה. יש לו זכות להגיב? כן. אז לדב חנין יש זכות להגיב. שלוש דקות, בבקשה.

בשביל מה? זה חוק עקרוני, מה לעשות? זה חוק עקרוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, קיצור שבוע העבודה הוא מהלך נכון מכל הבחינות. הוא נכון חברתית, כי מגיע לנו גם להיות עם הילדים שלנו, ועם הנכדים שלנו. הוא נכון כלכלית, כי קיצור שבוע העבודה, המשמעות שלו היא פריון העבודה. המחקרים בעולם מעידים שכשאנשים עובדים יותר שעות, הפריון שלהם מצטמצם. לכן, אז למה אתה משאיר אותנו פה כל הלילה כמו אני לא יודע מה? לכן אני אומר לך, אדוני השר, אנחנו יכולים להראות הרבה דוגמאות בעניין הזה. מדינות עם שבוע עבודה קצר הן מדינות שבהן העבודה יעילה יותר, הפריון גדול יותר, לאנשים יהיה יותר זמן פנוי, גם לקרוא ספרים, כמו שעושה עכשיו ראש הממשלה, אנשים יכולים לעשות את זה בזמנם הפנוי. ולכן, המהלך הזה הוא מהלך נכון. כאשר אנשים עובדים שעות רבות מדי, הם לא יכולים להתרכז בעבודה. המוח שלהם לא יכול לעבוד אפקטיבית. על כל הדברים האלה יש מחקרים. לכן אני מציע, עמיתיי חברי הכנסת: נצטרף גם אנחנו למגמה שקיימת היום בעולם. העובד הישראלי עובד בממוצע הרבה יותר שעות, עובד הרבה יותר ימים מאשר עובדים במדינות אחרות. לכן, גם חברתית, גם כלכלית, המהלך הנכון הוא להתחיל לקצר את שבוע העבודה, ולהתחיל לעשות את זה היום. אני קורא לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אנחנו ניגשים להצבעה על חוק שעות עבודה ומנוחה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון,

43 בעד, 59 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום. ואנחנו עוברים עכשיו, שימו לב, לשתי הצעות חוק אותו דבר: חוק הביטוח הלאומי, שתי הצעות חוק מוצמדות. חבר הכנסת איציק שמולי כבר נימק את החוק שלו, ולכן אנחנו ניגשים לדיון על הצעת חוק הביטוח הלאומי המוצמדת, של דב חנין, ויש לו שלוש דקות לעלות ולנמק. אחרי זה השר ישיב, ואחרי זה תהיה הצבעה. דב חנין, בבקשה, שלוש דקות. אדוני ראש הממשלה, רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, כדי שלא תהיה עוד פעם אי-הבנה, כדי שלא יהיה עוד פעם מצב שלא יהיה ברור על מה אנחנו מצביעים, אני אומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, צריך להצביע בעד שתי ההצעות האלה שעומדות עכשיו על סדר-יומה של הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת איציק שמולי והצעת החוק שלנו, שמדברת על העלאה משמעותית של קצבאות הזקנה. עמיתיי חברי הכנסת, צריך להיות ברור: זקנים בישראל חיים בעוני. קצבת הזקנה בישראל רחוקה מלהיות ריאלית, רחוקה להיות מספקת. אדוני השר, אני יודע שאתה תעלה ותסביר לנו שזה עולה כסף. נכון, זה עולה כסף, אבל קודם כול הכסף הזה הוא הכסף שלנו, הכסף שאנחנו חוסכים כאשר אנחנו מפרישים לביטוח לאומי. כאשר אנחנו מפרישים לביטוח לאומי, אנחנו מפרישים לביטוח לאומי לא כדי לכסות את הוצאות הממשלה בנושאים אחרים אלא כדי שתהיה לנו בין היתר קצבת זקנה אמיתית, הוגנת, שתאפשר גם לקשישים במדינת ישראל לחיות ולהתפרנס בכבוד. אני רוצה לומר לכם, עמיתיי חברי הקואליציה: יכול להיות, יכול להיות שגם הפעם אתם תצליחו להפיל את הצעות החוק האלה, אבל בסופו של דבר הדבר הזה יקרה, כמו שקצבאות הנכות עלו אחרי שפעם אחר פעם אחר פעם הפלתם את הצעת החוק בעניין קצבאות הנכות. בסופו של דבר הן עברו וקצבאות הנכות עלו. את אותו מהלך צריך לעשות גם ביחס לקשישים. גם לקשישים במדינת ישראל מגיע לחיות בכבוד. גם להם מגיע לבלות בצורה ראויה, בצורה מכובדת, את שנותיהם האחרונות. גם להם מגיע לא להישען על הילדים שלהם ולהיות מסוגלים לממן לעצמם תרופות או את מוצרי המזון הבסיסיים ביותר.

עמיתיי חברי הכנסת, אני קורא לכולם להצביע בעד שתי הצעות החוק. תודה לחבר הכנסת דב חנין. תשובה משולבת של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ, ואחר כך נצביע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אוהב את הלארג'יות של דב חנין. דב, למה אתה לא קונה לכל ילד שלך מרצדס? שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ: קלות. תקשיב, אם היית בא לפה, זה מרצדס?

דב חנין, אם היית בא לפה ואומר, דב חנין, אם היית בא ואומר: יש במדינת ישראל 186,000 אזרחים ותיקים שהם מתחת לקו העוני. בוא נעלה להם את הבטחת ההכנסה ונעלה אותם מעל קו העוני, והייתי אומר: זה עולה 600, גם את זה אתם לא מסכימים לעשות. אבל גם את זה אתם לא עושים. והיית אומר: זה עולה 662 מיליון, נשנה את שיטת ההצמדה ולעולם לא יהיה אף אזרח ותיק מתחת לקו העוני, זו הצעת חוק ממשלתית שעומדת בפתחנו ואני מקווה שתעבור, אבל לעמוד פה בחוסר אחריות, בצורה פופוליסטית, לדבר כאילו בהפקרות. המדינה היא חופשי-חופשי, עלות של 40 מיליארד. אין לנו את זה. הלוואי והיה לנו. ולכן, אני אומר לך, בלב כואב אני אומר להצביע נגד ההצעה שלך, כי היא לא רצינית. תודה רבה. למה אתה לא הראית להם כמה עשית, אדוני השר?

אתה, בקדנציה שלך, כמה כסף כבר נתת לקשישים, למה לא אמרת להם? הם שוכחים את זה. מה זה הדברים הפופוליסטיים האלה? כמה אפשר?

חבר הכנסת איציק שמולי מבקש להגיב. יש לו זכות להגיב.

מה קרה לכם?

רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת,

הרווחה, אפשר לעלות לכאן,

בבקשה. אפשר לעלות ולדבר על הצעות חוק ללא כיסוי, להתעלם מזה שאפשר לעשות את זה בפעימות, שקט באולם, בבקשה. שאפשר לעשות את זה בפעימות, אדוני, אתה תוסיף לי

רבותיי, חבר הכנסת איציק שמולי רוצה לדבר וזכותו שאתם תקשיבו לו. אם לא, אני אוסיף לו את כל הזמן שתפריעו לו.

להרים את הראש, להסתכל ליציע, לאזרחים הוותיקים, בעיניים, ולהגיד להם, ולהתכוון לזה באמת, שאכפת לכם מהם אדוני,

כי האמת, האמת הפוכה לחלוטין. עולה לכאן כבוד ראש הממשלה אחת לכמה זמן, מדבר איתנו על הסייבר, על החדשנות. אנחנו בעד, אדוני ראש הממשלה, אבל בזמן הזה, אני מקווה שאתה מתעניין בספר, יש קשישים שאין להם כסף אפילו לאוטובוס, שמדלגים על ארוחות, שכל יום צריכים לוותר על תרופה.

פעם הדברים האלה, אדוני ראש הממשלה, היו מרעידים לא רק את הלבבות אלא גם את הקירות של הבית הזה. אז מה קרה לכם? אם הכלכלה הישראלית היא חזקה כל כך, איך זה שהם לא יודעים מזה? איך זה שהם לא מרגישים את זה? תוספת של שישה שקלים עלובים,

זה כל מה שניתן להם תחת הממשלה הזאת. תתביישו לכם. זה כל מה שניתן להם. מישהו מכם יכול היה לחיות מקצבה של 2,000 שקל? מישהו כאן היה מוכן שההורים שלו יחיו מקצבה של 2,000 שקל? בוודאי שלא. כמה אפשר?

וכדי להוסיף חטא על פשע, אתם גם מדברים לא רק על לא להעלות את הקצבאות, אלא גם לחתוך להם בפנסיות.

זה עולה כסף, אבל זו לא רק שאלה של כסף, זו שאלה של מדיניות, של סדרי עדיפויות. אתם בטוחים שאם פעם אחר פעם תחבקו את הקשישים בנאומים הם יוותרו על הדרישות הצודקות שלהם, אבל הנאומים שלכם לא מממנים להם את הבטן. אתה מנותק מכל מה שקורה. כמה אפשר לשקר לציבור?

אתם רק מדברים ולא עושים כלום. תודה רבה. לא, סליחה. לא, אתה סיימת. לא, אני לא סיימתי, אדוני היושב-ראש,

אל תעשה לי חוכמות.

לקחו לי מהזמן,

ואני מבקש להשלים את דבריי. אני ראיתי בדיוק, ואני קובע שאתה, פתאום אתה שם לב לזמנים.

אתם לא מסוגלים להסתכל להם בעיניים, אתה רוצה שאני אוריד אותך? תן לו לסיים.

בזכותם

אנחנו ניגשים להצבעה.

יש כסף.

(חבר הכנסת איציק שמולי יוצא מאולם המליאה.) מי דופק שם על השולחן? יוצא החוצה. יואל חסון, אם אתה דופק עוד פעם אחת אני מוציא לכל היום. למה לכל היום? אסור לך לדפוק על

כבוד יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, כבודו, אני לא שומע את עצמי. אם אפשר להגביר את הרמקול. אני מבקש שקט. הנואם לא שומע את עצמו. בבקשה. כבוד יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני מתכבד להציג היום הצעת חוק להחמרת ענישה למשחיתי תמונות נשים בשלטי חוצות. אני אתחיל אולי בציטוט של כבוד יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין מנאומו בפתיחת מושב החורף, לפני כחודש, והדברים הם אלה: בסוף השבוע שעבר, אומר היושב-ראש, כבוד היושב-ראש, אני לא שומע את עצמי. כבוד היושב-ראש, אני לא שומע את עצמי. אני רואה שהמליאה קצת נרגעת, אז אני מבקש שתהיו בשקט כדי לשמוע את הנואם, בבקשה. אני מצטט את יושב-ראש הכנסת, מדבריו בתחילת מושב החורף, והוא אומר: בסוף השבוע שעבר ביקרתי באחת מערי הנגב, ואחד המתמודדים שם פרס בפניי תמונה מזעזעת של חלק ממסעות הפרסום ברחבי הארץ, תמונות של נשים מועמדות מושחתות. אני קורא מכאן לכל המתמודדים, לכל המעורבים: די להסתה, ונהלו מערכת בחירות נקייה, חיובית, שתכבד אתכם ותכבד את הציבור שבוחר בכם. גם שרת המשפטים איילת שקד, מדבריה על האירוע בספטמבר האחרון שבו רוססו ונמחקו תמונות של מועמדות למועצת העיר בשלטי קמפיין הבחירות של הבית היהודי בפתח תקווה, גם זה ציטוט:

נראית הדרת נשים. רק אמש הצטלמנו עם נשים מובילות בסוכת הבית היהודי בפתח תקווה, והיום גילינו השחתה מכוערת של הכרזות ברחוב.

עוד מקרה שקרה ביולי האחרון הוא נגד חברת הכנסת רחל עזריה. אני מקווה שהיא נמצאת באולם ושהיא גם תתמוך, עם חברות מהקואליציה, בהצעת החוק הזאת. חברת הכנסת עזריה התמודדה לראשות העיר ירושלים בבחירות האחרונות, וקבוצת חרדים קיצוניים השחיתה והסירה שלטי בחירות של חברת הכנסת עזריה מהאוטובוסים העירוניים. ציטוט שלה, והתגובה שלה בנושא: לא ניתן לקיצוניים להחליט עבורנו.

המודעות קל להדביק מחדש, בתוצאותיה של שנאת חינם הרבה יותר קשה לטפל. אבל אנחנו נעשה זאת. הרוב המכריע של תושבי ירושלים מתנער מכם, חילוניים, דתיים וחרדים כאחד. לאחרונה אנחנו עדים לתופעה של השחתת מודעות עם דמויות נשיות במקומות רבים, בירושלים, בפתח תקווה, בגבעת שמואל ובעוד הרבה מאוד ערים אחרות. אנחנו רואים את התופעה גם עם שטרות הכסף, מסמכים רשמיים ועוד. מדובר בניסיון הדרת נשים בקבוצות אוכלוסייה שונות. בחברה מודרנית, גבירותיי ורבותיי חברי הכנסת, חשוב לתת לנשים להיכנס למערכת הפוליטית, לרשימות מוניציפליות, לכנסת, על מנת לחזק את מעמדן, לקדם ולפתח את הנשים. עבודת נשים, אני חושב שכדאי שהנשים יצאו לעבודה ויתפתחו בקריירה העסקית והמקצועית שלהן. תופעה זו של השחתת תמונות נשים, אנחנו רואים, כבודו, אני ממש אני שומע אותך. הציבור שומע אותך.

כבודו, התופעה הזאת היא פסולה מיסודה. אנחנו רוצים שהנשים ייכנסו למערכות פוליטיות,

שיצאו לעבודה, יקדמו את המשפחות שלהן, את הילדים שלהן, ויהיה להן את כל היכולת. אנחנו לא ניתן לחזור לתקופות חשוכות שהאישה, היא צריכה לשבת בבית, היא לא יכולה להביע את עצמה, היא לא יכולה להתקדם בחיים הפוליטיים והעסקיים והאישיים שלה.

אני פונה לכל החברים בבית הזה, חברים וחברות, במיוחד לחברות בתוך הקואליציה: הדבר הזה הוא פסול. כבוד השרה, את התייחסת לזה בהרחבה. ואני מקווה מאוד שהצעת החוק תתקדם. אנחנו גם הורדנו את הסוגיה של הענישה הפלילית, העברנו את זה לענישה מינהלית והגענו להסכמות, ואני גם מתכוון להתקדם בהסכמות, כי אני חושב שהנושא הזה צריך להגיע לסוגיה של ענישה מינהלית, ולא של ענישה פלילית. כך אנחנו נוכל לתת את הביטוי המתאים וההולם והמגיע לנשים שרוצות להתבטא, רוצות להגיע לפוליטיקה, רוצות להגיע לעסקים, רוצות להגיע למקומות שהאישה בעולם המודרני חייבת להיות בהם. אני קורא לכל חברי הכנסת, ובמיוחד לנשים בתוך הקואליציה והאופוזיציה, לתמוך בהצעת החוק הזאת ולחזק אותה.

תודה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. השר המשיב להצעה הוא שרת המשפטים איילת שקד.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק העונשין (תיקון, השחתת מודעות על רקע מגדר), של חבר הכנסת רוברט אילטוב, עוסקת בשתי עבירות פליליות שבחוק העונשין: השחתת מודעות, האוסרת הורדה או השחתה של מודעה שהודבקה על בניין או במקום ציבורי על פי דין, השנייה, קלקול שטר מטבע, האוסרת קלקול של שטר מטבע. בצידן של עבירות אלה קבוע כיום עונש של שלושה חודשי מאסר. קודם כול, אני בוודאי מזדהה עם תכלית החוק. כמו שאמר חבר הכנסת רוברט אילטוב, מודעות שלי הושחתו בצורה מכוערת, גם פה בעיר הבירה וגם במקומות אחרים, וגם מודעות של חברותיי מהמפלגה בפתח תקווה,

הושחתו בצורה מכוערת. הצעת החוק מבקשת לקבוע עבירה נוספת בנסיבות מחמירות תחת עבירות אלה, במקרים שבהם המעשה מבוצע במטרה להדיר נשים מהמרחב הציבורי, בצד העבירה ייקבע עונש חמור יותר של שנת מאסר. ההצעה מעוררת כמה קשיים.

הצעת החוק אינה עולה בקנה אחד עם המלצות הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, אשר עיקר מסקנותיה אומץ בהחלטת ממשלה. בין היתר המליצה הוועדה כי בכל הצעת חוק המבקשת לקבוע עבירה חדשה תונח תשתית הולמת המצדיקה את קביעת העבירה. עוד צוין בדוח כי למרות מחקרים רבים שבוצעו, ככלל, לא נמצא ששינוי ברמות הענישה יוצר הרתעה כללית או אישית. למעשה, מחקרים רבים מצאו כי מאסרים ממושכים דווקא מגדילים את הסיכוי שהמשוחרר יחזור לפשיעה. כיום קיימת הסכמה רחבה, בקרב רוב החוקרים, כי שינוי ברמת הענישה, להבדיל משינוי בסיכוי להיתפס, כמעט שאינו משפיע על ההרתעה. נראה כי ההצעה אינה מניחה את התשתית ההולמת בהתאם למסקנות הוועדה, והיא מובאת בלי שנעשה תחילה שימוש בעבירות הקיימות לצורך התמודדות עם התופעה המתוארת של הדרת נשים. כבר כיום ניתן להעמיד לדין בעבירות אלו לשם התמודדות עם מעשים של השחתת מודעות על רקע מגדרי.

לאחר בירור עם משטרת ישראל, נראה כי מדובר בעבירות אשר לא נעשה בהן שימוש בהקשר זה או בהקשרים אחרים. בנסיבות אלה אין מקום לפעול בדרך של שינוי חקיקה והחמרת הענישה בלי למצות את פעולות האכיפה האפשריות כיום ובלי לבחון תחילה כלים נוספים, פוגעניים פחות, מהמשפט הפלילי. שנית, לא יהיה בהצעה שבנדון כדי לתרום להתמודדות עם אכיפה פלילית בנושאים הקשורים בהדרת נשים. התיקון המוצע עוסק רק בחלק קטן של מעשים פסולים הקשורים בהדרת נשים. למשל, עבירת השחתת מודעות כיום עוסקת במצבים של השחתת מודעות קיימות מסוג מסוים. ואולם, מודעות אחרות, שנתלות בכוונת מכוון במטרה להדיר נשים, אינן מקבלות מענה במסגרת ההצעה, באופן היוצר אנומליה. בנוסף, כבר כיום מדובר בעבירות אשר עשויות להעלות קשיי אכיפה משמעותיים, בין היתר בשל הקושי באיתור העבריינים, ואילו ההצעה לא צפויה לסייע בהתמודדות עם קשיים ראייתיים אלה. נהפוך הוא. ההצעה כוללת יסוד נוסף של מטרה, במטרה להדיר נשים, תוספת אשר צפויה דווקא להכביד את הנטל הראייתי. על אף האמור, ועדת השרים לחקיקה החליטה לדחות את הדיון בשבועיים על מנת לבחון מתווה מצומצם כגון קנס. המציעים החליטו להעלותה בכל זאת, ועל כן, בהתאם לתקנון לעבודת הממשלה, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. מי שהקשיב לי, אני יכולה לסכם בכמה מילים: מה שצריך כדי לטפל בתופעה הזאת זה להעלות את הסיכויים לתפוס את העבריינים, ולא להחמיר את הענישה, כי כבר היום יש חקיקה של שלושה חודשי מאסר, אבל הבעיה היא שהמשטרה לא תופסת את העבריינים. לכן צריך, במסגרת החוק הקיים, לתפוס את העבריינים, לגרור אותם למשפט הפלילי ולתת להם עונש של שלושה חודשי מאסר. אם יעשו את זה זו כבר תהיה התקדמות. צריך לדעת שההצעה הזאת גם מכבידה את הנטל הראייתי, כי עכשיו יצטרכו להוכיח: לא מספיק שהוא השחית את המודעה, אלא שספציפית הוא עשה את זה כדי להדיר נשים. לכן, עדיף פשוט להשאיר את החוק הקיים, ולאכוף אותו. בהרבה מאוד מקומות, בכביש 443, בכניסה לירושלים, ראיתי את פניי מושחתות, וזה לא מחזה נעים. מה שצריך לעשות זה לגרום לאכיפה. בסדר? עליזה, לגרום לאכיפה. אני בעד התכלית שלו, בוודאי. אני רק אומרת, אני רק אומרת שבשביל להשיג את תכלית החוק, צריך לאכוף את החוק הקיים, ולא בהכרח להכביד

איילת, קחי את הזמן. יש לי פה.

אני אעזור לך קודם: ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, שהכול נהיה בדברו. ביקשת, קיבלת. מיכל, אבל לא שמעתי "אמן" בקול רם. עליזה, אפשר לרדת? יש גם באופוזיציה כאלה שמצביעים נגד. טוב, בסדר. אז נעבור לדבר על תקנות המגשרים שהתקנתי היום? פחות מעניין? אפשר על השאלה אם דינה זילבר תגיע ביום שני לכנסת או לא. לא, גם זה לא מעניין. מעניין מאוד. אולי תספרי לנו על השבת, בתקנות הגישור? רוברט, אתה לי כאח, ואני בלב כבד צריכה להצביע נגד הצעת החוק הזאת. צריך להגיד פה, נכון.

הפנים שלי הכי הרבה,

הושחתו מכל המודעות. דרך אגב, צריך להגיד ליוליה מלינובסקי, שהיא הגישה את הצעת החוק בהתחלה, שאמרנו לה שבהחלט התכלית ראויה. איפה יוליה? יוליה חמודה. אז מגיע ליוליה כל הכבוד, לפחות על זה שהיא העלתה את הנושא לסדר-היום. ומה שצריך לעשות, רוברט, זה להעלות את הנושא לסדר-היום, זה כבר דבר טוב שעשינו, ולדאוג לאכיפה. החמרת ענישה לא בהכרח עוזרת. צריך שאותם עבריינים ידעו שהם ייתפסו. אם הם ידעו שהם ייתפסו, הם יפחדו יותר. לכן, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תודה רבה לגברתי שרת המשפטים. אדוני רוצה לנסות לשכנע אותנו בכל זאת, במשך שלוש דקות, להצביע בעד הצעת החוק. חבר הכנסת אילטוב, עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברת הכנסת לשעבר יוליה מלינובסקי, אני רוצה להודות לך על כך שהתחלת את התהליך הזה של החקיקה. תהליך מאוד חשוב. כבוד ראש הממשלה, בימים האחרונים אתה היית במקלט לנשים מוכות, והודעת להן כי לא עקבת אחרי ההצבעה על, מה שקרה בכנסת השבוע ועדת חקירה על רצח נשים. הפעם אני מבקש שתשים לב להצעת החוק הזאת. אני גם ראיתי את ההתבטאויות שלך לגבי הניסיון של הדרת נשים, הטרור המגדרי, ואמרת שזה טרור וצריך לטפל בו. אני אכן אמרתי בדבריי הקודמים שאני מסכים שאפשר לוותר על ענישה פלילית ויש להטיל עונש מינהלי, קנס מינהלי, על מנת לבוא ולראות איך אפשר להסדיר את הנושא הזה, ובאמת איך ניתן לאכוף את הדבר הזה. אמרת את זה, וכבוד השרה שקד, אני גם מוכן לטפל אחרי ההצבעה הטרומית. אני חושב שהצעת החוק היא הצעת חוק נכונה. אנחנו צריכים לתת את היכולת לנשים להתבטא, להתמודד ולנסות להגיע למערכות פוליטיות ולנקודות השפעה. אנחנו עושים זאת איתך בוועדה למינוי שופטים, אנחנו עושים את זה בהרבה מאוד מקומות. אני גאה גם שהצלחנו למנות שתי בחורות אתיופיות לשפיטה, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים שבחברה הישראלית יש עוד הרבה מאוד תקרות זכוכית לנשים שאנחנו חייבים לנפץ אותן. אני לא בא עם הצעת החוק להתריס מול הקואליציה, אני לא מחפש להתריס מול הקואליציה. אני מחפש למצוא פתרון לאותן נשים שרוצות להגיע לעמדות מפתח, אם זה בפוליטיקה המקומית, אם זה בפוליטיקה הארצית. לא סתם אמרת שאת אחת הנפגעות העיקריות. לכן, אני חושב ואני מבקש מהקואליציה, מהצד הנשי בו, וגם מראש הממשלה, שהתבטא לא פעם אחת על כך שאנחנו חייבים לתת ביטוי הולם לנשים בחברה הישראלית, ואני חושב שאתה באמת חושב ככה, אני מבקש מהקואליציה לשנות את עמדתה. אני מוכן להמתין לכל התיאומים עם הקואליציה בהצעת החוק. אני חושב שהצעת החוק נכונה. אני כמובן מבקש מהכנסת לתמוך בה.

תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב.

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, השחתת מודעות על רקע מגדר), התשע"ח 2017 בקריאה טרומית. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק העונשין (תיקון,

לא נתקבלה. 55 תומכות, 59 מתנגדות. הצעת החוק לא התקבלה. תם פרק החקיקה בסדר-היום. אנחנו עוברים כעת לסעיף הבא שעל סדר-היום, סליחה, בהתאם לסעיף 34א לתקנון, אני מתכבד לתת הודעה אישית לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. בבקשה, גברתי. עד חמש דקות לרשותך. בבקשה. טלי פלוסקוב (כולנו): קודם כול תודה, אדוני היושב-ראש. אחרי החקיקה אמרו לי: טלי, את לא מבינה שבתור חברת כנסת את צריכה לדבר מהגרון ולא מהלב? מה לעשות שבנושא של האזרחים הוותיקים אני לא יכולה לדבר שלא מהלב. לכן ביקשתי לעלות לכאן ולהגיד כמה דברים. מאוד מאוד חבל שאותם אזרחים ותיקים שהיו באולם שמעו את ההמצאות הפופוליסטיות של אין-סוף ניצול של האזרחים הוותיקים עם הצעות החוק האלה. כמה אפשר לשקר לציבור? כמה אפשר לעבוד על האנשים? אתם מעלים הצעות חוק בידיעה מראש שאין אפשרות שהחוקים האלה עוברים.

חבר הכנסת שמולי, אני כבר שנה עובדת בוועדה שבונה תוכנית אב, חבר הכנסת שמולי. לאזרחים ותיקים, חבר הכנסת שמולי, לפחות לא בעמידה. חבר הכנסת נחמן שי, תעני, תעני. את יודעת

תעני, קצבת זקנה לשכר מינימום. זה חוסר אחריות כלפי, למה את לא עונה?

אתה משקר לציבור.

אתה משקר לציבור.

להבדיל ממך, עליתי לכאן כדי להגיד מה כן הממשלה עשתה משנת, רגע,

רגע,

רבותיי חברי הכנסת, אנחנו לא נמשיך ככה. סליחה.

בוודאי, בוודאי. מאוד קל לשקר לציבור.

חבר הכנסת שמולי, אתה דיברת קודם.

היא מגיבה אליך.

טוב, תבקש רגע.

נחמן, בוא, ניתן לדבר בצורה מנומסת ומכובדת. בבקשה, גברתי. אני ביקשתי לעלות על הדוכן כדי כן לספר מה הממשלה הזאת עשתה בשנים 2015 ו-2019 עבור האזרחים הוותיקים, רבותיי, אז תקשיבו. עכשיו תעשו מחשבון ותתחילו לחשב: העלאה של קצבת השלמת הכנסה בסכום כולל של מיליארד שקל משנת 2015 עד 2018. העלאת קצבת זקנה בסכום כולל של 1.4 מיליארד, חברת הכנסת סופה לנדבר. גברתי סופה לנדבר, את היית חלק מהממשלה לפני שבוע, ועכשיו את באה בטענה?

מה זאת

אז תהיי בבקשה סבלנית ותקשיבי. אם את לא יודעת, אז אני אגיד. הקלה במבחני התלות לצורך קבלת גמלת סיעוד לגילי 90 פלוס, בעלות של 50 מיליון שקל, התאמת חוק סיעוד להעלאה בשכר המינימום, בעלות של 8 מיליון שקל, החלטה על הקמה של תוכנית "יחד" במשרד הרווחה, שמטרתה הפגת בדידות ושיפור הטיפול בקשישים החיים בגפם, בעלות של 90 מיליון שקל, בניית דיור ציבורי לקשישים, בעלות של 530 מיליון שקל, הקצאה של 150 מיליון שקל לטובת קניית דירות בדיור ציבורי, הרחבת בנייה של מקבצי דיור על קרקע חומה והגדלת המכרזים עבור דיור ארוך טווח לקשישים, בעלות של 500 מיליון שקל, הגדלת סיוע בשכר דירה לקשישים, בסכום של כ-150 מיליון שקל על פני ארבע שנים, הקצאה של 350 מיליון שקל, תוכנית לבניית 750 מיטות גריאטריות חדשות על פני חמש שנים, הרחבה משמעותית של אוכלוסיית הזכאים למענק מהרשות לניצולי שואה בהחלטות מינהליות, בעלות של כ-220 מיליון שקל, הרחבה של אוכלוסיית הזכאים לקצבה חודשית מהרשות לניצולי שואה בהחלטות מינהליות, בעלות של כ-100 מיליון שקל.

אני יודע שקשה לשמוע את זה, אבל אני אמשיך. יש לי עוד דקה. הרחבה של סל הטיפולים שניתן לניצולי שואה על ידי הרשות והגדלת התשלום עבור הפטור בתרופות, בעלות של 300 מיליון שקל, הגדלת זכויותיהן של אלמנות של ניצולי שואה, בעלות של 60 מיליון שקל.

נחמן שי, שלא נעים לשמוע על הדברים הטובים. מאוד קל להעביר ביקורת. הקלת מבחני ההכנסות למקבלי קצבה חודשית מוגדלת מהרשות לניצולי שואה, בעלות של 70 מיליון שקל, הגדלת המענק השנתי לניצולי שואה, בעלות של 50 מיליון שקל, חתימה על הסכם חדש,

מול הקופות עבור פטור בתרופות עבור ניצולי שואה והרחבת סל הטיפולים הנפשיים לניצולים, בעלות של כ-300 מיליון שקל. קשה לשמוע על דברים טובים. יותר קל לעלות לכאן ולהגיד: בואו נעביר הצעת חוק בעלות של 60 מיליארד שקל. נבטל את החינוך, נבטל את הביטחון, ניתן לכולם,

אני בעד לתת, אבל איפה השכל שלכם?

את זה צריך להיעשות בצורה דיפרנציאלית, חד-משמעית. תודה רבה, אדוני.

חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת שמולי, חברת הכנסת עזריה, חברת הכנסת סופה לנדבר,

חבריי, הייתי רוצה לתת לכולם להגיב. הנושא הוא נושא חשוב, בוער ומתוח. כולם כולם כולם ללא יוצא מן הכלל בבית הזה פועלים לשם שמיים,

אבל,

המשמעות היא שנצטרך עכשיו,

באופן מפתיע. המשמעות היא, אתם מנהלים את המליאה באופן מחפיר היום. מה זה?

לו "שקרן". חברים יקרים, אני יכול לדבר או שאתם רוצים לצעוק? אם אתם רוצים לצעוק אז נעבור לנושא הבא. רק רגע, אני רוצה להציע הצעה, נו. אתם לא נותנים לי לדבר. חברים, אני מבקש להציע הצעה. השאלה היא אם אתם רוצים, סופה, אני רוצה להציע הצעה. אני אגיד לך, אני רוצה להציע הצעה. כשהיא פונה אליי אתה צריך לתת לי, אם אתם רוצים להקשיב, אני רוצה להציע הצעה. השאלה היא אם כל החברים רוצים לשמוע רגע הצעה או שאני אעבור הלאה. אמרתי: הנושא טעון. הזכירו כאן הרבה מאוד אנשים אחד את השני וכולם רוצים להגיב. אי-אפשר לקיים עכשיו דיון, אני אציע את הצעתי, ואם תחליטו שאתם רוצים להיענות להצעה, אז יש סיכוי שנעשה אותה. אני רוצה להציע שהאופוזיציה תבחר עכשיו נציג אחד. סופה ביקשה ונחמן ביקש ואיציק ביקש ורחל ביקשה, סליחה, היא קראה לאיציק "שקרן". היא קראה לו "שקרן". היא קראה לן "שקרן". אני מודיע שהוא לא שקרן, טוב? עשיתי לכם את העבודה. איציק, אתה רוצה שאני אתן, להגיב? אני יודע, לא ייאמן.

הצעה הגונה והגיונית.

מכיוון שהאלטרנטיבה עכשיו זה שאתם תגיבו ואז אתם תתקפו אותה והיא תבקש להגיב שוב, והיא הגיבה לחבר הכנסת שמולי, ואז אחרים יגיבו, אז העניין מאוד, סליחה,

ידידי היקר, סופה לא זקוקה לעורכי דין. חברת הכנסת סופה, אוה, זאת הבעיה? חברים, אני מנסה, אתם באמת חושבים שאני יכול לריב עם עשרה אנשים? אני, יש לי הצעה יותר טובה: אני נותן עכשיו 30 שניות לצעקות, תענו אחד לשני,

הלאה. חברים יקרים, אני עובר לנושא הבא שעל סדר-היום: בחירת נציג הכנסת לוועדה למינוי קאדים. חבר הכנסת עיסאווי פריג' גוזז את ציפורניו מרוב מתח. אנחנו לא נחזיק אותו עוד הרבה זמן במתח הזה,

חברים יקרים, בוועדה לבחירת קאדים מכהנים שלושה חברי כנסת, מהם לפחות שניים מוסלמים. מאחר שהופסקה כהונתו של חבר הכנסת זוהיר בהלול, שנבחר לכהן כנציג הכנסת בוועדה זו, על הכנסת לבחור היום נציג מוסלמי אחר במקומו. חבר כנסת מוסלמי אחד הגיש את מועמדותו, ולכן ההצבעה תהיה בעדו או נגדו. אם מספר הקולות בעדו עלה על מספר הקולות נגדו,

אם מספר הקולות בעדו לא יעלה על מספר הקולות נגדו יתקיימו בחירות חדשות לנציג הכנסת בתוך 30 ימים. לתשומת ליבכם, אין לרשום שם או סימן מזהה כלשהו על הטופס או על המעטפה. סימון שיש בו כדי לזהות את הטופס או את המעטפה יביא לפסילת הטופס. חברי ועדת הקלפי הם חבר הכנסת יעקב מרגי, שישמש יושב-ראש הוועדה, ולצידו חברי הכנסת מאיר כהן, מיכל רוזין ואוסנת הילה מארק. ילווה את הוועדה עו"ד דן מרזוק. אני מבקש מיושב-ראש ועדת הקלפי חבר הכנסת מרגי להיכנס אל הקלפי ולבחון את תקינותה.

שהיא נעולה, שיש שני הפתקים הנדרשים, המעטפות, אה, מעטפה ופתק מקבלים אצל מזכירת הכנסת. אדוני רק יאשר שהקלפי ריקה ונעולה. הקלפי בסדר, אדוני היושב-ראש? חבר הכנסת מרגי, הקלפי בסדר? הקלפי נקייה. אם כן, אנחנו מתחילים בהצבעה. גברתי מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת לפי הסדר, להצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר,

ניבין אבו רחמון, אינה נוכחת יש הצבעה עכשיו, אתם לא יכולים להוציא אותי.

אל תיגעו בי, אני אצא לבד. לא לגעת בי.

(קוראת בשם חבר הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, מצביע יאללה, החוצה.

אני לא יוצא. הוא לא יכול, חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. סליחה, אתה, מה אני יכול לעשות? להוציא אותי. היושב-ראש, אתה מנהל הישיבה, נכון? אבל לא צריך לצעוק. לא צריך לצעוק. אז תסביר לו שאי-אפשר להוציא אותי. אני לא אצביע, (קוראת בשמות חברי הכנסת)

(קוראת בשם חבר הכנסת) ישראל אייכלר, מצביע מה זה הדבר הזה? אני אשב איפה שבא לי. התקנון לא קובע שצריך להיות בכיסא. יש הצבעה. לא נכון. יולי, תפסיק עם הדיקטטורה, תפסיק כבר

נוכח גלעד ארדן, אינו משתתף בהצבעה אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר,

אינו נוכח מיכל בירן, מצביעה מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, מצביע איל בן ראובן, מצביע נפתלי בנט,

נוכח יעל גרמן, מצביעה אבי דיכטר, מצביע צחי הנגבי, אינו נוכח שרן השכל, מצביעה יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת

דב חנין, אינו נוכח זה משפיע על ההצבעה, אכרם חסון, אינו נוכח את השארת אותי, (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואל חסון, מצביע אחמד טיבי, מצביע רוברט טיבייב, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, מצביעה חיים ילין, מצביע איתן כבל, מצביע אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, מצביע יעל כהן-פארן, מצביעה חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי

נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח אסנת הילה מארק, אינה נוכחת מנחם אליעזר מוזס, מצביע שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח משה מזרחי, מצביע מרב מיכאלי, מצביעה מיכאל

מצביעה בנימין

אינו נוכח קסניה סבטלובה,

אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת עיסאווי פריג' מצביע רק שאדוני, מרוב התרגשות, חבר הכנסת פריג', מרוב התרגשות אל תתבלבל, בטעות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עמיר פרץ, מצביע נורית קורן, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, מצביעה מיקי רוזנטל, מצביע או בעד או נגד, נכון? (קוראת בשמות חברי הכנסת)

מוסי רז, מצביע יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, מצביע נחמן שי, מצביע עפר שלח, מצביע איציק שמולי, אינו נוכח הוא פה.

הכנסת) סתיו

מצביעה תודה.

איציק שמולי היה פה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת רגע, אני יכול להצביע?

יש יושב-ראש, והוא ינהל את זה. סיימנו?

המזכירה תקרא בבקשה בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בהצבעה בסיבוב הראשון.

בשמות חברי הכנסת) ניבין אבו רחמון, אינה נוכחת אמיר אוחנה, מצביע מיכאל אורן, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח ענת ברקו, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, מצביע חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אכרם חסון, אינו נוכח רוברט טיבייב, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, מצביע אלי כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח אוסנת הילה מארק, מצביעה שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אברהם נגוסה, אינו נוכח משולם נהרי, מצביע יש אפשרות הצבעה בעוד סיבוב?

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת דן סידה, אינו נוכח ניסן סלומינסקי, אינו נוכח סאלח סעד, אינו נוכח איימן עודה,

חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת

אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, מצביעה רבותיי חברי הכנסת, האם יש מישהו מהנוכחים באולם שטרם הצביע ומבקש להצביע?

בבקשה, חברת הכנסת ניבין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניבין אבו רחמון, מצביעה מיקי לוי, מצביע אתה רוצה להצביע? דוד ביטן, מצביע האם יש מישהו נוסף מחברי הכנסת שמעוניין להצביע וטרם הצביע? האם אני יכול לסגור את ההצבעה?

יצביעו, חבר הכנסת ביטן, אדוני, היכנס אל הפרגוד.

רוצים להתקדם. איפה יושב-ראש, חבר הכנסת עיסאווי פריג', איפה אדוני עם כל צוות המטה שלו צופה במדגם? מתי אתה נואם את הנאום? אני מתייעץ עם מנהל הקמפיין. אני מבין שאתה יורד לחדרך עד פרסום התוצאות. חבריי חברי הכנסת, תמה ההצבעה.

במקביל לספירת הקולות, לציפייה ולגזיזת הציפורניים של חבר הכנסת פריג', אנחנו מתקדמים בסדר-היום.

תבקש ככה: קודם כול שהסדרנים עם יושב-ראש ועדת הקלפי ייקחו את הקלפי אל מזכירות הכנסת, וחברי ועדת הקלפי יגיעו למזכירות הכנסת. הסדרנים בליווי יושב-ראש ועדת הקלפי ילוו את הקלפי למזכירות הכנסת. חברי ועדת הקלפי יסורו נא בבקשה לצורך הספירה.

אנחנו מתקדמים בסדר-היום ועוברים לשלב הצעות לסדר-היום, הצעות לסדר-היום בנושא: 170 עובדים תאילנדים מתו בשש השנים האחרונות בישראל, מס' 11371, 11378 ו-11403.

אזברגה, בבקשה,

שלוש דקות לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. תחקיר בן שנה שערכה רשת BBC חשף שאזרחים תאילנדים רבים החיים ועובדים בענף החקלאות בישראל סובלים מניצול והתעללות. לפי ה-BBC עשרות אלפי העובדים התאילנדים המגיעים לישראל במסגרת הסכם שיתוף הפעולה תאילנד ישראל, TIC, נמצאים בסביבת עבודה לא בטוחה וחיים בתנאים לא סניטריים. עוד נכתב שם שלכמה מהם לא שילמו כראוי, ומאחרים נדרש לעבוד יותר מהמותר. מאז החל הסכם ה-TIC ב-2012 170 עובדים תאילנדים מתו בעת עבודתם, וברבים מהמקרים הללו סיבת המוות לא נקבעה באופן רשמי. יש לציין שבשנת 2015 פורסם דוח של ארגון Human Rights Watch, שחשף הפרות קשות של החוק. בין הממצאים: שכר ממוצע שהוא פחות משכר המינימום ומגורים שאינם ראויים לבני אדם. בביקורת שערכו במגורי העובדים מצאו החוקרים בתשעה מתוך עשרה משקים תנאי מחייה ירודים, שכוללים צפיפות גדולה, מגורים במחסנים ובמבנים שאינם מיועדים למגורי אדם ושמנוגדים להוראות רשות האוכלוסין וההגירה, מטבחים מאולתרים, מגורים ללא חימום או קירור ושירותים ומקלחות מקולקלים. האנשים האלה, שהותירו את יקיריהם בארץ רחוקה כדי לעבוד ולפרנס את משפחותיהם, תורמים תרומה מכרעת לחקלאות בישראל ואף לביטחון התזונתי בישראל, ויש לדאוג לזכויותיהם ולמנוע כל פגיעה בהם. מדינת ישראל חתומה על הסכמים בילטרליים ואמנות בין-לאומיות שמחייבות אותה לשמור על זכויותיהם של העובדים הזרים. בהזדמנות זו חשוב לציין את אין-ספור ההצעות והחקיקה על מה שמכונה "הטרור החקלאי" שעלו פה בשנה האחרונה, שאין מילה אחרת מלבד "עלילה" שתתאר אותם. לא ארגוני החקלאים ולא הפוליטיקאים שמקדמים במרץ רב את המעשיות האלה, נקפו אצבע על מנת לשים לקץ לניצול ולהתעללות בעשרות אלפי העובדים התאילנדים בישראל. אני אוסיף כאן שהתגובה של החקלאים על הטענות שעלו בתחקיר, שמאשימים העובדים התאילנדים, היא מבישה והיא בגדר בריחה מאחריות. אני מצפה ממשרד הכלכלה והגופים הרלוונטיים לפעול ללא לאות על מנת לספק תמונת מצב עדכנית על מצבם של העובדים בחקלאות בישראל, ולהשיב על הטענות המועלות בתחקיר ולא לדחות את הדברים כאילו לא היו דברים מעולם. אני גם דורש מהמשרד שיצביעו על הפעולות שנעשות על מנת לצמצם את הפגיעה בזכויותיהם ובחייהם של העובדים התאילנדים.

אני מבקש להעביר את זה לוועדה, אדוני לא מוסמך לבקש. אחר כך תהיה תשובת שר ונראה מה עושים. השר יענה קודם? בכל מקרה אדוני לא יכול להציע. אדוני יכול או להסתפק או להסיר מסדר-היום או לדיון במליאה. חבר כנסת אחר, שאיננו נמנה על המציעים, יכול להציע גם העברה לוועדה. אנחנו נציע.

נראה לאן זה הולך. תודה רבה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. חבר הכנסת משה מזרחי, בבקשה, אדוני. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שלא היה צריך לחכות לתחקיר של ה-BBC. זו הייתה תמונה קצת מחפירה על מדינה מתוקנת, שגם חתומה על הסכמי עבודה בין-לאומיים, שאמורה להסדיר גם את כללי ההגינות ביחס לעובדים שאנחנו מביאים בהמוניהם. אני מדבר בעיקר על התאילנדים שעוסקים בחקלאות. תמונת המצב שתוארה שם בכתבה, וגם בכתבות קודמות שהיו פה, כחול-לבן,

ישראליות, מ-2017, אומנם בכתבה דובר על 170 עובדים תאילנדים שנפטרו במסגרת עובדתם במשך עשור. לפני שנה התפרסמה גם כתבה גדולה על תחקיר ישראלי כחול-לבן שדובר בה על 220, בתנאי עבודה קצת מחפירים. בזמנו הייתה ועדה מיוחדת שפיקחה על נושא עובדים זרים. הייתי חבר בה. ובאמת, לשבחה של אותה ועדה, שהייתה קיימת עד לכנסת הנוכחית, החליפו את זה לוועדת שקיפות וכו' היה פיקוח מאוד הדוק. אנחנו מדברים פה על חבר בני אדם, לא אחד ולא שניים, שנעשקים ומועסקים בתנאי עבדות מחפירים. סליחה שאני אומר את זה פה, אבל צריך להחזיר את הפיקוח הזה. מאחר שעלתה הסוגיה, כמו שהוא אמר, חייבים שזה יעלה גם כנושא בוועדת העבודה, כדי לקיים דיון מעמיק, שכל הגורמים יבואו וייתנו לנו את כל האינפורמציה, כולל הפיקוח שקיים, נכון להיום, על המשכן שלהם, על תנאי השכר, והאם הם עומדים בתנאים שאנחנו הכתבנו אותם מפה, מהכנסת. אז אני מאוד מבקש,

אדוני לא יכול לבקש את זה, אבל תנוח דעתו. אז דעתי נחה. אני הייתי מאוד רוצה שהדיון הזה יימשך במקום המקצועי.

תודה רבה, אדוני חבר הכנסת משה מזרחי. חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת. נמסר לי כרגע שאין תשובת שר. האם מישהו מחברי הכנסת מבקש להציע לנו מה לעשות עם ההצעה בהיעדר תשובת שר?

אז חבר הכנסת אלי אלאלוף מציע להעביר את הנושא להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות שבראשותו. בהיעדר הצעות נוספות, אנחנו נצביע כעת על ההצעה הזאת. מי שבעד, אנחנו מעבירים את הנושא להמשך דיון. מי שנגד, נגד. ניתן לאדוני לתפוס את מקומו. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. תשעה תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר, בעזרת השם, להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: מחסור חמור בפסיכיאטרים בבתי החולים הציבוריים, מס' 11261, 11287, 11290, 11312, 11319 ו-11324. ראשונת הדוברות,

כהן-פארן. בבקשה, שלוש דקות, גברתי, לרשותך. בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, אני גם באמת מופתעת להיכן נעלם סגן שר הבריאות ליצמן,

נמסר לי שהוא תכף עולה.

התמרוץ לגשת לפסיכיאטריה כמתמחים של רפואה הופסק ב-2014. היום, למעשה, אם יש 400 מתמחים שמחכים לשיבוץ, אף אחד מהם לא הולך לפסיכיאטריה. יש 100 תקנים שמחכים למתמחים בבתי החולים הפסיכיאטריים, והם לא מתמלאים.

נשאלת השאלה, מדוע זה קורה, ועל כך הכנסת חייבת לתת את הדעת ולעשות דיון רציני. ואני רואה את הצורך מצד אחד להעלות את קרנה של הפסיכיאטריה,

נכנס סגן השר. תודה שהצטרפת אלינו.

נושא בתי החולים הפסיכיאטריים הוא ללא ספק משהו שחייב לקבל תשומת לב מיוחדת שלך, אדוני סגן השר, ושל המשרד שאתה עומד בראשו כסגן שר, כי בסופו של דבר, היום אנחנו רואים את התחלתה של הידרדרות. אנשים לא בוחרים במקצוע הזה. המתמחים הצעירים לא בוחרים במקצוע הזה. אנחנו חייבים לתמרץ אותם לבחור במקצוע הזה. אנחנו חייבים למצוא לא רק את התמרוץ, מענק להיכנס כמתמחה לשנתיים-שלוש, אלא גם להישאר במקצוע. הרבה מאוד פסיכיאטרים צעירים עוזבים למחלקות בקהילה. זה בסדר, זה מתוך הרפורמה, שבעצם סידרה שיש גם רפואת פסיכיאטריה בקהילה, וגם בבתי חולים, למי שצריך,

אשפוז יותר ארוך וטיפול יותר ארוך, אבל זה גרם לעזיבה מאוד גדולה של הרבה מאוד צעירים, של הרבה מאוד רופאים שהיום לא נשארים בבתי החולים. אנחנו במצב שיש פחות מדי מפגשים של פסיכיאטרים עם מטופלים שחייבים לקבל את הטיפול הזה. המפגשים הם בטווחים מאוד רחוקים אחד מהשני, ממה שהיה צריך ורצוי, וקצרים מהנדרש והרצוי. אנחנו יודעים שזה פוגע במטופלים ובכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו צריכים לזכור, ואני מטפלת גם בהרבה מאוד פניות ציבור בתחום הזה של נפגעי נפש, של מתרפאי נפש, הם צריכים לקבל תשומת לב מיוחדת מהמערכת, כי הם באמת מהחוליות החלשות ביותר בחברה, ובפרט אלה שנמצאים בבתי החולים הפסיכיאטריים, הממשלתיים או האחרים. אני חושבת שאין מקום להמשיך את ההידרדרות הזאת. היא חייבת להיעצר. אני פונה אליך, סגן השר, שתביא מזור ותשובות למקצוע הזה. אנשי המקצוע ממש מרגישים שיש אוזלת יד של הממשלה בטיפול בנושא, שלא מתמרצים, שלא מתדרכים, שאין אפילו במסגרת הסטאז' חובה של כל סטודנט לרפואה, כשהוא מבצע את הסטאז' לאחר לימודיו, אין חובת שהייה של חודש-חודשיים במחלקה הפסיכיאטרית, אז הם לא מכירים את המאטריה ואת המחלקה ואת הסוגיה. גם אין ספק שיש בעיה קשה עם חלק מבתי החולים הפסיכיאטריים והתשתיות הישנות שיש בהם והתנאים המאוד-לא-טובים שיש בהם, לצערנו. בכך צריך להשקיע, גם כדי שהמחלקות האלה ישרתו טוב יותר,

את האוכלוסייה ואת הציבור ששוהה בהם, שלצערנו,

הם החלשים ביותר, וגם את הרופאים. כי אם רופא מגיע לסביבת עבודה שהוא חושב שהיא ממש רעועה ולא ראויה לעבוד בה, אז גם זה משפיע על החלטתו, בסופו של דבר, לבחור במקצוע הפסיכיאטריה.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. רק כדי להפיג כאן את המתח שאפשר לחתוך עם סכין כאן באולם. אדוני חבר הכנסת פריג' יתפוס נא את מקומו. אני שומע את דפיקות הלב שלך עד לכאן. פרוטוקול של ועדת הקלפי למניין קולות המצביעים לבחירת נציג הכנסת בוועדה לבחירת הקאדים: הצביעו בסך הכול 60 חברי כנסת, מספר הקולות הכשרים, 59 קולות, מספר הקולות הפסולים, קול אחד. בעד חבר הכנסת עיסאווי פריג' הצביעו 57 קולות, נגד חבר הכנסת עיסאווי פריג' הצביעו שני קולות.

חבר הכנסת עיסאווי פריג' נבחר לכהן כנציגה השלישי של הכנסת בוועדה לבחירת קאדים. הפרוטוקול נחתם על ידי כל חברי ועדת הקלפי היום.

אנחנו ממשיכים בהצעה לסדר-היום. חבר הכנסת טלב אבו עראר,

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מחסור חמור בפסיכיאטרים בבתי החולים. תברך את עיסאווי. אני אשמח מאוד לברך את חברי חבר הכנסת עיסאווי על בחירתו.

איתך. יחד איתי להיות שני חברים, נציגי הציבור והחברה הערבית בוועדה למינוי קאדים. אבל עד עכשיו כלום לא עשינו, עד היום, לא בחרנו עד היום באף אחד, יא עיסאווי. אנחנו מתכוונים לבחור עוד ועוד, כי חסרים לנו באמת תקנים לעניין הזה.

נשים מכובדי סגן שר הבריאות, לפחות 100 תקנים ב-11 בתי החולים הפסיכיאטריים אינם מאוישים, בשל מחסור ברופאים המתמחים, המקצועיים. יש מחסור אדיר גם בדוברי השפה הערבית, בזמן שישנם כ-400 רופאים ויותר היושבים וממתינים עדיין למקום התמחות, וישנה דרישה למקצוע הזה. בנוסף, יש צורך בתוספת של 100 תקנים כדי להביא את הארץ, את המדינה הזאת, למצב שבו למטופלים יהיה מספיק זמן עם רופא. יש להקדיש אחוז גבוה מ-100 התקנים האלה לחברה הערבית, יש באמת הרבה פניות מרופאים שעדיין ממתינים לתקנים בחברה הערבית. זה באמת היה יכול לתרום ולעזור לכל הארץ אם יאוישו התקנים. באיגוד הפסיכיאטריה מזהירים מסגירת מחלקות, ומציינים שכבר היום המאושפזים אינם נפגשים עם רופא בתדירות מתאימה, ושמשך ההמתנה לתור במרפאות חוץ עשוי להגיע לפעמים לחצי שנה בשל אותו מחסור בכוח אדם. זה מצב חמור ביותר, מכובדי היושב-ראש, שהשלכותיו עלולות להגיע עד לדבר שהוא בלתי נסבל. משרד הבריאות מכיר את העניין, מכיר את הבעיה, אבל לצערי, עדיין, למרות שסגן השר עושה באמת כל מה שביכולתו כדי לתקן את המצב, עדיין ישנו מחסור בטיפול הפסיכיאטרי.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה, ואחריו ישיב על ההצעה סגן שר הבריאות. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מהקואליציה ומהאופוזיציה, גם אני מצרף את ברכותיי לידידי עיסאווי פריג' על מינוייך. טוב מאוד שמשפטם של המאמינים הולך ומתחזק. בית הדין השרעי התחזק בקאדים ובקאדיות, שימשיכו את השושלת המפוארת עוד מימי הח'ליף עומר בן אל-ח'טיב. בן אל-ח'טאב. בן אל-ח'טאב. בן אל-ח'טאב. סליחה. הערבית שלי היא לא כמו של ד"ר ברקו. עומר בן אל-ח'טאב. אני חושב שזה שפע טוב שהצדק האלוהי ייראה בעולם מתוך העולם של אמונה באלוהים. ולענייננו, נושא נוסף, כאוב. ידידתי חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה הקימה יחד איתי ועם חבר הכנסת רוברט טיבייב שדולה לנושא הכואב הזה של מתמודדי מחלות הנפש. אדוני סגן השר, אני יודע שהנושא הזה קרוב לליבך, אבל המחסור החמור בפסיכיאטרים, ההמתנה בקהילה של חצי שנה, ולפעמים אפילו שנה, בעיקר בפריפריה, גם בפריפריה הגיאוגרפית וגם בפריפריה החברתית, ההמתנה הזאת היא בלתי נסבלת. אדם שסובל ממחלה של נפש, היא לא שונה ולפעמים קשה וכואבת יותר ממחלת הגוף. ולהמתין חצי שנה עד שנה לפגוש פסיכיאטר זה בלתי מתקבל על הדעת. בתי החולים מנסים, עובדים, אבל בעיה נוספת שעלתה אצלנו, והזהרתי, והרהרתי בזה פעם ועוד פעם,

הנושא של הבתים המאזנים, שהם חלופות, תחליפים לאשפוז, שהם נותנים מעטפת, והם זולים יותר, ועדיין קופות החולים לא מפעילות אותם. אדוני סגן השר, אני יודע שעשית רפורמה בנושא הזה של בריאות הנפש, אבל אני חושב שהזעקה שאנחנו שמענו בחדר השבוע, של אנשים שפעם אחר פעם קיבלו טיפול לא ראוי מכיוון שלא היו מספיק פסיכיאטרים, זו זעקה שזועקת עד השמיים מאנשים שלא מסוגלים לזעוק, מאנשים שסגורים בתוך עצמם, סובלים עם המחלה, וזועקים לחזק את המערכת הזאת של הרפואה הפסיכיאטרית.

אני יודע שליבך הוא לב אדם ולב אוהב. אנא, פתח את ליבך. תעשה עוד דחיפה להרחיב את נושא התקנים של הרופאים הפסיכיאטריים. תודה רבה לך. תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק. אדוני סגן שר הבריאות חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן ישיב על ההצעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. חבר הכנסת גליק, עד שהרפורמה הזאת נכנסה לביצוע, לתפקיד, לא היה בפריפריה כמעט טיפול בפסיכיאטריה. מרגע שהרפורמה נכנסה, קיבלנו כסף מהאוצר, בזמנו, פתחנו בחצי השנה הראשונה 61 סניפים, מרפאות חדשות בפריפריה, מקומות שלא היה בהם בכלל הנושא. היום זה בכל קופת חולים, בכל סניף, צריך לטפל בזה. ההמתנה היא ארוכה. לא מה שאמרת. אני מסכים, אבל זה לא בתקופות שאתה מדבר. שנה, אפילו פחות, ואנחנו עובדים על זה. עוד מעט אקריא את התשובה של המשרד, הפורמלית, אבל זה המצב שאני יודע עליו. אני עוקב אחרי זה. אם לא הייתי מכיר אותך ויודע שהנושא הזה חשוב לך, לא הייתי מעלה את הנושא. תזרז את המזורזים.

אז אני רוצה להקריא את התשובה. ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש, שהביאה בשורה משמעותית לאזרחי ישראל בדבר הרחבה משמעותית של השירותים בתחום בריאות הנפש עם פריסת עשרות רבות של מרפאות בריאות נפש חדשות על ידי קופות החולים. כחלק מהתהליך של פתיחת שירותים בקהילה, פסיכיאטרים רבים עזבו את בתי החולים לטובת הקופות, דבר שיצר מחסור בבתי החולים. לכן, המשרד הגדיר מקצוע זה כמקצוע במצוקה, והקציב מענקים נדיבים למתמחים שיתחילו את ההתמחות במקצוע חשוב זה, כי אנשים פשוט עברו מבתי חולים לקופת חולים. בנוסף, מקודמים בבתי החולים הממשלתיים תהליכים רבים מול נציבות המדינה, כדי לשפר את תנאי העסקת הפסיכיאטרים בבתי החולים, כגון בניית דרגות ביניים שתאפשרנה אופק קידומי לרופאים צעירים. כמו כן, חטיבת בתי החולים הממשלתיים מעודדת את בתי החולים להשקיע במתמחים, ללמד אותם ולעזור להם לקדם את עצמם ולבנות קריירה מצליחה בתחום. אנו מקווים שהתהליכים האלה, כמו גם אחרים, יביאו לצמצום פערי התקינה הקיימים במקצוע זה ברחבי הארץ. בהתייחס לנושא המטופל שומר המצוות, שהגישו את זה, לא הסבירו את זה מעל במת הכנסת, אני אפרט על זה. חלק מלימודי הרפואה כוללים את הלימוד שבכל מגע עם החולה חשוב להבין ולכבד את תרבותו של הפונה. הדבר נכון בכל ענפי הרפואה, ונכון שבעתיים בפסיכיאטריה. ספר הלימוד בפסיכיאטריה מכיל פרקים שלמים על חשיבות התאמת הבדיקה והטיפול,

לתרבותו של אדם. הפסיכיאטר המטפל באדם חייב להבין את התרבות שממנו מגיע המטפל על שלל הדקויות הקיימות בעושר האנושי. אני חייב לציין שבשנה האחרונה נפתח בבית החולים מעייני הישועה אגף שלם של פסיכיאטריה, בריאות הנפש, ולאחרונה גם עבור בנות אנורקטיות, וכל הדברים האלה, ואני מברך על זה. עושים עבודה נהדרת, חשובה מאוד. אנחנו עזרנו להם הרבה, וצריך לעזור להם עוד. הפסיכיאטרים מטפלים דרך קבע בכל האוכלוסייה הנמצאת במדינה על שלל גווניה: ילידי הארץ ועולים, עולים צעירים ועולים ותיקים, חילוניים ודתיים,

נוצרים ויהודים, עולים מברית המועצות, עולים מאתיופיה ועולים מארצות הברית, ועוד אנשים משלל תרבויות. אין ספק שחשוב להבין את אמונתו ותרבותו של אדם על מנת לטפל בו באופן האידיאלי.

במרפאות בריאות הנפש שסביבן יש אוכלוסייה חרדית הצוות הרפואי כולו, וכחלק ממנו המתמחים והרופאים הפסיכיאטרים, עוברים הכשרות והדרכות על ידי אנשי המקצוע המכירים את הדקויות התרבותיות שיש לאוכלוסייה החרדית. אני מציע, רבותיי, להמשיך את הדיון בוועדת הבריאות של הכנסת. טוב, בסדר, אדוני השר. אז אם כן, אנחנו נעבור להצביע. שמת לב שענית לנו בעיקר על מעייני הישועה ועל תשומת לב לאוכלוסייה החרדית? לא, זה ממש לא היה. חברת הכנסת יעל, אני ממש מוחה על מה שאת אומרת, כי התחלתי,

סגן השר לא צריך את עזרתי, אבל זה לא היה המצב. את כנראה לא שמעת את התשובה שלי. אני שמעתי.

אנחנו נעבור,

להצביע על הצעתו של סגן שר הבריאות להעביר את הנושא, עמדה מהצד, כן, בשמחה רבה. חבר הכנסת שמולי, עמדה מהצד. אדוני, נפתח את המיקרופון, בבקשה.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אבל קודם כול, חבר הכנסת שמולי, עמדה מן הצד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, אני דווקא רוצה לשבח אותך בפורום הזה, מכיוון שאתה אחד מהשרים שעונים לחברי הכנסת. יש אתגרים גדולים מאוד במערכת הבריאות, שהם לא נסתרים מעיניך, והיכולת לטפל באתגרים הללו עוברת קודם כול דרך הכרה בכך שהם קיימים, לא לנסות לטשטש או להסתיר את הנתונים. ואני חייב להגיד לך, אני עובד עם כל משרדי הממשלה, ומהמשרד שלך אנחנו מקבלים שיתוף פעולה מלא. גם כאשר הנתונים הם לא נעימים, אתם תמיד חושפים אותם לעיני הציבור, ומגיע לך יישר כוח גדול על הדבר הזה. אנחנו יכולים להיות חלוקים על חלק מהדברים, יכולים להסכים על הרבה מהדברים. על העובדה שאתה משרת ציבור אמיתי, ובמובן הזה, אתה מעמיד לרשות הכנסת, אתה מכבד את הכנסת כרשות מפקחת על עבודת הממשלה, מגיע לך יישר כוח גדול. תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה ביקשה גם היא דעה נוספת, ולאחר מכן נצביע. אדוני סגן השר, אני רוצה להסב את תשומת ליבך שבתקופת הפגרה אני והמועצה לשלום הילד עשינו סיורים במחלקות אשפוז פסיכיאטריות לילדים ונוער, ואני יכולה לומר שצפות משם לא מעט בעיות, וגם הצוותים אינם מסתירים את זה. אבל אחת הבעיות המאוד-קשות שאני רוצה שאתה, סגן השר,

זה שישנם ילדים מתחת לגיל 11 שאין להם עורף משפחתי או שהם היו באומנה או במסגרת אחרת, והם נמצאים תקופות ארוכות באשפוז כי אין להם חלופה אחרת. בעיניי זה, יש לך מישהו

אז תפני אליי, כן. ואני חושבת שגם אני, תחת השדולה שחבר הכנסת גליק וטיבייב נמצאים בה, אנחנו החלטנו שאנחנו נצא לסיור יחד עם ארגונים. אם תהיה מוכן, כמובן שאנחנו נתאים את הלו"ז שלנו אליך, סגן השר, ללכת לעשות סיורים בתוך המחלקות האלה, אז אני חושבת שזה יכול מאוד מאוד להועיל לשמוע אותם, את המטופלים ואת המשפחות. אז אנחנו מבקשים לעשות את זה ביחד, כי אנחנו שומעים דברים מסוימים, תביאי מקרה, את המקרים אני אביא, אבל זה לא מקרה בודד, צריך להבין. וזה לא ויכוח.

אני אומרת שכדאי לשמוע את השטח ולרדת למחלקות. תודה רבה. אנחנו מצביעים כעת על הצעתו של סגן השר להעביר את הנושא להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תועבר,

להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. וכעת אנחנו נזמין את החתן, חבר הכנסת עיסאווי פריג', לשאת נאום ניצחון ודברי ברכה. לאחר מכן נעבור, בעזרת השם, לסעיף הבא שעל סדר-היום. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבל שאחמד לא נמצא כאן, חבר הכנסת טיבי. ראשית, אני מודה לכל החברים שנשארו, וזה נדיר, מתוך ניסיוני בכנסת, ש-60 חברי כנסת יישארו אחרי

החקיקה להשתתף בהצבעה על מועמד יחיד. על פניו, אמור להיות בסדר, אבל זה לא דבר טבעי. אני מודה לכל החברים שהשתתפו בזה. זה מאוד מחמם לי את הלב. זה עשה לי טוב. ואני אומר לכם, יש לי חברים בבית הזה, הן מצד שמאל והן מצד ימין. ואנחנו יכולים להיות במחלוקת פוליטית, אנחנו יכולים לפעמים לחרוג מכללים פוליטיים מסוימים, אבל בסופו של דבר אנחנו בני אדם. אנחנו יכולים גם להיות חברים ויכולים להמשיך את הדרך ביחד. תודה לכולם. איך? הרבה קאדיות תבחרו. אני רוצה לציין עוד נקודה. זה סיבוב שני שלי כחבר בוועדה למינוי קאדים שרעיים. אני אוכל להגיד את זה בגאווה ובכבוד, ולא מתבייש להגיד, ואומר את זה בגאווה: יש לי חלק, וחלק גדול, במינוי קאדית שרעית ראשונה במדינת ישראל. זה דבר שילך איתי שנים רבות. אני גאה בו. ויש הרבה מה לעשות, כי אני מאמין שדת באה לשרת את האנושות, ולא להפך, ולהיות בני אדם מחוברים זה הכי חשוב. אני שוב מודה לכולכם, עיסאווי, תקפיד לבחור רק קאדים שהם נאמנים לשריעה. כבוד הרב אייכלר, ולא למנות קאדיות, תמנה קאדיות.

קאדיות, עיסאווי. כמה שיותר קאדיות, הוא אמר קאדית. חברים, יש לנו באולם עכשיו שני רבנים, הרב יעקב ליצמן והרב אייכלר.

בדת האסלאם, עברנו כברת דרך, מה עם הרב רוזין? אה, הרב רוזין. הרבה רוזין. עברנו כברת דרך בפתיחות שלנו כלפי האישה, ואני זוכר שכשרצינו למנות קאדית, נאלצתי לנסוע לבני ברק ולשבת עם רבנים, ועשיתי את זה. תודה לכולכם. תודה רבה, חבר הכנסת פריג'.

לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעה לסדר-היום בנושא קריסת חדרי המיון בארץ. אני הופך את הסדר ונותן לחבר הכנסת הרב אייכלר להיות ראשון הדוברים, כיוון שהוא צריך להחליף אותי אחר כך על הכיסא הזה, ומייד אחריו, חברת הכנסת סופה לנדבר. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חברי הכנסת, אני לא רוצה להאריך בנושא של חדרי המיון. אני רק רוצה לספר לכבוד סגן השר מעשה שהיה השבוע. באמצע הלילה אני מקבל טלפון שיש יהודי קשיש בן 80, עם שושנה ברגל, שיושב כבר שש שעות על כיסא בחדר ההמתנה בהדסה, שהרופאים אפילו עשו לו בווריד, נתנו לו אנטיביוטיקה בווריד, בחדר המתנה על כיסא, ולא קיבל מיטה. אדם עם חום גבוה, עם שושנה. ואחרי שש שעות הם צלצלו אליי, לא רק למחלקה. לא האמנתי, אפילו בחדר מיון. ביקשתי לדבר שם עם מישהו, כיושב-ראש הוועדה לפניות הציבור, ושאלתי שאלה פשוטה: כמה שעות יהודי קשיש בן 80 צריך לשבת בחדר המתנה. אפילו מיטה אתם לא יכולים לתת לו? התשובה שלו הייתה: לך למשרד הבריאות. ואני יודע ששר האוצר קיצץ עכשיו קרוב ל-100 מיליון שקלים ממשרד הבריאות. ואני שואל בעניין הזה רק את השאלה הזאת: כמה אפשר להתעלל באנשים בחדרי המיון?

זו השאלה. ואת שאר הזמן אני רוצה לקדיש למשהו שאני רואה בחומרה גדולה מאוד. יש פה בכנסת ויכוחים תהומיים בין אנשים,

ובין השקפות, ובין עמים ובין זרמים. אין שום היתר להתבטא בביטויים אנטישמיים נגד יהודים שלא אוהבים אותנו. פעם אחר פעם השבוע שמעתי מפי חבר הכנסת יאיר לפיד בקשר ל"כסף מתחת לשולחן". רבותיי, זה ביטוי אנטישמי. אתה יכול להגיד: אני לא רוצה לתת כסף לישיבות. אני אגיד לו: אני לא רוצה לתת כסף לאוניברסיטאות,

אבל את הביטוי השיילוקי הזה, "כסף מתחת לשולחן" לא פעם אחת, קורה שאדם אומר את זה פעם אחת, בקשר לחוק הגיוס, שלא קשור לכסף בכלל. הוא רצה להגיד שכאילו הממשלה לא תוריד כסף מהישיבות אלא תיתן להן את זה בדרך אחרת. וגם הוא לא התגייס. והוא יודע טוב מאוד. ואני רוצה לציין עוד נקודה. אדוני סגן השר, אני רוצה להגיד עוד מילה. הלילה, בכ"א בכסלו, הגיעה רכבת קסטנר לציריך, וניצולו שם הרבה יהודים. אחד מהם היה הילד טומי לפיד, עם אימא שלו, שניצלו באותו הזמן. הם עלו לארץ, ולא היה להם כלום. מי שקיבל את כל העולים וכל הפליטים היו היהודים בני היישוב הישן והחדש, שקיבלו כל אחד ומקבלים עד היום כל אחד באהבה. להגיד על יהודים כאלה "כסף מתחת לשולחן" זה ביטוי שאני לא מוכן להשלים איתו בשום פנים ואופן. הוויכוח יכול להימשך, בחירות יהיו, אבל לא להשתמש בביטויים אנטישמיים, זה מה שדרשתי.

דברים היוצאים מן הלב. חברת הכנסת סופה לנדבר, גברתי, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת מאיר כהן. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן שר הבריאות, סגן השר ליצמן, אני פונה אליך. אני רוצה להגיד לך שאני עליתי היום על הבמה הזאת מרוב דאגה למערכת הבריאות, ואני חושבת שגם אתה מאוד דואג למערכת הזאת. אני לא יכולה להסתיר ממך את המצב הנוכחי, שאני חברת כנסת מהאופוזיציה, אבל אתה יודע,

במשך כל השנים שאני חברת כנסת, מערכת הבריאות היא במצב שמדאיג אותי. אני מרגישה לא נוח שאני מעלה את ההצעה הזאת מולך, אבל אני לא יכולה להסתיר שהמצב של קריסת המערכות, מערכת הבריאות, מדאיג אותי, מדאיג אותי מאוד. קריסת מערכת הבריאות, חולים במסדרונות, חוסר תקנים, תורים של חודשים, אדוני היושב-ראש, לרופא מומחה, זיהומים, תת-תנאים, חוסר תקנים של רופאים ואחיות. אבל כל אחד מאיתנו, אתה הבאת עכשיו דוגמה. אני יכולה להביא עוד דוגמאות. אני חושבת שכל אחד שנמצא כאן, בכנסת, מקבל לעיתים שיחה ממישהו שנמצא בחדר מיון וממתין שעות, ואין טיפול, והוא בלחץ, ומתקשר לחבר כנסת, חושב שחבר כנסת יכול להוריד ממחלקה רופא שיבדוק אותו וייתן טיפול ראוי. כל אחד עבר על בשרו את המצב הזה. אני לא רוצה להמשיך, אדוני סגן השר, בגלל שגם אתה יודע וגם אנחנו יודעים מה קורה היום במערכת הזאת. אני מרגישה לא נוח בגלל שאני זוכרת איך בשנת 2002 אני העברתי כאן חוק על בית חולים באשדוד,

ובסוף זה נבנה. כן, ויש בית חולים באשדוד, תודה לאל. וכאשר כולם מגיעים לחגוג את הפתיחה של בית החולים, לא דואגים מכך שיש שם בסך הכול 300 מיטות. אתה אז היית יושב-ראש ועדת הכספים. לא אשכח איך יחד נלחמנו לפתוח בית חולים באשדוד. אבל אני לא רוצה להביא למצב, ואנחנו כולנו מבינים שלא רק תקנים חסרים, חסרות מיטות בבתי חולים. לפי ה-OECD אנחנו במצב קטסטרופלי. במצב קטסטרופלי.

ואני ראיתי, יש תוכנית.

משפט סיום, כן. רבותיי, אני לא רוצה להמשיך על המצב, אני פשוט רוצה להגיד שטוב שיש בית חולים באשדוד. אני לא רוצה להגיע, אדוני סגן השר, שאני אביא לכאן חקיקה נוספת על פתיחת בתי חולים בדרום, בצפון, בפריפריה, בגלל שאני יודעת מה המצב, אני יודעת כמה שנים אני נלחמתי על בית חולים.

אני מסיימת. צריך לעלות שלב.

אני חושבת, אדוני,

להכריז על מצב חירום.

מי שיהרוג אותנו, רבותיי, זה לא טילים אלא חיידקים בבתי חולים. אני חושבת שנדרשת כאן תוכנית רב-שנתית על מצב חירום ותיקון של המצב הזה בבתי חולים של מדינת ישראל. תודה רבה לחברת הכנסת סופה לנדבר.

חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אחריו, נחמן שי. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה לתבוע את עלבונו של יושב-ראש המפלגה שלי יאיר לפיד, שאתה האשמת אותו, אדוני היושב-ראש, באמירות אנטישמיות. אני חושב שכשאין הסבר אז הולכים למקום הזה ומתחילים להאשים יהודים שהם אנטישמים.

שראוי שאתם תפנו, אנחנו שיקפנו מצב, אנחנו שיקפנו מצב של אמירות שנאמרות פה בקואליציה, במסדרונות הכנסת, שהם יודעים איך להרגיע את משבר הגיוס, ועל הכסף של הסנקציות הם ייתנו לכם כסף מתחת לשולחן. לא אנחנו אמרנו. אותנו אי-אפשר להאשים, חס וחלילה, באנטישמיות. אני לא יכול לענות כיושב-ראש. נכון, אתה צודק. אתה צודק, ואני לא מנצל את זה. אז תבדוק את האמירות של אנשים בכירים מאוד בקואליציה. ואני תובע את עלבונו. האחרון שאפשר להגיד עליו "אנטישמי" הוא יאיר לפיד.

יורד מכאן יושב-ראש המפלגה שלי ונוגע ביושב-ראש המפלגה שלך, ויושב-ראש המפלגה שלך עושה את התנועה הזאת, כאילו יושב-ראש מפלגתי הוא טמא.

מי נוהג בחוסר הגינות. ולענייננו, אדוני, ואני לא אומר את זה בטרוניה כלפיך,

אני חושב שאתה עושה כמיטב, יש לי, עזוב.

יש לי עשר דקות לדבר, אני גם כן, נכון? ליצמן,

אני לא אומר את זה בטרוניה אליך. אני מצטרף לאנשים שאומרים שהנשמה שלך במקום טוב. אני יודע את זה. סיירתי איתך בדרום, ואתה עושה הכול כדי לפתוח בית חולים. אני דווקא פונה לשר האוצר: יש פעמים שאתה צריך לעשות קיצוץ רוחבי, אל תיגע במשרד הבריאות. אסור לגעת במשרד הבריאות. אלי, אני מבקש ממך, גם הנשמה שלך במקום מצוין: אסור לקצץ ממשרד הבריאות שקל אחד, כי השקל הזה בדיוק מביא אותנו למצב הקטסטרופלי הזה. חדרי המיון נמצאים בקריסה בלתי רגילה.

בין שהוא צריך טיפול, ובין שהוא סתם חבר כנסת שמסייר, או אחד מבני המשפחה שלו, רואים שם באמת קטסטרופה. חבריא, אנשים מתים בגלל חוסר תקנים. אתה יודע את זה, אדוני סגן השר, אנשים מתים. בוועדה לביקורת המדינה, אצל שלי, הייתה שם מנהלת אחד מחדרי המיון ואמרה: אנשים מתים בגלל שאין לנו תקנים. אסור שזה יקרה במדינה שהיא באמת מפותחת, ומדינה טובה. זאת מדינת היהודים. איפה החמלה שלנו? צריך לא לגעת, בקיצוצים מהסוג הזה, לא לגעת בשקל אחד במשרד הבריאות.

אנחנו צריכים להיות, ליצמן, כולנו, ולא משנה מאיפה אנחנו באנו, צריכים לעמוד מאחוריך ולזעוק את הזעקה הזאת. אני יודע כמה התאמצנו, התאמצת, כדי להביא 15 או 20 תקנים לסורוקה. אני יודע, הייתי איתך. צריך להגיד את זה בהגינות. אגב, אני פניתי לסגן השר ואמרתי לו: מחר אני נוסע לסורוקה. הוא אומר לי: אני בא איתך. זה באמת נדיר מאוד ששר יעזוב את הכול, כשהוא היה שר,

היית שר אז. עזב את הכול, אמר לי: אני נוסע איתך. לצערי, הזמן הסתיים. עוד חצי דקה,

לכן, אני יודע שהנשמה, הנשמה במקום טוב. אדוני, אני קורא לכל חברי הכנסת, גם מהקואליציה,

לפנות לשר האוצר ולהגיד לו: כבר עכשיו הקיצוץ הזה לא יחול על משרד הבריאות.

לגרד כל שקל ולתת, כי אנחנו צריכים להפסיק את החרפה הזאת בחדרי המיון. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. וסליחה על החריגה.

בסדר גמור. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. אחריו, מיכאל מלכיאלי. תודה, אדוני היושב-ראש. כבר התחלתי להתעטש, עוד לפני שעליתי. זה קשור, כנראה, למצב החירום בבתי החולים. רציתי לדבר על חדרי המיון, על העבודה העיתונאית המצוינת שעושה עיתון ידיעות אחרונות בימים האלה, ואני נותן להם תודה גדולה ואשראי גדול. אבל רק לפני שעות אחדות, אני משוכנע שהשר יודע את זה,

שקופת חולים כללית קורסת. אתה עושה לי "כן"?

אני אגיד את זה עוד פעם.

אתה הגורם, אני אגיד את זה.

אני מקלקל לך. קופת חולים כללית לא מסוגלת יותר, היא צריכה לתת 200 מיליון שקל כדי לשלם לבתי חולים. היא חייבת להם 1.4 מיליארד שקל, בטח גם החשבונות על הטיפולים שלי, והיא לא מסוגלת לתת יותר. אנחנו עומדים, זה כבר לא פרזה, בפני קריסה טוטלית של מערכת הבריאות במדינת ישראל. יושב פה ידידי אלי אלאלוף, הוא בטח מנהל עשרה דיונים בשנה, והוא רואה את ההיבטים השונים של הבעיה הזאת. אז אני לא מתפלא שחדרי המיון קורסים. כנראה זה רק קצה הקרחון, בעקבותיהם בתי החולים. בעצם מה אומרת קופת חולים? פשטנו את הרגל, אנחנו לא מסוגלים יותר לעמוד בחובות שלנו. אבל זה לא יכול להיות, כי אנשים זקוקים לקופות החולים. הם שילמו ביטוח,

כספים, הם זקוקים לזה.

ביום ראשון עשו לכם עוד פעם "חלאקה" כזה, הורידו לכם עוד פעם, ביום ראשון הזה, ביום ראשון האחרון, באיזה קיצוץ רוחבי שאני לא מבין אותו. מערכת הבריאות במדינת ישראל, מדינה מתוקנת, פורצת דרך, מוליכה את העולם בהייטק, בסוף, הגמלאים, חבריי שישבו פה קודם ביציע, לפני שעתיים, שעשו להם טובה שהכניסו אותם. סליחה, אין איפה לאשפז אותם. הם באו הנה לקבל תוספת, הם מקווים, לקצבאות שלהם, אבל כשהם ילכו מחר בבוקר, אני לא מאחל להם, אבל כנראה הם ילכו, לקופת חולים לקבל איזה טיפול, יגידו להם: מצטערים, הדלת סגורה, בגלל שהמדינה לא מסוגלת לספק לכם את הטיפול הרפואי שאתם זקוקים לו. אתם שומעים מה שאני אומר? אני לא שומע מה שאני אומר. זאת פשיטת רגל, לא של קופת החולים, של המדינה. המדינה פשטה רגל. נתתם לזה, נתתם לזה, נתתם לזה, ולמי לא נשאר? למי לא נשאר בחלוקה הזאת? אז אני אומר לך, אדוני השר, האחריות נופלת בסוף על כתפך, לא על מישהו אחר.

כשאתה מסתכל בראי, אתה אומר: אני סגן שר הבריאות, אצלי זה קרה, במשמרת שלי. איך אתה נשאר שם? איך אתה יושב שם? ואני מעריך את העבודה שלך, שלא תטעה, אני מאמין שזה יקר לליבך, כמו שזה יקר לליבנו. אבל הממשלה זרקה אותך יחד איתם לכלבים. אמרו: תסתדרו. בסדרי גודל הכספיים האלה, זה לא מסתדר יותר.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. יעלה חבר הכנסת טלב אבו עראר,

תודה, מכובדי היושב-ראש. בסדרת כתבות שפורסמה בידיעות אחרונות מתואר מצב שבו חדרי המיון בבתי החולים ברחבי הארץ בקריסה. כך פורסם. זמני ההמתנה לבדיקות שונות ארוכים מדי, שעות ארוכות בלי יחס, ישנו גם מחסור בציוד בסיסי, ולכן גם אנשי הצוות בבתי החולים קורסים תחת העומס והעצבים הבלתי-אפשריים שמופעלים עליהם מצד המטופלים. חדר המיון הוא לרוב המקום הראשון שאליו מגיעים החולים ומשפחותיהם. מצב זה אינו אפשרי. על המדינה ומשרד הבריאות לתקן את כל הכשלים במהירות האפשרית. אנחנו לא באים כאן בטענות נגד סגן השר ליצמן. הוא פועל בצורה,

מנסה,

את המצב למצב יותר טוב, אבל כנראה הקיצוצים שעושה הממשלה מונעים ממנו להביא את המצב של מערכת הבריאות למצב יותר טוב. לכן, מכובדי סגן השר, אני רוצה לצטט כאן קטע ממה שאמר ד"ר ערן, מנהל המרכז הרפואי רבין: המצב בחדרי המיון הוא פצצה מתקתקת, שהולכת וגוברת. כשהיא תתפוצץ יהיו יותר פספוסים של חיי אדם במיון. אמרו את זה גם לפני חמש שנים. לא שומע, אותן המילים אמרו לפני חמש שנים.

יכול להיות שיגיע מישהו עם בעיה רצינית, ששוכב ואף אחד לא שם לב אליו, ויקרוס, או שעד שיבחינו בו כבר יהיה מאוחר מכדי לעזור. אנשים פשוט ימותו. ללא ספק, התחקיר המטלטל חושף מערכת בריאות במצב אנוש, שבמקום להוסיף לה משאבים, לצערי, הממשלה מקצצת. מאז שנת 2000, לפני שכבוד הרב ליצמן היה סגן שר הבריאות, ירד מספר המיטות היחסי ב-30%, חסרים גם המון רופאים ואחיות, ולכן הצפיפות והעומסים המטורפים האלה. זה יכול להיות גם אחרת. הממשלה הזאת פשוט בוחרת להפקיר את המערכת, לצערי הרב.

המצב מחייב שיפור, מחייב תיקון, מכובדי סגן השר, לטובת כלל הציבור בישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אבו ערער. טלי פלוסקוב, איננה. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שכולנו נחשפנו לכתבה הזאת בידיעות אחרונות, ובאמת מגיע להם שאפו. עשו עבודה טובה. אני בעצמי הייתי בבית החולים הר הצופים לפני שבועיים, יחד עם הבן שלי. האמת היא שצריך להודות הרבה לצוותים שעובדים במסירות נפש גדולה, בלחץ מאוד גדול, תחת משפחות שגם הן עצמן נמצאות בלחץ, ולעמוד מול כל הכעסים, והמתח הזה, ולשמור על רגיעה,

צריך להגיד גם להם הרבה הרבה תודות, וכמובן גם לך, אדוני סגן השר, שלמפורסמות אין צריך ראיה, על המהפכות שאתה הובלת בתחום הבריאות. מאז כניסתך לתפקיד מערכת הבריאות נראית אחרת, היא מקום הרבה הרבה הרבה יותר טוב. אבל בסופו של דבר אנחנו קוראים את התחקיר הזה, שכנראה הוא גם נכון. בסוף אנחנו קוראים את זה, ואני שואל את עצמי: בזמן שמשרד האוצר מביא כל כך הרבה כספים לכל כך הרבה מקומות, האם לא הגיע הזמן שמשרד הבריאות יקבל תוספת תקציב, או לפחות למנוע את הקיצוצים הבאים? הרי רבותיי, בחדרי מיון, שם אין פריבילגיה.

האדם הפשוט ביותר והאדם המרומם ביותר, ולא משנה הבדל של אינטליגנציה או גיל או חוכמה, בסוף, מי שיש לו בעיה רפואית מגיע לשם. וכשאתה מגיע לשם ורואה אנשים במסדרונות, ורואה אנשים שממתינים, ובכאבים,

אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אני עצמי הסתובבתי בכמה בתי חולים, ואתה מדבר עם מנהלי בתי חולים, והם אומרים לך: תשמע, הרי בסוף זה עניין של כסף. לא צריך פה להקים, להביא אנשים מבחוץ. בסוף זה עניין של סדרי עדיפויות. והשאלה שאני שואל את עצמי כשאני רואה את זה: מהם סדרי העדיפויות שלנו? האם הבריאות לא צריכה להיות בראש סולם העדיפויות? הרי בריאות זה לא עניין של דת,

אופוזיציה. בסוף, בריאות זה דבר שהוא שווה לכולנו. כל אחד בסופו של דבר מועמד,

להגיע לשם, הוא או בני משפחתו.

אני קודם כול רוצה לחזק אותך, סגן השר, במאבקים שלך, ואני קורא מכאן לשר האוצר: חייבים להתעשת. אי-אפשר לחשוב על קיצוצים בכאלה מקומות, אלא לתקצב הרבה יותר כדי למנוע את החרפה הזאת.

שמצטיינת בכל כך הרבה תחומים, ראש הממשלה מגיע לכאן מדי פעם ומספר,

על הרבה דברים שאנחנו מצטיינים בהם, אבל איפה הבריאות? אומרים תמיד: העיקר הבריאות. איפה הדבר החשוב ביותר הזה? אז אני, יחד עם שאר החברים, מצטרף לזה שנקיים דיון מעמיק בוועדות בכנסת, על מנת שנוכל,

בוועדת העבודה והבריאות של חברי חבר הכנסת אלי אלאלוף, שהרגישות שלך לעניין הזה ידועה לכול, שנעשה מאמץ משותף, קואליציה ואופוזיציה, לסיים את הדבר הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת מלכיאלי.

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול להעיר כמה דברים על מה ששמעתי כאן. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אדוני היושב-ראש,

האשימה אותי בדבר ממש לא נכון. אני רגיש לביקורת שאומרים לי, אבל על דברים אמיתיים, ולא על דברים שקריים. היא אמרה שבתשובה על הצעה לסדר-היום הקודמת התייחסתי רק לנושא החרדי ולא התייחסתי לנושא הכללי. אז אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתפנו לפרוטוקול, תוציאו את הפרוטוקול ותראו בדיוק. אני פשוט מגיב עכשיו, כי ירדתי קודם וכבר לא יכולתי לענות לה.

הפרוטוקול ותראו אם נכון שחצי התייחסתי לזה וחצי התייחסתי גם לנושאים של חרדים. הנושאים של החרדים עלו גם בהצעות לסדר-היום שהיו, ולכן לא בכדי העליתי את זה. אבל אני לא צריך להתנצל על זה שאני מנסה לענות על בעיות חרדים, אבל להאשים אותי שעניתי רק לנושא אחד והתעלמתי מהנושא השני, חברי הכנסת שנוכחים כאן עדים לכך, ואני מבקש שהיא תתנצל על זה. הדבר השני, חברת הכנסת סופה לנדבר, תקשיבי טוב. אנחנו נאבקנו מאוד על בית החולים של אשדוד.

בית החולים נפתח לפני שנה ורבע, ואני לא זוכר כמה זמן הוא פתוח, ולצערי, הוא נכנס לגירעון עצום בשנה אחת, הם דיברו על 150, ואולי זה פחות. אנחנו בודקים את זה. לקחנו רואה חשבון. אני לא יכול לתת לכל בית חולים שעושה לי גירעונות כאלה בשנה אחת,

אף על פי כן,

אמרנו שעושים תוכנית הבראה. אנחנו נסכים. נגיע לכמה בתי חולים, גם לבתי חולים נצרתיים,

וגם לשערי צדק. מה לעשות? לצערי, זו תורנות כזאת. זה היה בהדסה לפני שנה ובלניאדו אחר כך. לצערי, כל בתי החולים הציבוריים נכנסים

ביקשתי שיוסיפו לי תקציב. עד שהגעתי למשרד הבריאות לא היה שום תקציב לבתי חולים ציבוריים. כשהייתה שביתת רופאים ושביתת אחיות והוסיפו להם שכר, אז לכולם היו צריכים להוסיף את השכר. אבל בתי החולים הממשלתיים מקבלים את הפיצוי מהממשלה, והם לא מקבלים. זה אותו דבר על כל מיני דברים. ביקשתי שיוסיפו. בפעם הראשונה קיבלתי 200 מיליון שקל, לפני שנה, וזה נכון, אבל זה כקליפת השום לעומת מה שאני צריך. אני צריך מיליארד שקל. ביקשתי משר האוצר שיעלה לי את זה. אלה הבעיות. להוסיף מיטות, את יודעת שקיצצו לי תקנים. מה יש לי להוסיף מיטות עוד? הייתי אצל שר האוצר לפני שבועיים, בדיוק מאתמול, וביקשתי 150 תקנים נוספים לאחיות,

וגם לשפעת, וקיבלתי תשובה מישיבת ממשלה: קיצוץ נוסף של עוד 12, נוסף ל-24 שהיו לי קודם. אז איך אפשר לעבוד כך? אדוני חבר הכנסת רון, נחמן.

אני לא הולך לקצץ איפה שלאוצר נוח. לא יעזור לו.

יש לי 96 מיליון שקל שאני צריך לקצץ עכשיו.

אז מאיפה תוריד?

אבל אני יודע דבר אחד: אין לי כסף. אז מה? כשבאה קופת חולים כללית, כשבאים גם מאשדוד,

וגם הנצרתיים פונים, שילכו, אני יכול לתת להם בדיוק את הכתובת של שר האוצר ושל אגף התקציבים. אני ישבתי איתם, ישבתי עם אגף התקציבים. לא קיבלתי שום הבטחה: נחפש דרך לעזור לך. אגב, שר האוצר רוצה לעזור. בריאות חשובה לו. אבל כסף אין לי. אין לי כסף, מה לעשות? הקיצוץ הזה זה נורא ואיום. נושא התקנים עוד יותר קשה מהכסף. מה זה 30? על כל תקן אני נלחם כמו אריה, כדי להוסיף לי תקן, חצי תקן או רבע תקן. 36 תקנים אני מקבל כקיצוץ? מה זה flat? גם אני שואל. כשיש אנשים גבוהים, עושים flat, לאחד חותכים את הראש ולאחד חותכים את הרגליים. אתה ורוטשילד בממוצע אנשים עשירים. מה זה flat?

שיבדקו, לפני כמה דקות חברת הכנסת מקדימה נתנה כאן הצעה: יכול להיות שצריכים להזמין את שר האוצר שיעבור מבית חולים לבית חולים. הוא בודק. הוא מבקר. למה, בעיר אשדוד, הוא לא בא בכלל. שיעשה ביקור קצת, להמתין בחדר מיון.

לא להשמיץ. אני אומרת: תזמינו אותו לביקור. שר האוצר היה בכל בתי החולים. שימתין 12 שעות בחדר מיון ולהגיד איפה להוסיף להם, הערת הביניים כבר נשמעה. סופה, חברת הכנסת לנדבר, גם שר האוצר מבקר. אני לא כזה שבא רק להטיף מוסר. הוא רגיש לבריאות. אני ישבתי איתו הרבה ישיבות, ואני יושב איתו בישיבות. יכול להיות שהוא בא עכשיו והוא לא יכול לעזור לי, בגלל שזה קיצוץ לכולם, ואם יגיד לאחד וייתן לאחד, השני ייפול. בכל זאת, בריאות זה מצב, עוד מעט אני אגע במה שעשינו בחדרי מיון, ועושים הרבה, אבל קודם כול, זה המצב, שאי-אפשר להגיד לא. שני דברים, חברת הכנסת לנדבר, עוד מילה אחת. אנחנו מתכננים עוד שני בתי חולים. כפי שאשדוד לקח שמונה, עשר שנים, לצערי, גם שם. אחד נוסף הוא בדרום, בבאר שבע. אני רוצה ממשלתי, ויש לי מאבק, והאוצר לא כל כך רוצה, אבל לא משנה. אחד נוסף יהיה בצפון, ואני מניח שזה יהיה בקריית אתא או באזור הזה. אלה המקומות שבהם אנחנו מתכננים עוד שני בתי חולים נוספים. יש לי הערה למאיר כאן, לפני שאני נכנס לזה. אמרתי לו,

שהוא ישמע על זה ברדיו בדרך חזרה, כשהוא נוסע לדימונה כרגע. אני עשיתי את זה ככה ללפיד. נכון מאוד. לעולם לא אסלח לו.

יש גם לכל מיני מפלגות אחרות כאן אג'נדה נגד החרדים, לא בדיוק, אבל לא רוצים ישיבות. אין לי שום בעיה איתן, אבל מישהו שהשפיל וביזה את הציבור החרדי עד עפר כשהוא היה שר אוצר, הוא עבר את ספר התקציבים ולא מצא סעיף אחד, שורה אחת,

והוא נתן הוראה לקצץ. איך זה קשור לבעיה? אולי, אל תבלבלי את הראש עכשיו.

אני לא הפרעתי לך כשדיברת קודם. לא, אבל אתה, אל תבלבלי את הראש. במקום לתת תשובה עניינית, אין. זו האג'נדה שלו, הוא לא נמצא פה. להשפיל ולבזות.

אני מייצג את הציבור הזה שהוא השפיל. אני מייצג בגאון ובגאווה את הציבור הזה, מה זה להשפיל?

סליחה, סליחה, אם לא תיתני לסגן השר לדבר,

אני איאלץ להוציא אותך. אני לא רוצה לעשות את זה. אבל סיימת את הערת הביניים שלך.

אני מייצג בכבוד, כמו

כן, אני אמשיך לצעוק. בבקשה, הסדרנים. בבקשה, סדרנים. אני קורא אותך בקריאה ראשונה. תקרא קריאה ראשונה.

לא בגלל שהוא חבר שלי, אלא בגלל שאני ביקשתי ממך להפסיק עם, אמרת הערת ביניים,

לא נעים לה לשמוע, לא נעים לה לשמוע, אין לך זכות להפריע לו, זה לא נעים.

גם אם הוא היה שר ממפלגת, מכל מפלגה אחרת. צריך לומר את האמת. תפסיקו להסית. תפסיקו להסית. לא נעים לה לשמוע, מה לעשות?

אתם מסיתים. אני קורא אותך קריאה שנייה.

עם כל הכבוד, אם הילדים, נא לצאת. את תוכלי לחזור כשתהיה לך זכות הדיבור. מתגייסים, הילדים שלך יתגייסו.

עשיתי ככה.

שירגיש לפחות פעם אחת מה זה נקרא להשפיל ציבור. זה מה שהוא עשה כל התקופה שלו. איך אני יכול לבוא לשר ששפך את הדם של הציבור שלי? אדוני היושב-ראש, בחדרי מיון עשינו הרבה דברים. קודם כול שיפצנו ובנינו הרבה חדשים,

מאות מיליוני שקלים. גם בקריית שמונה?

מה עם קריית שמונה? את רוצה לדבר, אני אדבר גם על קריית שמונה. הוחלף שם ראש עיר, ויש מכרז חדש, את יודעת. זה לא הנושא, אבל זה מאוד חשוב,

אני אמרתי שזה לא הנושא, אבל אם את רוצה אני מוכן להרחיב, כי אני מכיר את הנושא.

עשינו הרבה דברים. עשינו עוד דבר: בכל מיון ביקשנו להכניס מינהלן. מה זה המינהלן הזה?

התפקיד של המינהלן הזה, שהוא בא למיון והוא רואה בשביל מה אתה מחכה. MRI, אז הוא צריך לראות איפה MRI, אתה מחכה לנוירולוג? נוירולוג, אתה לפנימאי? זה התפקיד שלו בתקופה הזאת, ועשינו את זה בכל בתי החולים. בימים אלה יש תוכנית במשרד הבריאות, וזה מסתיים כרגע. מתקינים בתוך הלשכה שלי, בכל בתי החולים, כשנכנסים,

ברובם כבר צג אלקטרוני,

זה כבר מחובר ללשכתי, שלושת רבעי, עכשיו גומרים את השאר. זאת אומרת, אני אוכל, בעזרת השם, און-ליין, לבדוק איפה אנשים מחכים עשר שעות, אני מודה שקרו דברים כאלה,

אפשר לבדוק ולהרים, בכל בתי החולים?

בכל בתי החולים זה יהיה? בכל בתי החולים זה הולך להיות. גם בקופות.

אני הולך לעשות את זה בכולם, כן. אין הבדלים בזה. בחלק זה כבר מורכב אצלי בחדר. יש עוד, זה ועוד כל מיני דברים שעשינו.

בכל פעם בתקופה הזאת בשנה יש שפעת, ויש עוד דברים.

אני מנצל את זה לקרוא לציבור להתחסן נגד שפעת. אני התחסנתי, ואני קורא לכולם להתחסן. אז עשינו הרבה דברים והשקענו בהרבה דברים. יש בעיה עם זיהומים, יש המון דברים. אני אגיד לך עוד דבר, אדוני היושב-ראש, ואדוני חבר הכנסת אלאלוף, מה שאני בודק בימים אלה. בשישי-שבת אין רופאים בכירים

אני רוצה, כבר פניתי, התחלתי לגלגל את זה, שבכל בתי החולים, הפנסיונרים שיוצאים בגיל 67, שיבואו לעבוד אצלי בשישי-שבת. חרדי, שישי-שבת. שמי יבוא? הרופאים היותר-ותיקים?

יש להם את הניסיון, ואני מוכן, בגיל 67 הם עוד ממשיכים לעבוד,

שיבואו לזה, ואני משלם להם שעות נוספות, מוכן לשלם על זה. ואז זה יעלה, upgrading בשישי-שבת, כשאין רופאים שם, ואני אעשה את זה, התחלתי לגלגל את זה. האמת היא שיש הרבה לדבר על חדרי מיון, אבל גם כפי שעשיתי בדיון הקודם, אני מוכן שזה יעבור לאלי,

יושב-ראש ועדת העבודה והבריאות של הכנסת, ונמשיך. רגע, הבטחתי לה תשובה היא הלכה, על קריית שמונה. הלכה, אז אתה לא חייב.

אז תודה רבה, אדוני. תודה רבה לכבוד סגן השר. מה אתם מציעים? ועדת העבודה, הרווחה והבריאות? בטח, איזו ועדה? בראשות חבר הכנסת אלי אלאלוף. אנחנו נעשה עכשיו הצבעה. נראה מי מסכים שזה יעבור לאלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת הבריאות. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. פה אחד. הנושא של קריסת חדרי המיון בארץ הועבר לדיון בוועדת הבריאות בראשות חבר הכנסת אלי אלאלוף. אנחנו נעבור, ברשותכם, להצעות הבאות לסדר-היום: מחסור במרכזי חוסן נפשי באשקלון, מס' 11358, 11379,

אמרתי שאפשר עכשיו, כי יש לך זכות דיבור פה. סגן המזכירה אומר שאני לא חייב, אבל אני עושה את זה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אדוני היושב-ראש, אנחנו בחרנו להעלות לסדר-היום של הכנסת, של מליאת הכנסת, את הנושא של היעדר מרכזי חוסן בחלק מיישובי הדרום. מרכזי החוסן עושים עבודה נפלאה. במציאות שבה אחת לכמה זמן תושבי הדרום, ולפעמים גם בצפון, נקלעים לאיזושהי הפרה משמעותית של שגרת החיים שלהם, כפי שהיה לפני כשבועיים, אז המרכזים הללו נותנים מענה גם בזמן חירום וגם לאחר מכן, איזושהי הפגה, איזושהי יכולת לשקם ולצאת מהטראומה, שלפעמים גם אוכלוסייה בכללותה, אבל גם ילדים רכים, מתקשים מאוד להתמודד איתה. כמובן שאפשר לדבר פה הרבה זמן על מה שקרוי "חרפת נובמבר". לא נדבר היום לא על העברת מזוודות הכסף לחמאס ולא על זה שממשלת ישראל והקבינט לא עשו שום דבר בתגובה על 500 רקטות ופצמ"רים שנפלו בדרום. השאלה היא מה עושים עכשיו, וחלק מתהליך הפקת הלקחים זה גם להשקיע במקומות הללו שדורשים תיקון. אין שום ספק שבעת הזאת, ההיבטים האזרחיים של העימותים הללו מקבלים משנה תוקף, חשיבות. זה בא לידי ביטוי גם בהיעדר מרכז חוסן, במקרה הזה באשקלון, בנתיבות. אני חושב שהעיר אשקלון חטפה הכי חזק בעימות האחרון, ולא יעלה על הדעת שהדבר הפעוט הזה, המענה האלמנטרי הזה, יישלל מהתושבים שלה ויישלל גם מהילדים שלה. מאוד התרשמתי לראות איך ראש הממשלה זימן אליו את ראשי יישובי הדרום. רק אדם אחד היה חסר לי שם, ראש עיריית אשקלון, שאני לא יודע אם לא הוזמן או לא הגיע, אבל זה לא מקרי, כי זה פעם אחת פוגש אותנו במרכזי החוסן, ואפשר לדבר גם על המיגון.

היית בתקופה מסוימת גם אחראי לעורף, ויש לך הבנה עמוקה,

להגנת העורף, ויש לך הבנה עמוקה של הצרכים של העורף. אני מניח שחלקכם גם קראתם את דוח מבקר המדינה שמדבר על פערי המיגון. אבל חבריי היקרים, לא יכול להיות שהמדינה החזקה במזרח התיכון, כל מה שהיא אומרת לתושבים בשכונות הוותיקות בנתיבות ובאשקלון: צאו לחדר המדרגות, תעמדו ככה ותסתכלו לשמיים, תתפללו. ואני לא אומר את זה חלילה בלעג, יש כאלה שמאמינים, אבל מדינת ישראל יכולה לעשות הרבה יותר בהקשר של לספק הגנה ומענה לתושבים שלה. זה נכון לא רק לעיר אשקלון, זה נכון גם ליישובי הספר שהם מעבר לקו שבעת הקילומטרים. אנחנו יודעים למה לא מתקבלת ההחלטה להרחיב את המיגון של 7 קילומטרים, לא מתקבלת ההחלטה כדי חלילה לא להכניס את אשקלון פנימה, כי אז זה יעלה הרבה מאוד כסף.

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך, אבל, בסדר. השיקול שלי.

זה מגיע ב-delay של איזה שעתיים,

אני מעריך את הנדיבות,

אני עוד אחשוב שאתה לא רוצה לשמוע אותי, תודה רבה. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. חברת הכנסת פנינה תמנו, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, השר ארדן, סגן השר, חברי כנסת נכבדים שנמצאים כאן, שני חבריי שמולי ועאידה, האמת, צדק שמולי כשהוא אמר שזה היה מאוד תמוה לראות איך ראש הממשלה מכנס את ראשי המועצות של עוטף עזה, ובסופו של דבר לא נמצא שם ראש העיר שעמד בראש העיר של התושבים שחטפו הכי הרבה בסבב האחרון של הטילים. אנחנו מדברים על 500 טילים, ואנחנו זוכרים את ההרוג באשקלון. ואני באמת מנסה להבין, 15 שנה של התקפות טרור, של טילים, של אזעקות, של ילדים שגדלים לתוך מציאות כזאת, ובסופו ממהרים, אחרי שהעבירו מזוודות, אחרי שאפשרו העברת מזוודות כפרוטקשן לחמאס כדי לקנות את השקט, שקט זמני, שאנחנו מבינים שהוא שברירי. לצערי, גם ראש הממשלה אומר שאין לו פתרון לעזה.

אחרי כל הדבר הזה ואחרי כל ההבטחות להעניק חצי מיליארד שקלים כדי לחזק את החוסן, נדמה שבכל זאת בחרו להפקיר תושבים רבים, אשקלון, נתיבות. אני לא חושבת שיש מישהו בבית הזה שיכול לומר לבוא ולומר שלא מדובר באנשים שסופגים פעם אחר פעם את ההתמודדות. ואם אנחנו מדברים על החוסן, צריך להבין שמרכזי החוסן, יש להם תפקיד משמעותי לא רק בתקופת מתיחות ביטחונית אלא דווקא בעת שגרה, כדי להכין את התושבים להתמודד עם המצב בצורה מיטבית, ולא רק את האוכלוסייה הרגילה, אלא גם לתת מיקוד על קשישים, על זקנים,

על ילדים, על עולים חדשים. מרכזי החוסן האלה הם מאוד משמעותיים, ובתקציבים מאוד מועטים ניתן להעניק את הסיוע הכל-כך חשוב הזה לאזרחים, לתת להם, כמובן, להתמודד עם דברים שאחרת אחר כך הם יפרצו כפוסט-טראומה תמידית שיהיה קשה מאוד לטפל בה.

דווקא כשיש פתרונות אמיתיים, שאפשר לעזור באופן נקודתי במרכז חוסן, שמצליח ללכד גם את הרווחה וגם את החינוך וכל המשרדים האחרים בתקציבים מועטים, למרות שהיה קיצוץ, אני חושבת שהיה ראוי לבוא ולומר: אנחנו לא נעשה איפה ואיפה בין היישובים בדרום. נכון שהשר הנגבי אמר שדין שדרות לא כדין תל אביב, אבל אני חושבת שלפחות דין אשקלון ודין נתיבות יהיו כדין כל מי שסופג את אותה מתיחות. אני מאמינה שאם ממשלת ישראל שיודעת להבטיח, והבטיחה, לתת תקציבים לחוסן, אז אין שום סיבה שלא לבוא כבר מחר, כבר היום, ולומר להם שייתנו את התקציב המועט הזה כדי שיוכלו להתמודד בהצלחה עם הדברים המאוד-מאוד קשים והמתיחות הביטחונית.

תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו. עכשיו ישיב סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן גם על ההצעה הזאת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, משרד הבריאות מספק מענים שונים בתחום הטיפול בנפגעי חרדה. הפעלת אתרי דחק בבתי חולים כלליים ותגבורם במידת הצורך על ידי צוותי בריאות הנפש,

בבית חולים ברזילי באשקלון טופלו במהלך ההסלמה האחרונה כ-150 נפגעי חרדה, כולל ילדים. משרד הבריאות מכשיר מגיבים ראשונים בפריסה ארצית, כבאות ומד"א, כדי שיוכלו לתפקד טוב יותר בשעת חירום ויוכלו לספק עזרה ראשונה נפשית לנפגעים. משרד הבריאות מפעיל חמישה מרכזי חוסן בעוטף עזה זה 11 שנים. במרכזים אלה נותנים טיפולים לאלפי תושבים, כולל ילדים ונוער. בנוסף, על פי חוזר מנכ"ל החדש של משרד הבריאות, הצטרפו קופות החולים למתן טיפול לנפגעי חרדה, וכיום ניתן לפנות למרפאות בריאות הנפש של קופות החולים כדי לקבל את הסיוע הנפשי הנדרש. צעד נוסף שנוקט משרד הבריאות בנושא הגדלת החוסן הנפשי של האוכלוסייה הוא הקרנה של סרטון הסברה בנושא עזרה ראשונה נפשית בעת חירום. כמו כן, המשרד הכשיר דוברים לאומיים אשר בעת חירום ייתנו לאוכלוסייה עזרה ראשונה נפשית בשפות שונות,

ערבית ואמהרית, באמצעות הרדיו, הטלוויזיה והרשתות החברתיות. משרד הבריאות פועל נמרצות להרחבת מענים שונים בתחום הפגיעה הנפשית בעת חירום. נכון להיום, החלטת הממשלה על הקמת מרכזי חוסן מתבססת על מרחק של עד 7 קילומטרים מהגבול. אין ספק כי הלחימה באזור הדרום עברה את הגבולות האלה. המשרד יפעל יחד עם כל המשרדים האחרים כדי לנסות ולאגם משאבים לנושא. אני מציע גם את זה להעביר לעבודה, לאיזה ועדה, העבודה, הרווחה והבריאות? נראה לי שכן.

מסכימים המציעים, עבודה, רווחה ובריאות? בבקשה. אם כך, תודה לסגן השר הרב יעקב ליצמן. אנחנו נצביע על העברת הנושא של מחסור במרכזי חוסן נפשי באשקלון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד?

מי נמנע?

שבעה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא יעבור, פה אחד, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: חברי מועצת העיר עפולה נשבעו לשמור על צביונה היהודי של העיר,

הצעה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש. ביום חמישי שעבר, כולנו יודעים שהרבה מהמועצות המקומיות כבר התחילו להתכנס ולעשות את הישיבה הראשונה, שבה שהם היו צריכים להישבע אמונים. בעפולה בחרו חברי המועצה בדרך מאוד יצירתית,

להישבע אמונים: הם הקריאו את מה שהם צריכים להישבע, אבל הוסיפו משפט אחד, הם אמרו שהם נשבעים אמונים שהם ישמרו על צביונה היהודי ועל זה שעפולה תישאר עיר יהודית. אפשר להגיד שהאנשים עשו את זה, או המועצה עשתה את זה, בהחלטה פנימית של המועצה, ואני יודעת שראש העיר אלקבץ כבר התראיין ואמר שהוא גא בזה שהוא הוסיף את התוספת הזאת. קודם כול, כדי להבהיר: יש בחוק טקסט מאוד ספציפי שהחוק אומר שחברי המועצה צריכים להקריא. זה לא

בחוסר אחריות, שהחוק ממש פירט מה הם צריכים להגיד. אנחנו יודעים שאפילו אנחנו, כחברי כנסת, כשמגיעים לבניין הזה ונבחרים, ואנחנו נשבעים אמונים, יש לנו אמירה מאוד ברורה שמקריא היושב-ראש, ואנחנו אומרים,

נשבע אני, נכון או לא? מתחייב אני, אפילו, ולא מוסיפים. בהיסטוריה של הבית הזה היה מקרה שמישהו, כל הטענה שלך היא פורמליסטית? לא פורמליסטית. שלא בסדר ששינו את הנוסח?

אני יודעת שאתה מחכה בקוצר רוח לשמוע את הטענות הלא-פורמליסטיות שלי. אני מנסה לקצר כמה שאפשר, למרות שיכולתי להגיד את זה במשפט אחד. העיר, או מועצת העיר, בעצם נשבעה אמונים לשמור על צביונה הגזעני, שהתבטא גם בעבר, כאשר ערבים קיבלו וזכו בחלקות אדמה כדי לבנות בתים בעיר. היוזמה הזאת של מועצת העיר היא בדיוק רוח המפקד הנושבת מחוק הלאום. זה מתחיל לחלחל למטה. זה מתחיל להתבטא בגזענות בוטה.

אני יודעת שאתה לא מזדעזע מדברים כאלה, אני יודעת, חבר הכנסת, שאתה, ממש זה עובר לך ליד הראש, וממש אתה לא מניד עפעף מזה. אבל אני מדברת על מצב שבו הגזענות הופכת לדבר שמוביל.

אני רק רוצה להגיד דבר אחד, משפט סיום. אני פונה לשר דרעי ואומרת: תיקח את האחריות על המצב הזה ותן הוראה מאוד ברורה. בכנסת ביטלו השבעת אמונים של חבר כנסת בגלל שהוא הוסיף "בעזרת השם". אז אני חושבת שמה שהוסיפו שם זה מכוער, זה מגעיל. צריך לבטל את השבעת, תודה רבה. האמונים הזאת ולעשות אחת חדשה, שתהיה לפחות פוליטיקלי קורקט. תודה רבה לחברת הכנסת תומא סלימאן. חבר הכנסת עיסאווי פריג', חבר הוועדה למינוי קאדים שנבחר היום, שלוש דקות לרשותך. תתכונן, תתכונן, תתכונן. אדוני היושב-ראש, חברים, ח"כים שנשארו, אורחים שנמצאים ביציע לשמוע את הדיונים, דיוני סוף השבוע של הכנסת, חברים,

לא יודע איך להתחיל ואיך לומר, ואני רוצה לנהל דו-שיח איתך,

אנחנו דנים בהצעה לסדר-היום על קמפיין גזעני שניהל ראש עיריית עפולה הנבחר אבי אלקבץ, קמפיין גזעני שהאוזן לא סובלת, האוזן לא סובלת לשמוע מיהודי. מיהודי, לנהל קמפיין שמבוסס על תורת הגזע, אני אומר לכם, כאדם, אני מתבייש. וכבוד השר,

תקשיב טוב, אל תצעק. אני צועק?

אני, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל אני שואל אותך, כבוד השר: ללא הגזענות לא הייתה שואה. תקשיב טוב למה שאני אומר. והמנטרה והאווירה הציבורית שאנחנו חיים בה, כדי להתקדם בפוליטיקה ולהיות ראש עיר אתה צריך שק חבטות ערבי לבעוט בו ולקיים קמפיין גזעני כדי להגיע לכיסא. הכול כשר, להרוס כל פינה, כל זווית טובה בלב, כל ערך שנבנה, כדי להגיע לכיסא הנכסף? אני פניתי לוועדת הבחירות על זה, אדוני היושב-ראש, בבקשה לפסול את אבי אלקבץ, ראש העיר הגזען, העלוב.

שנייה. אמרו לי: לך תחפש את החברים שלך. הלכת? שמעת? הלכת? באתי אליך.

באתי אליך, אז, חברי השר חיים כץ. באתי אליך. תאר לעצמך, אני תושב כפר קאסם, מחר אני מתמודד לראש העיר, מתי? אסור, אין בחירות מחר. תקשיב, מה, נחכה עוד ארבע שנים.

אלוהים ייתן לנו, תוביל קמפיין נגד יהודים.

צריך לשמור על הצביון הערבי, ואסורה הכניסה ליהודים בכפר קאסם. הייתם נותנים לי להמשיך? מייד הייתי נפסל, מייד, ובצדק. בצדק. אתה, אדוני השר, מחייך, אבל, תודה, תודה.

אל תפריע לו,

כי הוא סיים את זמנו. יש לי, מה אתה מחייך? יש לי עצב, תן לו לסיים.

ואני מסיים, אדוני היושב-ראש. היישוב הערבי סובל מדחק ומבעיית דיור. הצעירים האקדמאים, המוכשרים, המלומדים שלנו, עוזבים את היישוב כי הם מחפשים ביטחון אישי ונודדים ליישובים המעורבים,

בוא נעשה עסקה אדוני, סמוטריץ, נעשה עסקה, לא אי-אפשר עכשיו. עסקאות, למטה. נשמור על הצביון היהודי. תודה, תודה. תן לי ביטחון אישי ותן לי להרגיש שאני אזרח שווה זכויות כמוך במדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. עכשיו יעלה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. מה שלומכם? הכול בסדר?

אל תענה לו, זה לא שכונה. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. איפה הכנסת את ההשוואה לשואה?

חבר הכנסת פריג', אני, יש לי בעיה: כאדם דתי אני לא נשבע, אני מצהיר. אז אני מצהיר בזאת שמדינת ישראל תישאר מדינה יהודית, מדינתו של העם היהודי ומדינה יהודית. מה זה קשור להצעה לסדר-היום? ואני, מה זה קשור להצעה לסדר-היום? מצהיר בזאת שהעיר עפולה תישאר עיר יהודית, ושהעיר נצרת עילית תישאר עיר יהודית, ושבגליל יהיה רוב יהודי, ואנחנו נעשה, בעזרת השם, את כל מה שצריך כדי שבגליל יהיה רוב יהודי. מכיוון שהמושג מדינה יהודית, וזאת, אגב, ההצדקה, גזענית.

זאת, אגב, ההצדקה, כל מה שצריך, אפילו אם הוא, לחוק השבות, לא מוסרי. חוק השבות, ההחלטה. שמה לעשות? מפלה, כי אני יכול להביא את כל המשפחה שלי לפה ואתה לא. חוק השבות נועד לאפשר רוב יהודי בטריטוריה של ארץ ישראל, ורוב יהודי זה לא מונח אבסטרקטי, ממטולה לאילת.

כמו שאפשר, ומוצדק, וזה לא גזעני ולא נעליים, ותפסיקו עם הקלישאות והסיסמאות הנבובות האלה, כמו שאפשר וצריך להצדיק רוב יהודי בארץ ישראל, אפשר להצדיק רוב יהודי בגליל ובנגב, וגם רוב יהודי בעפולה. ועכשיו, אתם צבועים. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, את הרי מסרבת בוועדה בראשותך, לקידום מעמד האישה, לדון בזכויותיהן של חיילות צה"ל כשצריך,

או בהרבה מאוד דברים אחרים,

וכשאת מקיימת דיון כזה,

את בורחת, את בורחת, שאתה לא מגיע אליה? מכיוון שאת הגזענית הכי, אתה, גדולה פה. מדבר על זכויות נשים ופוגע בזכויות נשים. את הרי מסרבת לגנות טרוריסטים, שרוצחים יהודים רק, גזען הוא, תן לה לצעוק, אדוני היושב-ראש. היא נהנית מזה. גזען גם נגד נשים. את הרי מסרבת לגנות טרוריסטים שרוצחים יהודים רק כי הם

האם יש לנו גזענות גדולה מזו?

לך כן.

כמו שילד בגן יכול, אתה

כופרים בטובה הזאת, אתה לא מבין כמה אתם גזענים. נלחמים בנו, תודה, משפט סיום. מזדהים עם הגרועים שבאויבנו. אתה לא מבין כמה אתה גזען. אנחנו את זה לא ניתן לכם. אנחנו ניתן לכם, עיסאווי, להרגיש, זה בסדר גמור, אזרחים שווי זכויות, וצריך לתת פתרונות דיור גם ביישובים הערביים.

אדוני היושב-ראש,

לצערי, זו לא הפעם הראשונה שאני מטפל ונדרש לעניין של כביש 754

אני לא אומר שאין התקדמות, יש תוכניות, יש התחלת עבודה, אבל צריך לזרז את העבודה שם כדי לפתור את בעיית הפקקים האיומה בכביש הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. כבוד השר חיים כץ, שר העבודה והרווחה, ישיב את התשובה של שר התחבורה ישראל כץ. חיים כץ ישיב במקום ישראל. ראית?

חבריי חברי הכנסת, אין יותר מדי, כנסת נכבדה, משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי ישראל, ביצע שורה של מיזמי תשתית באזור זה, שהיקפם בשנים האחרונות חסר תקדים. בין המיזמים: הסדרת צומת 754 במסגרת פרויקט 79, סוללים ריינה, בהשקעה של 640 מיליון שקל, הסדרת כניסה ויציאה בצומת בית רימון במסגרת פרויקט המפרידנים על כביש 79, בהשקעה של 300 מיליון שקל, מעגל תנועה ריינה, בהשקעה של 5.3 מיליון שקל, הסדרת צומת משהד, בהשקעה של 9.7 מיליון שקל, קטע הכביש בין הקילומטרים 54 ו-58, בהשקעה של 8 מיליון שקל. רק"ל חיפה נצרת, אני לא יודע מה זה רק"ל חיפה נצרת, אבל, רכבת קלה. עושים עכשיו. רכבת קלה חיפה נצרת, פרויקט הנמצא בתחילת תכנון מפורט ומתוקצב לביצוע באומדן של 6 מיליארד שקלים. הרק"ל יפעל ברמת שירות גבוהה, באופן שיעלה את השימוש בנתיבי תחבורה ציבורית ויהווה חיזוק קשרי היום-יום עם המטרופולין בחיפה, כביש 79, הסדרת דרך מס' 79 לדרך ראשית דו-מסלולית, שני נתיבים לכל כיוון, בקטע שבין מחלף הסוללים ממערב עד כיכר ריינה שבמזרח. הפרויקט כולל שמירה על רצועת דרך לרכבת הקלה במרכז הכביש, הקמת מפרידן ציפורי, סלילת כביש גישה לציפורי. ואללה, עושים שם כאילו אנחנו נוסעים לפריז. אבל צריך לזרז את זה. זה טוב כאשר זה יסתיים. כאשר הכול יסתיים, יש, אני אספר לך סיפור, אתה אומר שצריך לזרז. יום אחד בא מישהו לעבוד במע"צ,

אמר להם: מה העבודה? אמרו לו: אנחנו רוצים שתצבע את הפס הצהוב בשוליים של הכביש. אמר להם: עלא כיפאק. אני צבע עלא כיפאק. אמרו לו: אצלנו עובדים קבלנות. תצבע שמונה מטר ביום,

אני לא קבלנות, אני בא בבוקר,

עובד, צובע,

הסתכלו אחד על השני, אמרו לו: תתחיל. הלך, צבע ביום הראשון 800 מטר. ואללה, אלה השתגעו. אחרי זה 600 מטר ואחר כך 400 מטר, ואחרי שבועיים צבע 20 סנטימטר. כינסו את ההנהלה, הביאו אותו, אמרו לו: בוא תסביר לנו. אמר להם: הדלי רחוק. הבנת? הבנתי, כן. הדלי רחוק. אז עובדים, אתה יודע. ברוך השם, אנחנו מדינה, אתה חי במדינה יהודית. יש לך זכות גדולה לחיות במדינה יהודית. אנחנו לא כל כך עובדים בשבת, ואנחנו נחים ביום שישי, ואחרי התפילות של שבת צריך לנוח גם ביום ראשון קצת,

אז לאט-לאט, תאמין לי, אנחנו נבנה את הארץ שלנו ותהיה לכם זכות גדולה, תהיה לכם זכות גדולה ליהנות ממנעמיה. לא רק שלכם, גם שלנו. תהיה לכם זכות גדולה ליהנות ממנעמיה. תאמין לי, אתם תיהנו, אבל סבלנות, כי אנחנו משקיעים פה הרבה מאוד כסף בלשפר את איכות החיים של התושבים בארץ הזאת על כל המגזרים שבה: גם יהודים,

גם מוסלמים, גם נוצרים, גם צ'רקסים, גם דרוזים,

למרות חוק הלאום.

תודה רבה לשר. תודה רבה. מה אתה מבקש?

מה אתה מבקש? אני מבקש את התשובה בכתב, זהו. קבל אותה, בלי הבדיחה. אז אתה מסתפק בתשובת השר. היא תגיע אליך גם בכתב. אנחנו עוברים להצעה אחרונה לסדר-היום, הצעה בנושא: ראשי התנועה הקיבוצית פעלו לשכך את מחאת הרפתנים, ויצרו סערה כפולה נגד הסכם החלב,

גם להצעה הזאת אין תשובת ממשלה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, אדוני השר, חבריי, ביום שישי האחרון נרצחה הנערה יארא איוב מהיישוב גוש חלב, ורק אתמול נרצחה גם הילדה סילבנה צגאיי בת ה-13 מתל אביב, עוד שתי נשמות שנלקחו באופן טרגי ואכזרי, שאינו ניתן להכלה בשכל האנושי. את כולם זה בוודאי מזעזע, אך אני אישית מזועזע שבעתיים, מכיוון שיארא ז"ל היא שכנה מהיישוב הסמוך אליי. משפחתה היא כמו משפחה מורחבת בשבילי, ואביה ודודיה הם חברי ילדות שלי. בטוחני שרבים מבאי הבית פה ומכל רחבי הארץ שעולים לציון רשב"י במירון, לא יודעים איפה אתה גר, חבר הכנסת. אני גר בישוב ספסופה שליד מירון. ופה אני אמשיך: בטוחני שרבים מבאי הבית פה ומכל רחבי הארץ שעולים לציון רשב"י במירון, מכירים את אביה נשאת ואת דודה גסוב, העוסקים באבטחת האתר הקדוש שנים רבות. מייד עם תחילת כהונתי בכנסת עמדתי על הדוכן כאן והתרעתי על כך שהפשע הגואה במדינת ישראל כולה נכנס לתוך היישוב היפה, השקט ומאיר הפנים הזה. ביקשתי אז בכל לשון של בקשה ממשטרת ישראל והעומד בראשה לנקוט כל מאמץ למגר את התופעה בכל מחיר ובכל שיטה. פניתי אז למפכ"ל מעל דוכן זה וביקשתי ממנו להפעיל ולהשתמש אפילו בשיטות שבהן השב"כ מתמחה, ומשם הוא הגיע למפכ"לות, וכל זאת כדי למגר את התופעה, שהיא עדיין באיבה. מכאן אני שולח את תנחומי הכנים למשפחת איוב היקרה ולכל תושבי גוש חלב, וכולי תקווה שזה המקרה הראשון והאחרון שבו הרוע הטיל את חיתתו על יישוב שלו זה. יהי זכרה ברוך.

למרות הקושי, נשוב לעניין שלשמו אני עומד לפניכם. לפני כמה שבועות נחתם הסכם בין משרד האוצר למשרד החקלאות כחלק מהרפורמה בענף החלב. ההסכם נחתם במסיבת עיתונאים חגיגית שבה השתתפו שרי האוצר והחקלאות, מנכ"לי המשרדים שלהם ומי שנחשבים לנציגי הרפתנים. אך דא עקא, שבאותו הזמן שבו חגגו את ההסכם, שאמור היה להביא בשורה גם לצרכנים וגם לרפתנים, ישבו הרפתנים וביכו את מר גורלם על חתימת ההסכם. רפתנים מכל רחבי הארץ, בעיקר בני המושבים והמשקים המשפחתיים, פונים אליי ומלינים על ההסכם הזה. הם טוענים שמחאתם הושקטה על ידי מי שהיו אמורים לייצג אותם, וכך נחתם הסכם אשר עלול למוטט את הרפתות שלהם,

אני מקווה שנציגים ממשרדי האוצר והחקלאות ירדו לשטח כדי להבין את הענף לעומקו ולשמוע את בעלי הרפתות, אך כפי שזה נראה לי כרגע, נדמה לי שההסכם גובש ונחתם בחדרים ממוזגים, תוך כדי ניתוק מוחלט מהשטח.

שהכוונות ברפורמה טובות, אך אני מסופק במידה רבה באשר לתועלת שהרפורמה במתכונתה הנוכחית תביא. בראש וראשונה, מכסות הייבוא שכבר אושרו ועומדות כיום על 20% לא הביאו להוזלה משמעותית, אם בכלל, של מוצרי החלב. פתיחת ענף החלב לייבוא מסיבי יפגע באופן ישיר בייצור החלב המקומי ובביטחון המזון של מדינת ישראל. אין שום הוכחה לכך שייבוא מסיבי זה יביא בהכרח לירידת המחירים לצרכן. מה שבטוח הוא פגיעה אנושה ברפתנים ובחקלאים הישראלים.

החישוב שבוצע על ידי האוצר, אשר מאשרר להפחית באופן הדרגתי 23 אגורות ממחיר המטרה לליטר חלב, יבוצע בצורה שעלולה לפגוע פגיעה אנושה ברפתנים ובמשקים המשפחתיים. ההסכם מעניק מענקים לרפתות אשר הגדילו את הייצור עד כדי 1.2 מיליון ליטרים, אך לא התחשב בעלויות של כ-2 מיליון שקלים שבהן כרוכה הגדלת או איחוד הרפתות, סכום אשר לרפתן בעל משק משפחתי אין. פשוט אין. כפועל יוצא מכך המענקים יגיעו לבעלי המשקים הגדולים והשיתופיים, אשר גם ככה הם חזקים יותר, ולא לבעלי המשקים המשפחתיים. מה שייגרם כתוצאה מכל זה הוא מיטוט המשקים המשפחתיים ומיטוט החקלאים שמספקים את המזון לרפתות, ומיטוט כל שרשרת ייצור החלב במשקים המשפחתיים, אשר יושבים רובם ככולם על גבולות הצפון והדרום ומהווים את חוד החנית של הציונות ויישוב הארץ. 20,000 נפשות שמתפרנסות כעת עלולות להפסיד את מקור פרנסתן. אם שוק החלב יעבור להיות ריכוזי בידי היצרנים הגדולים, יהפוך שוק החלב גם הוא, כמו ענפים אחרים בחקלאות, לקרטל בחסות הדין, והשולטים בשוק יהיו כמה חברות גדולות שיכתיבו את הטון. ישנם כלים כלכליים רבים שבהם ניתן להשתמש כדי להוריד את המחיר לצרכנים מחד גיסא ולשמור על היצרנים המשפחתיים מאידך גיסא. בשנים האחרונות נדמה שמשרד החקלאות, שאמור לשמש כביתם של החקלאים וכגוף שדואג להם, הפך לסניף של משרד האוצר. משרד החקלאות הפך להיות שותף ליישום המדיניות של משרד האוצר, וזאת על גבם של החקלאים, שאותם הוא אמור לייצג ולשמור על האינטרסים שלהם. אני נתקל במדיניות זו שוב ושוב בחקלאות, על כל ענפיה הרבים. במקום להשמיע את קולם של החקלאים ולנסות להגיע להבנות איתם, משרד החקלאות כופה עליהם את הרפורמה, תוך התעלמות ממצבם ומטענותיהם של בעלי המשקים המשפחתיים. המצב הזה צריך להשתנות ומהר. לאור כל זאת, אני מבקש ממך, אדוני

להעביר את הנושא הזה לדיון מחודש בוועדת הכלכלה.

תודה רבה. היות שאין תשובת ממשלה, אז רק חבר כנסת אחר יכול לבקש להעביר לוועדה,

מבקש, אני מבקש להעביר לוועדה.

אז אתה מבקש. לבקשתו של חבר הכנסת חיים כץ, אנחנו נעשה הצבעה אם להעביר את זה לוועדת הכלכלה. מי בעד?

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. פה אחד. שלושה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא של הצעה לסדר-היום בנושא החלב יעבור לוועדת הכלכלה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ה בכסלו התשע"ט, 3 בדצמבר 2018, בשעה 13:00. ישיבה זו נעולה.